כהרגלנו בקודש, הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ 3487/25/וכלה בהצעת חוק

הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון,

ברוכה הבאה גם לסגנית יושב-ראש הכנסת חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. עד עשר דקות לרשותך, אדוני.

תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, ראשית אני רוצה לפתוח ולשלוח חיזוקים לכוחות צה"ל שפעלו ביממה האחרונה. אמן. פועלים, לפי מה שכתבו לנו, הסתיימה הפעילות. החלמה מלאה לפצועים. כך או כך, השם ישמור את חיילינו. כולנו מצטרפים לקריאה שלך.

כך או כך, השם ישמור אותם, חיבוק גדול לכל אותם הגיבורים. הכנתי נאום ארוך פה היום, ואני חושב לשנות את הכיוון שלו, כי אני פשוט לא מבין מה קורה. אני פשוט לא מבין מה קורה בממשלה הזאת, ואני שמח שנמצאים פה גם שר החינוך וגם השר המקשר, כי אני חושב שגם הם, יחד עם ראש הממשלה, לא שולטים באירוע. באמת לא שולטים באירוע, כי לא יכול להיות שראש הממשלה נתניהו הגיע למצב הזה בכלכלה, ביחסי החוץ, בחינוך, בכול פרמטר שהוא אמור לשלוט. משהו לא הגיוני. משהו לא הגיוני בניהול היום-יומי של הממשלה הזו. היה אפשר לראות את זה בבירור ביום רביעי האחרון בוועדה לבחירת השופטים. התחלנו את היום בכך שראש הממשלה בעצמו אומר כמה חשוב לבחור נציג מהאופוזיציה. היום התקדם, והבנו שיש איזושהי בעיה פנימית בקואליציה, ופתאום מחפשים איזשהו סעיף דרקוני קטן בתקנון בשביל לדחות את הבחירות. וכשזה לא עבד, אז נבחרה נציגת אופוזיציה, ראויה, משפטנית, מי שאני חושב שכולנו בבית הזה נוכל לומר שהיא באמת מתאימה לתפקיד, אבל הפלא ופלא, דווקא נציג קואליציה לא נבחר. היינו מצפים שבמצב דברים כזה ראש הממשלה יפעל לבחור נציג מהקואליציה, לבחור נציג מהקואליציה, למנות את הוועדה ולהתקדם הלאה. אבל גם זה לא קרה. מה שקרה זה שהחליטו לא להחליט, ומי שעקב אחרי הגרפים באותו היום, של מדד השקל, של הבורסה, היה יכול לטעות ולחשוב שמדובר בחולה לב קשה. התנודתיות שהייתה באותו יום זה משהו שלא ראינו פה הרבה מאוד זמן. וזה קורה אך ורק כי אין פה ניהול. אין פה ניהול בשום תחום בחיים של אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו מדברים על אותו ראש ממשלה שרק לפני חצי שנה עמד בקמפיין בחירות בסופר וקרע חשבונית ואמר: זה לא יכול לקרות, אנחנו נוריד את המחירים בחצי, ומאז המחירים עלו פי שניים או שלושה. זה אותו ראש ממשלה שניגש לאימא צעירה בגינה, פגש את הבת הקטנה שלה בעגלה, שאל אותה כמה משלמים עבור מעון, והיא אמרה לו שמשלמים אלפי שקלים בישראל עבור מעון מגיל לידה, הוא הזדעזע, והוא אמר: לא יכול להיות. אצלי גיל לידה יהיה ללא עלות, ומאז מעונות היום העלו את המחירים שלהם, ורובם הורידו גם את ימי השישי, ואזרחי מדינת ישראל משלמים הרבה יותר גם עבור הגיל הרך. והייתה הבטחה נוספת, שמדברת על משכנתאות. ואז, כשהוא הבין שאולי לא כדאי לדבר על המשכנתאות, דיברו על הארנונה. ואז, גם שם היה איזשהו בלבול, אם מותר או אסור, התשובה היא שאסור, וגם הן עלו. המשכנתה הממוצעת של זוג במדינת ישראל עלתה בכמעט 10% בתקופה של שישה חודשים. הארנונה עולה, סל הקניות עולה, כל דבר במדינת ישראל עולה. עולה הרבה יותר מדי. ותראו מה קורה לנו בזירה הבין-לאומית: איראן דוהרת לעבר האטום, ארצות הברית מתרחקת מאיתנו, מדינות אירופה מתרחקות מאיתנו, כל העולם נושא עיניו לשולחן הזה ואומר: איך יכול להיות שזה קרה דווקא לבנימין נתניהו? איך יכול להיות שהקיצוניים ביותר, השוליים של החברה הישראלית, השתלטו על ממשלת ישראל? וזה לא פלא שאף אחד לא רוצה לעשות עסקים עם הממשלה הזאת. עזבו לעשות עסקים, אף אחד לא רוצה להיפגש עם הממשלה הזאת. שר האוצר של מדינת ישראל ניסה להגיע לכמה בירות ברחבי אירופה, והפקיד הכי בכיר שהוא פגש זה אותו פקיד שחותם על הדרכון. שרים אחרים אפילו לא מנסים. אין מקום ואין מדינה ואין יעד, כולל המדינות ההזויות והרחוקות ביותר שחשבנו ששרים ייסעו אליהן, שבהם יסכימו להיפגש איתם. מה שהממשלה הזאת הצליחה לעשות בשישה חודשים, האויבים הכי קשים שלנו לא הצליחו לעשות ב-75 שנה. הקרע הפנימי בחברה הישראלית הוא משהו שאי-אפשר להסתיר, הוא משהו שכולם רואים. כולם מבינים שמה שקורה פה בגלל ניסיון קידום ההפיכה המשטרית הזאת קורע את העם. וכשעם ישראל נקרע, האויבים שלנו קודם כול חוגגים על זה, ואחר כך מנסים אותנו מצפון, מדרום, יש פעולות שלא ניסו לעשות ולא העזו לעשות במשך עשרות שנים, והם מעיזים לעשות עכשיו רק בגלל אדם אחד, ראש הממשלה נתניהו, כי הם מבינים שהוא לא שולט באירוע, שהוא נמצא בממשלה הכי קיצונית שהייתה לו, שבכל יום מתעורר שר אחר ודוחף אותו לפינה אחרת, ואין מדיניות בשום תחום, אין מדיניות לא לביטחון, לא לכלכלה, ודאי לא ליחסי החוץ, שהולכים ונעלמים. אם זה לא מספיק, שמענו את ראש הממשלה אומר בקולו שהוא יקדם באופן חד-צדדי את ההפיכה המשטרית. כצפוי הבורסה צנחה, השקל יורד, הדולר עולה, הכול הופך להיות יקר בצורה בלתי נסבלת במדינת ישראל. אני לא יודע כמה מיושבי הבית הזה חשים את זה ברמה היום-יומית, אני יכול לומר לכם שהיום אנשים נכנסים לסופר ומתלבטים אם לקנות מטרנה או אם לקנות פירות, מתלבטים בין מוצרים, מוצרים באמת בסיסיים,

אוכל שבעבר הם היו קונים לבית שלהם. אובדן השליטה הזה וההשלכות הברורות של זה הולכים והופכים להיות דרמטיות יותר ויותר בחיי היום-יום של אזרחי מדינת ישראל.

רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזאת לפנות לראש הממשלה בשם אזרחי מדינת ישראל, שהוא שכח מזמן: תעצור את הטירוף הזה. תחזור להתעסק במה שחשוב, תתעסק ביוקר המחיה, תתעסק בלאחות את הקרע הנורא שפערת בעם ישראל, תתעסק בלהחזיר את החברים הכי טובים שלנו להיות החברים הכי טובים שלנו, את ארצות הברית, את אומות העולם, תתעסק במה שמעניין את רוב עם ישראל, ולא במה שמעניין את השוליים שבשוליים של עם ישראל, כי איכשהו 20% מהחברה הישראלית שולטת ב-100% מהחברה הישראלית, וזה קורה רק בגלל שלושה כתבי אישום וחולשה בלתי נסבלת.

מציע לראש הממשלה נתניהו: אל תיתן לביזוי הזה להיות המורשת, אל תיתן לדבר הזה, אדוני, ברשותך, משפט אחרון, אל תיתן לאירועים האלה להיות המורשת שלך. כשגוף לא מתפקד, לא שמים פלסטר, עושים ניתוח רציני. לממשלה הזאת אין יותר זכות קיום, תראה מה היא עשתה למדינת ישראל. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת כץ. יעלה ויבוא כעת השר המקשר בין הממשלה לכנסת, כבוד השר דוד אמסלם, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני אדבר בקצרה, בגלל שיש לי את הסיכום בסוף. אתה יודע, רון, אני אענה לך בסוף. אני דווקא רוצה לדבר על ציוץ שראיתי ותגובה של מישהו שהגיב עליו. הציוץ שראיתי הבוקר הוא של כתב הארץ יוסי מלמן. האמת היא שזה אחד העיתונאים שאני מעריך את הכתיבה המקצועית שלהם.

תיק הצוללות והספינות צולל, עד התביעה הראשי לא אמין, קיבל יותר מ-100 מיליון שקלים. בכלל, שאלתי את עצמי, שר החינוך, איך מדינת ישראל משלמת למאכערים על צוללות, לא הצלחתי להבין, מדינה רוצה לקנות צוללות, הרי לא מדובר כרגע בלקנות שני עגלים, לכו למקום, תנהלו משא ומתן, ותביאו. תחליטו על העסקה ותביאו. אני לא נכנס כרגע למה צריך ומה לא צריך. לא הצלחתי להבין איך יש מאכער בדרך.

המאכער הזה מתפרנס שנים על גבי שנים,

יש עוד הרבה מאכערים בעקבותיו, בדרך, אלה בדרך כלל אנשי צבא שפרשו והם הופכים להיות מאכערים. לכן בכלל תמוה בעיניי שמדינה מתנהלת ככה עשרות שנים, ואותו מאכער, שקוראים לו מר ברקת, מוזמן לקוקטיילים, הוא עוד נחשב, אני מניח, לאיש חשוב, איש ענייני. אבל מה כותב מר דרוקר? דרך אגב, דרוקר, כשאתה מדבר על מלמן, אני מציע לך, של נעליך מעל רגליך. לרוב אתה רכלן, לא עיתונאי. אל תשווה אותך אליו בכלל, לא בוותק, לא בניסיון, לא בכתיבה ולא באמת. כותב לו: אני מקבל את התחושה שיש לך אינטרס לגמד את התיק, אולי בגלל הקשרים שלך בעבר בתעשיית הנשק. תראה מה כותב מר דרוקר, למה? בגלל שדרוקר חשב שהוא בעצם חשף את פרשת חייו. נסע לגרמניה, לקח את ברקת, יעני עשה איזה תחקיר חליאה ז'נטיל. קראו לזה גם תיק 3000, אתם זוכרים? לא הבנתי איך נגד ראש הממשלה יש 1000, 2000 ו-4000. איפה 3000, לפי הסדר, הרי כבר תפרו לו גם את המספר. זה נקרא חשבונית עולה. ולכן, מר דרוקר, אתה בעצם מגן כרגע על התחקיר שעשית, גם אם אתה דובר כל הזמן דברי שקר ובלע. הרי מה אכפת למר מלמן? בוא תשמע את העד, תשמע את ברקת. הרי טיסנקרופ אומרים שהם שילמו לו פי שניים. אני גם שמעתי שהם פיטרו אותו. קראתי באחד המקומות, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שהוא גם ניהל ונהיה מאכער של חברה אחרת. אז לא הבנתי. מר דרוקר, האמת אף פעם לא עניינה אותך,

גם כשאתה משקר, אתה תמיד מביא אותה באיזה סיום כזה, מייצר איזה מעטפת שקרית, תחושה של מוזיקה שקרית, אבל אתה אומר בסוף, אתה לא עיתונאי, אתה רכלן סוג ז'. לכן, דרך אגב, אני מתפלא שמדינת ישראל, איך פתחתם? אחת הפרשיות הכי חמורות. בגלל שרציתם בעצם לתפור את ראש הממשלה נתניהו, הרי זה מה שעניין אתכם. לכן תתבייש לך, מר דרוקר, ואני מבקש, אל תקרא לעצמך עיתונאי. תודה לשר אמסלם. כעת אני מזמין את חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון לנמק את ההצעה מטעם סיעת המחנה הממלכתי. ברוך שובך, חברת הכנסת שאשא ביטון.

ברוכים הנמצאים. כנסת נכבדה, אני רק אתחיל בשאלה קצרה לשר אמסלם, שבאמת הלין על האופן שבו התנהל כל העסק עם הצוללות: מי היה ראש הממשלה אז ומי היה שר הביטחון, ומטעם איזו מפלגה? בפרטים הקטנים האלה. כי אתה יודע שצריך להפנות אליהם, לא אל מי שיושב כאן, אבל אני משאירה את זה לך. אני עליתי לכאן בהקשר של הצעת אי-אמון הנוגעת לתחום החינוך, שבעיניי הוא הנושא הכי חשוב במדינת ישראל. אמרתי לא פעם, ואני אומר גם בפתיחת דבריי,

החינוך הוא העתיד של מדינת ישראל.

כשרוצים לדבר על הביטחון של מדינת ישראל, זה החינוך של היום. וכשרוצים לדבר על עתיד הכלכלה של מדינת ישראל, זה החינוך של היום. וכשרוצים לדבר על מערכת הבריאות בעתיד, זו מערכת החינוך היום. ומה שאנחנו נשקיע במערכת החינוך שלנו, כך תיראה החברה במדינת ישראל. המערכת הזו נמצאת במשבר שהוא רב-שנים, משבר שהלך והעמיק בתקופת הקורונה כמעט בכל רובד אפשרי. אם זה הנושא של כוח אדם, ואם זה הנושא של הפדגוגיות השונות, שצף ועלה בעקבות הזום ובעקבות הצרכים המשתנים של עולם שהוא משתנה, הרלוונטיות של המערכת, וסוגיות רבות נוספות.

בשנה וחצי של ממשלת השינוי, כשאני הובלתי את המערכת, התחלנו לגעת בנושאים האלה. לקחנו כל אחד מהנושאים ופעלנו במקביל. אני אומר ביושר, באו ואמרו לי: תגידי, למה אתם עושים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה? אמרתי: תקשיבו, אי-אפשר לטפל טלאי ועוד טלאי ועוד טלאי. חייבים ללכת לאיזשהו מערך כולל כדי להצליח להבריא את המערכת הזאת. אז טיפלנו בנושא של משבר כוח האדם.

לצערי הרב, רק בגנים, ביסודי ובחטיבות הביניים. הנושא של הסכם השכר, השר קיש, באמת, אני אומרת, כדאי שתהיה איתי רגע. הסיפור של הסכם השכר שאנחנו חתמנו עם הסתדרות המורים, זה הסכם היסטורי. אתה יכול לעשות את אותו דבר עם ארגון המורים. בוא אני אפתיע אותך: אני לא חושבת שצריך להביא הסכם שיוצר שוב הבחנה בין מורים ביסודי לבין מורים בעל-יסודי. אסור לנו שזה יקרה,

בסופו של דבר, בוחרים לעבור מהמערכת הזו למערכת העל-יסודית, התוצאה היא פשוטה: אין גננות, אין מורים ביסודי. חווינו את זה, ואנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של שיקום. אבל לתת לאוצר למרוח אותם בצורה נבזית כל כך הרבה זמן במשך חודשים ארוכים, לפני בחירות, אחרי בחירות, בתקופת בחירות, ולהביא לזה שמחר אנחנו יוצאים לחופש הגדול, חברים, אין למורים שום כלי בחופש הגדול אל מול האוצר כדי שיהיה אפשר להגיע להסכם בשביל שלילדים שלנו יהיו מורים ב-1 בספטמבר וב-1 באוקטובר ובעוד שנה ובעוד שנתיים. המערכת הזו מדממת את המורים שלה החוצה, ואפשר לעצור את זה, אם אתה תילחם יחד עם המורים מול האוצר כדי לשמור על המערכת שאתה אמון עליה. הסיפור הוא לא רן ארז. באמת, במחילה מכבודו, הוא לא מעניין. מעניינים המורים שצריך להילחם עליהם, כי בלעדיהם אין מי שייכנס ויהיה עם הילדים שלנו. בנושא של הגמישות הניהולית והפדגוגית, הרי הסיפור הוא לא רק שכר בתוך מערכת החינוך, אנחנו צריכים לתת למורים ולמערכת בכלל תנאים וכלים כדי שהיא תהיה מתקדמת, שהיא תהיה רלוונטית, שהמורים ירגישו שהם מתפתחים בתוכה, שהם צומחים מבחינה מקצועית, שהם מסוגלים להביא את עצמם ואת החזון החינוכי שלהם, וזה מה שעשינו באמצעות הגמישות הניהולית. לצערי הרב, אדוני השר, אתה באת ובנושא הזה פגעת, בגלל קמפיין שקרי שהרצתם, והיית חייב פשוט להראות שאתה עושה משהו, פגעת בגמישות הניהולית של המורים בכל מה שקורה למקצוע התנ"ך. אף אחד לא ביטל את התנ"ך, אתה יודע את זה היום טוב יותר מכולם. אף אחד גם לא ביטל את הבגרות בתנ"ך אלא הפכנו אותה למתקדמת יותר, לרלוונטית יותר, לכזאת שתשרת את הילדים שלנו, לכזאת שמותאמת לכל מה שקורה בעולם ולא שייכת למה שהיה לפני 40,

80 ו-100 שנים. המערכת שלנו חייבת ללכת קדימה. אבל אתה היית חייב לספק משהו. שכחתם שהבחירות הסתיימו. אז אמרת למורים: אתם תלמדו שעה בכל שנה.

מורים, הרי בסופו של דבר לא שינית את מספר השעות. זה לא שהוספת שעות בתנ"ך ועכשיו יהיה אפשר לשחק עם זה קצת יותר. לקחת את אותו פול שעות וכפית עליהם איך ללמד את זה. מי אמר ששעה שנתית יותר יעילה ויותר אפקטיבית מלחבר שעתיים ולעשות בצורה משמעותית במשך שנה מסוימת,

כל בית ספר איך שהוא מחלק את זה? איפה הגמישות הניהולית שדיברתם עליה? שום דבר מהדבר הזה לא השארתם.

כי צריך לשלם את המס הזה של אותו קמפיין ארור שאתם קידמתם. אבל זה לא רק זה, זה לא רק הסיפור של שעות התנ"ך. באת ואמרת: אני מחזיר את התנ"ך, מכיתה ב'.

יש לי חדשות בשבילך: כבר שנים, עוד מאז שהייתי ילדה, כל מי שיש לו ילדים יודע שמתחילים ללמוד תנ"ך בכיתה ב'. יש את אותה מסיבת ספר תורה מאוד מרגשת,

אני לא יודעת אם הילדים שלך כבר בגיל הזה, כשמקבלים את הספר וצריך לרקום את העטיפה, כי הכול מאוד מאוד חגיגי לקראת האירוע הזה. אבל למה לתת לעובדות ולאמת לבלבל אתכם כשאתם, בשם השם, משקרים ומצליחים? הרי זו התפיסה שלכם. ואז אנחנו מתקדמים הלאה ורואים גם את הנושא של הרפורמה בבגרויות, שהייתה אמורה לשנות את פני מערכת החינוך, להפוך את הלמידה עבור הילדים שלנו למשמעותית, לרלוונטית, לחדשנית, למתקדמת. אתה מדבר גבוהה-גבוהה על הבינה המלאכותית. איזו בינה מלאכותית, אם אתה מחזיר את הבגרויות למה שהן היו פעם? הרי מה הילדים שלנו צריכים? הילדים שלנו צריכים כלים, מיומנויות, שיעזרו להם להתמודד עם כל מה שקורה בעולם.

גם עם הבינה המלאכותית בעתיד, איך להשתמש בה נכון, איך לבדוק שהמידע שהם מקבלים הוא נכון או לא נכון, איך ללכת לבחון אותו בכלים שאנחנו ניתן להם, איך לדעת לארגן אותו כמו שצריך, איך לדעת לשאול שאלות, איך לדעת ללמוד. היום בכל העולם מלמדים ילדים ללמוד, לא לשנן ולהקיא, אלא ללמוד. ואתה באת וכהרף עין פשוט ביטלת את הכול.

כי זה אני, כי זה אנחנו, כי זו הממשלה הקודמת. ואני אומרת לך בכנות, השר קיש, אני קיוויתי, לאור ההיכרות שלי איתך, שאתה תיכנס למערכת החינוך ואתה תראה את הילדים. אתה לא תראה את הקמפיין השקרי, אתה לא תראה את חבורת השוטים שאתה יושב לידם בממשלה, אתה תראה את הילדים. ולצערי הרב, אתה לא ראית אותם, וגם את הדבר הזה אתם דרסתם. אנגלית מגיל גן ולימודי הייטק אנחנו הכנסנו, כי אנחנו רוצים שהילדים באמת יתקדמו לתוך העולם החדשני שלנו. אפתיע אתכם, או אולי לא, בשנה הבאה אין קול קורא, אין הרחבה של התוכנית כפי שהיה בהתחלה, וגם את הדבר הטוב הזה עצרתם. לא ברור לי איך עצרתם את הדבר הטוב הזה, אם אתה נכנסת למשרד ואמרת שאתה רוצה לתגבר את לימודי האנגלית, האנגלית המדוברת, מבורך לחלוטין, זה הקו שאנחנו הובלנו, למה עצרתם את התוכנית?

למה הילדים עוד פעם צריכים לשלם בזה שהם יישארו במערכת מיושנת במקום לקבל את מה שהם צריכים? אז גם אנגלית מגיל גן והייטק, שקידמתי יחד עם חברתי אורית פרקש, שהייתה שרת החדשנות, גם הדבר הזה, אופס, לפח. יצירת רצף חינוכי: העברת מעונות היום למשרד החינוך. אני שמחה שלפחות כאן אתם שומרים על הקו, משמרים את כל הנושא של ההסדרה, אבל חינוך חינם מגיל לידה, שהובטח במסיבת עיתונאים גרנדיוזית על ידי ראש הממשלה, על ידיך ועל ידי שר האוצר, שום דבר מהדבר הזה לא נשאר. ויותר חמור, ככל שאנחנו צוללים פנימה לפרטים שאתם הבאתם שם, אנחנו מגלים כמה אתם לא מכירים את המערכת, לא יודעים בכלל מה הצרכים שלה ואיך באמת לבנות אותה באופן כזה שיביא גם למערכת מוסדרת וגם למערכת שהיא חינם מגיל לידה, או לפחות מסובסדת באופן מלא. החינוך המיוחד, חברים, סובל היום מהמשבר החמור ביותר בתוך מערכת החינוך.

היו לכם 120 מיליון שקל בעודף ולא השתמשתם בזה וקיצרתם את יום החינוך המיוחד.

היה חוק לפני שלוש שנים, חוק שנכשל כישלון חרוץ. 120 מיליון שקל נשארו בקופת המדינה,

זה במשמרת שלך, גברתי. אני אענה לך על זה, אוקיי? במשמרת שלך, גברתי, 120 מיליון שקל, וקיצרתם לנו את יום הלימודים, לילדים החמודים שלנו. חברת הכנסת גוטליב. 120 מיליון שקל נשארו בקופה. בדקתי בספר התקציב. חברת הכנסת גוטליב, שמענו. מערכת החינוך המיוחד נמצאת במשבר עצום, ואני אחדש לכם: זו המערכת שיש בה את התקציב הגדול ביותר, תקציב שבמשמרת שלי היה 12 מיליארד שקלים, עם גידול טבעי כל שנה של מיליארד שקל.

זה היה שלך, תאמין לי, הייתי משאירה לך את כל הבמה, אז הוא הקים ועדה חדשה.

שיחכו הילדים של החינוך המיוחד,

אנחנו עכשיו נשב ונתחיל להתבחבש מחדש, ועוד פעם נעשה את כל מה שעברנו במשך שנה שלמה. אני אומרת לך, לא תספיק לכם שנה כדי לסיים את הדבר הזה, אם אתם רוצים לעשות משהו משמעותי. אז למה, למה הילדים שלנו צריכים לשלם מחיר? זה גם באוניברסיטה, שבאת וביטלת אותה כמו להכניס ילד חזרה לרחם של אימא שלו. האוניברסיטה הייתה גמורה, זהו זה, היה סגור וחתום, ואתה באת וביטלת אותה.

אדוני היושב-ראש, להמשיך עוד זמן רב,

להמשיך עוד זמן רב לדון במה שקורה במערכת החינוך. אתה יודע שזה משהו שהוא באמת יקר לליבי.

גם בדיונים של היום אני אמשיך לתת נקודות נוספות. כל מה שאני מבקשת ממך, השר קיש,

לאור ההיכרות האישית שלי איתך, ואני אמרתי לך גם בכניסה: אני שומרת לך חסד נעורים על הכנסת העשרים, שנה רגע את הכיוון באמת, תשתחרר מהעדר של הממשלה הזאת, שמחפשת כל הזמן איך להיות קיצונית ואיך לדרוס הכול, ותציל את מערכת החינוך שלנו. תעשה את מה שטוב לה, ולא את מה שטוב לקיצוניים בממשלך שלך. תודה לחברת הכנסת שאשא ביטון. יעלה ויבוא שר החינוך, כבוד השר יואב קיש. בינתיים אני מקדם בברכה את הצוערים מקורס קצינים ייעודי של משטרת ישראל, ובהם גם צוער אחד משלנו, תומר וקנין ממשמר הכנסת, שנמצא פה, ברוכים הבאים לכנסת. אני מקווה שתיהנו. בהצלחה לכם. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שלום לצוערים.

יש פה גם מתנדבים משורות המשטרה ומערך כיבוי אש ומד"א וכוחות ההצלה. היום ציינו אירוע מיוחד למתנדבים. אנחנו מקדמים גם אתכם,

בברכה, מכל השורות והארגונים והגופים. ברוכים תהיו, ברוכים הבאים לכנסת. אני מאוד שמח על ההזדמנות, באמת, היושב-ראש, לעלות ולדבר על מערכת החינוך, ועל המציאות שבה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים.

אכן צודקת חברת הכנסת שאשא ביטון שמערכת החינוך עברה טלטלות קשות והיא במשבר עצום, קורונה, ואנחנו היום רואים את זה בגילאים היותר-מבוגרים, אם זה תלמידי התיכון שהיו בחטיבת הביניים, אם זה כיתות ג'-ד' שהיו בגן ולקראת בית הספר. אכן, זה אתגר גדול היום למערכת החינוך. תצרף לזה את חוסר היציבות, בעניין הזה אני מאמין,

שאנחנו מתקנים עכשיו. היה חוסר יציבות של שנתיים, אולי אפילו קצת יותר, שלוש.

קדימה, אחורה, החלפת שרים, החלפת מנכ"לים, בעצם אי-אפשר היה ממש לעשות. אני הגדרתי כיעד מרכזי למערכת החינוך, יציאה ממשבר ליציבות,

יש חוסר במורים, חוסר עצום, אתגר מרכזי מאוד. דרך אגב, יש גם חוסר בגננות. זה לא רק מורים, זה גם חוסר בכוח אדם רחב, גם פארה-רפואיים בחינוך המיוחד. זה אתגר עצום שאני, לראשונה משרד החינוך, רק שתבין לאן הגענו בעיקרון,

בנושא המורים. הרי תמיד היו חסרים מורים, קצת פה ושם, ותמיד מנהלים היו שוברים את הראש, מתמודדים: איך אנחנו משיגים מורה כדי לפתוח את השנה, ובסוף מסתדרים, פלוס-מינוס, עם קצת חוסר פה וחוסר שם, אבל מסתדרים. הגענו למצב שמשרד החינוך הקים, כמטה משרד החינוך, יחידת השמה למורים. אנחנו פונים אקטיבית, הרי אנחנו יודעים למי יש תעודות הוראה, יודעים מי נמצא במערכת ומי לא נמצא. יוזמים אקטיבית פנייה דרך מרכז ההשמה שלנו לאותם אנשים, שואלים אותם למה הם לא, מנסים לאסוף,

ומעבירים אקטיבית למנהלי המחוזות, ומשם למנהלי בתי הספר, מועמדים שיבואו וירצו ויתקבלו. זה אירוע שקורה ברגעים אלו.

אני רק מראה איך אנחנו מתמודדים עם החוסר, עם האתגר העצום, ומה אנחנו עושים היום שלא נעשה מעולם במשרד החינוך כדי לתת מענה. אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מקווה שזה יביא אותנו ל-1 בספטמבר, אנחנו עושים גם פוקוס על בתי ספר. יש הבדל גדול אם חסרים לך בבית ספר שניים או שלושה מורים, או 15 20 מורים. אנחנו עושים גם פוקוס על אותם בתי ספר שהם לקראת משבר יותר קשה. אנחנו מקדישים להם יותר מאמץ ומפנים אליהם קודם כול את המענים.

יש פה אירוע שמתכלל אותו המטה של משרד החינוך, והאירוע הזה זה אירוע של חוסר קשה בכוח אדם. אנחנו מתמודדים איתו, ואנחנו עושים פה דברים שלא נעשו מעולם במשרד החינוך. יש בעיה נוספת שהיא בעיה חברתית,

אלימות היא בעיה היום בכלל החברה הישראלית, ומערכת החינוך, בזה אתם צריכים להתמקד. לעזוב את הפדגוגיה שעשיתם, ולהתמקד

חברת הכנסת שאשא ביטון.

אני חושב שזה לא רק בזה, כי גם מורים זה חשוב, ויש עוד הרבה דברים חשובים. ברור שמורים זה חשוב. לא, אמרת "רק בזה". לא, אני אומרת, ברשותך, אני ממשיך. חברת הכנסת שאשא ביטון, הערתך נשמעה, גברתי.

נושא האלימות שלצערי שוטף גם את החברה הישראלית בוודאי מגיע למערכת החינוך. אנחנו בנושא שהוגדר כנושא מרכזי, עם חוזר מנכ"ל שיצא, עם הנחיות ברורות, עם תקצוב מיוחד, עם טיפול בתופעות של הרשתות, של החרמות, כי החרמות זו גם תופעה שאנחנו מקדישים משאבים ייחודיים בשביל להילחם בה. אנחנו נותנים היום הרבה יותר גיבוי למנהלי בתי הספר. היינו במדיניות של הכלה, נקרא לזה, שנים רבות, וניסיונות לייצר פתרונות.

בהנחיה שלי, נתנו הנחיה ברורה שברגע שמנהל בית ספר אומר שהוא גמר עם נושא ההכלה ועכשיו הוא הולך לאירוע של הרחקה, הוא מקבל גיבוי מלא מהמערכת, וזה יקרה הכי מהר שאפשר.

עוד יומיים הרחקה זה מה שיפתור? זה מה שאני מנסה להגיד לך, אתם לא,

צריכים להבין שיש גם גבול לסבלנות של המערכת ולא יכול להיות, אני מבין שהגישה שלך אולי הייתה שונה, אבל אני חושב שצריך לתת גיבוי, צריך לתת גיבוי לשטח, ואם מנהל בית ספר, ואני סומך עליהם, בא ואומר: במקרים הקיצוניים האלה אין לי יכולת לטפל, הוא צריך לקבל גיבוי, ולא להפנות לו גב. מאה אחוז,

אולי זה קרה במשמרת שלך, וזה בסדר. מותר לחשוב אחרת. יומיים הרחקה לא ישנו את המציאות.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אני מבין שהנושא קרוב לליבך, וזה מבורך, אבל זה לא דו-שיח. כרגע זכות הדיבור, למה?

את דיברת ושמענו אותך. כרגע זכות הדיבור היא של השר קיש. הערת ביניים זה בסדר, אבל זה חוזר ונשנה. הדו-שיח מתנהל בתרבות דיון. כשהיא הייתה פה אני הקשבתי ולא הפרעתי. כשאני פה אז מפריעים, אתה מבין.

והיינו מנהלים שיח.

כך מתנהל דו-שיח בכנסת. כשאתה על הפודיום, אז אתה מדבר, וכשאתה יושב שם, אתה מקשיב.

זה יכול היה להיות מרענן. אחת הבעיות שאני יכול לומר לך, אדוני היושב-ראש, שגם כן ראיתי במערכת, וזה אולי קצת קשור לרקע שלי, היא היכולת לראות, לעשות בקרה, ללמוד מה הצליח לא הצליח, לתחקר, לתקן את מה שלא הצליח וללכת למקומות ולחזק את המקומות שהצליח. המערכת לא הייתה במקום הזה, ואנחנו מקדישים הרבה מאוד מאמצים בשביל לבנות את הדברים הנכונים, לתחקר ולקדם. אני רוצה להתייחס, התייחסה פה חברת הכנסת שאשא ביטון לנושא רפורמת הבגרויות הגמישה. היא כנראה לא מכירה את מה שבדיוק אני הובלתי ואת השינוי שעשינו, כי היא קראה לזה בגרויות, למה שהיה פעם.

אז זה מאוד שונה ממה שהיה פעם, וחבל שאת לא מכירה את הפרטים.

אבל אני יכול דווקא לומר לזכותך שאני דווקא הסתכלתי על הרפורמה שאת רצית להוביל. דרך אגב, היו בה דברים טובים. מה שהיה טוב, לקחתי. מה שהיה בה לא טוב, לא לקחתי. יותר מזה, היא הלכה למקום רע, כי היא לא התכתבה עם השטח. אם לא הייתי עושה שינוי, הייתה התנפצות של המערכת,

שמעת את זה מפי, שמעת את זה מהנהלת משרד החינוך בוועדה. הם אמרו לך: אנחנו לא היינו מוכנים, את לחצת, אף אחד לא אמר את זה.

חברת הכנסת שאשא ביטון, באמת, אני מאוד מבקש. שזה לא עובד, איך זה יכול להיות? אמרת שזה לוקח שנים.

אנחנו לא רוצים להגיע לקריאות בדיון הזה, בבקשה. אבל לא לשקר. כבר הערתי, נכון? אז די, מספק. הרפורמה שהובלנו היא רפורמה מצוינת, שהחזירה את הנושא המרכזי, כמו שאמרתי, לבקרה של מבחן חיצוני במקצועות הספר, מה שהיה חסר, על כמות חומר הרבה יותר מצומצמת, עם הרבה מאוד חשיבה על איך משלבים גם נושאים, מה שנקרא, מבחנים ברמות שונות בנושאים שונים. כן, גם בינה מלאכותית נשלב שם. אבל חייב להיות גם מרכיב של מבחן חיצוני יחיד, כי אחרת אתה לא יודע לפקח ולא יודע לקבל תוצאות. מה עוד עשינו? החזרנו את המסעות לפולין. נושא קטן שפשוט מאז הקורונה לא קרה, והממשלה הקודמת הסתכסכה פוליטית עם פולין. בחר ראש הממשלה הקודם ללכת למסלול מתנגש מול הפולנים. אנחנו לא שם, אתה משקר, כי בכניסה שלך הודעתי לך שאנחנו לקראת סיום, והלכת וחתמת על רשימת אתרים שאתה אפילו לא מכיר.

אי-אפשר לשמוע את השר. אפשר לשמוע

קשה, קשה לשמוע את האמת, אבל האמת היא פשוטה: במשמרת שלנו החזרנו את המסעות לפולין. המסעות יוצאים לדרך, דרך אגב, בהחלטה מלאה של, אדוני השר, דבר אלינו.

היו עוד ספינים בתקשורת, שהפולנים מכתיבים לנו לאן ללכת, שקר וכזב. היחידים שיקבעו את המסלול שהם יהיו בו הם מנהלי בתי הספר.

משרד החינוך הוא זה שמכתיב את העניין הזה, ובשיחה עם שר החינוך הפולני נאמר במפורש,

הם רוצים להביא מסעות נוער אלינו. משלחות. זה לא, משלחות. אנחנו לא נכתיב להם איפה להיות, והם לא מכתיבים לנו איפה להיות. אף אחד לא יגיד, אני לא מאמינה שאתה אומר את זה. אף אחד לא יגיד, אפשר להתווכח, אבל מה זה עוזר? אף אחד לא יגיד איפה הנוער יהיה מלבד המדינה שאחראית על הנערים.

דבר אלינו, אנחנו מקשיבים לך. מה אתה מתווכח עם שרה שכבר לא בתפקיד, שכל מה שהיא רוצה לעשות הוא להוכיח שהיא הייתה בסדר, והיא הייתה טובה? כל כך טובה שהחינוך המיוחד הסתיים ב-15:10. אני רוצה להמשיך ולהגיד עוד כמה דברים, מעבר לדברים שעשינו. אנחנו קצת מחזירים את המושכות לניהול של ארגון הלמידה. הרצון לצאת לגמישות הביא למצב של אובדן שליטה במקומות מסוימים. פדגוגית, התנ"ך הוא כמו שפה, וכמו שאתה רוצה לשמור על רצף בשפה, אתה חייב לשמור על רצף בתנ"ך. אני אומר לכם בצורה הכי ברורה: לימוד תנ"ך הוא לא הדתה.

לימוד תנ"ך הוא זהות יהודית, זה הבסיס שלנו, זה הקשר שלנו לארץ ישראל, לעם ישראל. וכל אלה שמנסים,

בדיוק. הם לא מבינים את זה, זה מדהים.

אנחנו דאגנו לחזק בחזרה את מקצוע התנ"ך. המקצוע הזה היה בשפל, ואתה הרגת אותו מחדש. מי פגע בו?

אתה כל הזמן חוזר על הפייק הזה. מי פגע בתנ"ך?

מי שבסוף לא הקפיד, כל הזמן. זה כמו "53 מיליארד לעבאס". די כבר, אתה שר החינוך, אתה לא באופוזיציה. כאילו מישהו פגע בתנ"ך.

מי שראה פגיעה בחינוך בתנ"ך ולא עשה עם זה שום דבר.

אתה ממשיך עם הפייק הזה.

בסדר, אני מבין.

כמו מנטרה הוא חוזר על זה, באמת. השר יואב קיש ידבר עכשיו, ואף אחד לא יפריע לו. חולדאי לא מכתיב לנו. אמרתי שאף אחד לא יפריע לו. אנחנו בעד גמישות במערכת החינוך, והגמישות היא דבר טבעי ונכון, אנחנו לא בעד אובדן שליטה. וחבר הכנסת סובה, אני מכבד אותך, אבל אתה כנראה לא יודע מה קורה במערכת החינוך. גם אני מכבד אותך. מי שאיבד שליטה הוא הממשלה הזאת. יש מקומות של אובדן שליטה, והדבר הזה לא יקרה יותר.

לא לומדים תנ"ך בכיתה ב' וג', ומתחילים בכיתה ד' לא יקרה יותר, בוחרים לכווץ את התנ"ך לחלקים זניחים, לא יקרה יותר. תגיד לי איפה, תעזור לי להבין אותך.

אתה יכול להגיד?

אני מתחיל לקרוא קריאות, אתה מפזר סיסמאות בלי ביסוס. תגיד איפה פגעו בתנ"ך. פעם אחת אתה יכול להגיד את האמת? אדוני היושב-ראש, שרת החינוך לשעבר, הוויכוח הזה ביניכם מוכר לכל באי, לא לא לא, לא יהיה פה שקר. לא ישקרו פה. אני לא אתן שישקרו פה. חברת הכנסת שאשא ביטון, הוויכוח הזה, אם הייתה פגיעה בתנ"ך או לא,

תגיד איפה בדיוק פגעו בתנ"ך, אני איתך.

קשקוש בלבוש. ובנושא צמצום פערים,

אני לא אוהב את המילים "צמצום פערים", והסיבה שאני לא אוהב את המילים "צמצום פערים" היא שאתה כאילו מוריד את אלה מלמעלה. אז לא, באנגלית זה נקרא Level Up, לקחת ולהרים מלמטה קדימה כמה שאתה יכול. אנחנו עובדים בזה מאוד מאוד קשה, משקיעים בזה הרבה מאוד כספים, ואנחנו הולכים למודל של לימודים פרטניים, פרטיים, לקבוצות מיקוד, על מנת להרים אותם בדברים הכי בסיסיים שאנחנו צריכים. זאת תוכנית שיוצאת לפועל כבר בשנת הלימודים הקרובה, והיא מאוד מאוד משמעותית לחיזוק ולהובלה של Level Up במערכת החינוך. אנחנו מקדמים השקעות במה שנקרא "לימודים להייטק בפריפריה" דרך אגב, יש פרויקט שהתחיל כבר בתקופת הממשלה הקודמת, הייטקלאס, שהיה שיתוף פעולה יחד עם השרה, אורית פרקש. אורית פרקש הכהן. אנחנו לקחנו ועשינו את זה בצורה מאוד משמעותית כלפי מעלה. כיתות עמ"ט, אנחנו לוקחים ועושים דבר שלא נעשה שנים. עמ"ט זו עתודה מדעית טכנולוגית. הייתה לנו השקעה של מאות כיתות נוספות שאנחנו מכניסים לתוך המערכת.

רצינו שכל ילדי ישראל ייחשפו להייטק. רציתם את הכול, כי הכסף צומח על העצים ואפשר לעשות הכול,

אני אתחיל קריאות. אני לא רוצה. השקעות של מאות מיליונים, אני לא רוצה לקרוא קריאות.

כל הנושא של החינוך לעולם ההייטק בפריפריה, זה הפוקוס המרכזי. יפה.

ברוך השם, בעידודו של סגן היו"ר בוועדת הרווחה. אני רוצה לסיים בשני נושאים שגם אליהם התייחסנו.

זה בוועדת רווחה אצל הרב, טלי, עכשיו את מפריעה. שני נושאים, האחד לגבי נושא השכלה גבוהה:

אנחנו ממוקדים לחזק את ההשכלה הגבוהה בשתי רגליים משמעותיות, האחת היא מה שנקרא "דור ראשון להשכלה" לאפשר לכל אחד את הגישה ללימודים להשכלה גבוהה, וזה בפריפריה, זה בפריפריה חברתית, זה היה, ואני רואה שאתה ממשיך.

בצד השני, מה לעשות, זה היה, גברתי.

בצד השני יש את נושא המחקר, ובמחקר ובמצוינות חייבים להמשיך להשקיע.

המצוינות, בניגוד ללימודי ההשכלה הרחבים, שאנחנו רוצים להכניס כמה שיותר לתוך המעגל, דווקא במצוינות ובדחיפה קדימה של הקצה של הקצה תמיד אתה עוסק בבודדים, אבל אתה עוסק בהשקעה מאוד גדולה, וזה מזיז את כל הרכבת קדימה. אנחנו נלחמים על שמירת המוחות, להחזיר לפה. יש לנו אירוע של חוסר מטורף של רופאים שהולך להגיע, כבר מרגישים אותו במדינת ישראל. אנחנו נגדיל את כמות הכשרת הרופאים במדינת ישראל.

יש את נושא האוניברסיטה בגליל. הינה, היא לא מסוגלת. יש את נושא האוניברסיטה בגליל. אני כמובן הולך לקדם החלטה על הקמת אוניברסיטה בגליל. הסיבה שביקשתי, כבר יש.

הסיבה שביקשתי בחינה מחודשת למיקום היא שקיבלתי כל מיני הערות, שההחלטה שנלקחה בנושא היא החלטה לא מקצועית, והיא החלטה,

אני מבקש, חברת הכנסת שאשא ביטון, בפעם הבאה אני אקרא אותך קריאה ראשונה. הוא משקר, אני לא יכולה עם זה.

אם הוא ישקר, תעלי אחר כך ותעני לו. אבל לא יכול להיות ששר לא יכול להשלים משפט אחד. לא, אין אפשרות לענות. מה זה, היא הייתה

בסדר, בסדר, עזוב. אדוני השר,

מעכשיו אני אקרא קריאות ראשונות. בלי אפליות. לא,

אבל קיבלתי תלונות על כך שההחלטה שנלקחה הייתה לא עניינית ולא מקצועית,

אז אני החלטתי לבדוק אותה, ואני מצטער שזה לא מתאים לך יותר מדי, אבל זו האמת. מתאים לי מאוד,

יפה, אז אנחנו בודקים את זה. הנושא האחרון שאני רוצה לסיים בו הוא נושא הבינה המלאכותית. המשרד בהנחייתי מפוקס לחלוטין בנושא בינה מלאכותית, AI בחינוך. אני אומר לכם, החינוך הולך להשתנות בצורה דרמטית במדינת ישראל, מלמעלה למטה. כל מה שהכרנו הולך להשתנות. כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו לא יהיה רלוונטי.

לא צריך להסתכל על זה כמו על סייבר, הינה נכנס הסייבר, בואו נלמד סייבר, בואו נקדם את זה ונראה איך אנחנו מתמודדים עם סייבר, צריך להסתכל על בינה מלאכותית בחינוך כמו על קורונה בחינוך, אירוע שמשנה את הכול מהכול, ואנחנו גם לא יודעים לאן אנחנו הולכים. אז במקום הזה המשרד ממוקד, המשרד יוביל, ואני מאמין שאנחנו גם נצליח. תודה רבה. תודה רבה לכבוד השר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס, אפילו מהמקום.

אם תטעני שהוא התייחס אליך, יש לך אפשרות להגיש בקשה להודעה אישית אחרי ההצבעה הבאה.

יש פרוצדורה. אנחנו עוברים לסיעות. הדובר הראשון, חבר הכנסת יאיר לפיד מטעם יש עתיד. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לשאול את שרי הממשלה שאלה: מה אתם עושים כל היום? לא, אני שואל ברצינות: מה אתם עושים כל היום? מחר 400,000 תלמידי תיכון במדינת ישראל ילכו לבית הספר לסיום שנת הלימודים, לא יהיו להם טקסי סיום, והם לא יקבלו תעודת גמר. כל השנה הם עבדו, אבל הם לא יקבלו תעודה, כי לא טרחתם לפתור את הבעיות שיש במערכת החינוך. ההורים הצעירים של אותם 400,000, כשאנחנו כבר ב-800,000, אומרים לעצמם: מה יהיה עם המשכנתה שלי שזינקה כרגע? הרי אלה בדיוק אותם אנשים. סבא וסבתא של הילדים האלה, הפנסיה שלהם נפגעת עכשיו בגלל ההתרסקות של הבורסה שאתם גרמתם עם המהפכה המשטרית. בכל הדברים האלה ובביטחון האישי של כל האנשים שכרגע הזכרתי, שפשוט פוחדים ללכת בלילה בשקט ברחוב,

אם יש להם חנות קטנה, הם משלמים עליה פרוטקשן. מה אתם עושים כל היום? איך זה יכול להיות שיש ממשלה שאף אחד לא מבין במה היא עוסקת, או למה היא מתעקשת לא לטפל בבעיות האמיתיות של אנשים אמיתיים? "ובימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה" וגם איש הלא-ישר בעיניו יעשה.

תודה רבה.

לסיעת ש"ס, נמצא פה אברהם בצלאל? לא מדברים בכלל מטעם סיעת ש"ס? אוקיי. הם שובתים. אני רואה שגם המחנה הממלכתי לא נמצא כדי לדבר. חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה נמצא?

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר מהציונות הדתית,

לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, לא נמצאת, יבגני סובה נמצא. שלוש דקות לרשותך. יבגני, מזל שאתה פה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רציתי להגיד, לצערי שר החינוך עזב, אבל ממש בקצרה: בשנה האחרונה עלו למדינת ישראל 76,000 עולים חדשים, מאות של מורים, מאות של גננות, אם לא אלפים. כשאני פניתי בתחילת העלייה ואמרתי שצריך לפשט ולקלוט אותם במערכת החינוך, במערכת ההשכלה או בגנים, צריך פשוט לקחת את זה כהוראת שעה ולפשט את התהליך הזה, אמרו לי: כן,

ובסוף לא נעשה שום דבר, והאנשים האלה לא נמצאים במערכת, כי שר החינוך כרגע דיבר על כך שהמערכת בודקת מי נמצא שם. אני אגלה לכם משהו, אולי שרי הממשלה לא יודעים: היום לוקח שמונה חודשים להכיר בתעודה של תואר שני. השר אמסלם, אתה שומע אותי? שמונה חודשים,

אתה לא קשור למשרד החינוך, אבל אתה קשור לממשלה, כי שני אנשים מטפלים בזה במשרד החינוך. מה זה הדבר הזה? אקדמאי שמגיע מחכה שמונה חודשים כדי שיכירו לו בתעודה, איך אתה רוצה שהמערכת תקלוט מורים חדשים? כי בתחילת העלייה הגדולה בשנות התשעים הגיעו לארץ 44,000 מורים למתמטיקה, למקצועות מחשב, לשפה, לאנגלית, לכל דבר. זה גם מה שהציל את מערכת החינוך של מדינת ישראל. אתה לא צריך להשקיע במורים, לקחת מורים, עשית להם הכנה, וקדימה. שמונה חודשים, ושר החינוך מדבר איתי על תנ"ך, על זה שהוא מחזיר לימודי תנ"ך. ביקשתי דבר אחד: תגיד לי פעם אחת, תן מקום אחד שבו הממשלה הקודמת פגעה, לדבריך, בלימודי תנ"ך. בוא תסביר לי, תצביע על המקום ועל התוכנית. לא היה שום דבר. ואדוני היושב-ראש, אני רוצה לעבור לנושא אחר, ובדקה הזאת גם להספיק להגיד ששמעתי שראש הממשלה ביקר עכשיו את החיילים הפצועים ברמב"ם. אני חושב שכולנו מצטרפים לביקור הזה. כולנו מאחלים החלמה מהירה לכל הפצועים והחיילים שלנו. בהקשר לזה אני רוצה להעלות את הסוגיה הזאת. תראה מה קורה באיו"ש. תסתכלו מה היה באיו"ש בממשלה הקודמת ומה קורה באיו"ש בששת החודשים האחרונים. זאת האחריות שלכם, וזה שאתם, הממשלה והקבינט נותנים חסינות לחמאס, שעושה מה שבא לו באיו"ש, בסוף זה ייגמר כמו חיזבאללה. אני לא יודע, אני לא נותן פה עצות לאנשי צבא, ואני לא נותן עצות לקבינט, אבל אני אומר: אי-אפשר ככה להסתכל ולהגיד: כל הכבוד לחיילים שלנו, ובאמת מגיע להם כבוד, ולעבור לסדר-היום, כי בזה שהממשלה מעניקה חסינות לאנשי החמאס, שמרגישים לגמרי בטוחים בעזה, בכל פעם עוד סבב ועוד סבב, והם מרגישים חסינים, זה ייגמר רע באיו"ש, כי הם אלה שעושים את כל הבעיות ביהודה ושומרון, וכתוצאה מזה אנחנו רואים את מה שקורה בג'נין. לכן תתעוררו, כי זאת האחריות שלכם, זאת האחריות של הממשלה,

תודה רבה.

רע"מ, לא נמצאים. חבר הכנסת עופר כסיף, חד"ש-תע"ל,

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, הכפר בער.

ולחלקם אולי יש סכינים. מה אתה חושב שהם באים לעשות? אבל אנחנו רק אפשרנו למתנחלים להמשיך ולהתקדם, כך העיד חייל בתחקיר חדש של CNN בעקבות הפוגרום בכפר חווארה. בתחקיר נמצא שבמהלך הפוגרום, בעת שחנויות הכפר ובתיו בערו, עמדו עשרות חיילים חמושים והשקיפו בחוסר מעש על הנעשה. רק כשהפלסטינים יצאו להגן על משפחותיהם ממתקפת הטרור, החלו החיילים לירות לעברם רימוני הלם וגז מדמיע. עוד נחשף שבקבוצת ווטסאפ, "לוחמים על החיים" שמה, שבה חברים חברת הכנסת סון הר מלך ויועציה מסיעת הטרור, נכתב כך לפני היציאה למסע התבערה: אנחנו דורשים נקמה, ואנחנו חייבים להשיב מלחמה. אנחנו עוזבים את בתינו ונלחמים על חיינו, כך נכתב. חבר הכנסת סוכות, טרוריסט מנוסה בעצמו, אף צולם עם הפורעים טרם יציאתם להצתות. התחקיר חושף את כל מה שכל אחד יודע: אלימות המתנחלים אינה תופעה ספונטנית אלא התארגנות מתואמת של ממשלת הכיבוש. כולם יודעים, הצבא, המינהל האזרחי, המשטרה, הממשלה, אך דבר לא נעשה למנוע את הפרעות. אני אישית פניתי לשר גלנט חמש פעמים והתרעתי, עד היום לא זכיתי לכל מענה. ומדוע שיעשו משהו? הרי שר במשרד הביטחון ויו"ר הוועדה לביטחון לאומי בכנסת קראו בעצמם למחוק את חווארה, וכך כנופיות המתנחלים משתוללות בהתאם. רק בשבוע האחרון פרצו לחווה ושדדו כבשים, התעמרו בבעלי דוכנים בשוק בחברון, תקפו רועים מזרחית ליטא, ירו רימוני הלם על תושבי עין סמיה, יידו אבנים צפונית לרמאללה, כרתו עצים והשחיתו בתים בתורמוס עיא, ותקפו פלסטיני שהעז לשוחח עם צעירה יהודייה בשייח' ג'ראח. והיום, ירי קטלני חסר הבחנה בג'נין, לרבות ירי צלפים בעיתונאים. שתקנו לכיבוש וקיבלנו הפיכה דיקטטורית, שתקנו לגזענות וקיבלנו רצח ברחובות. אם נמשיך לשתוק גם לטרור המתנחבלים ושולחיהם נקבל שפיכות דמים איומה שבעתיים, ואם לא די בכך, עכשיו צמאי הדם והנקם מתכננים עוד מתקפה רבתי על ג'נין ושכם. גם כובשים, גם מופתעים מהתנגדות הנכבש, וגם מבקשים להרוג בו עוד.

משפט אחרון, ברשותך. כל עוד יש כיבוש, יש התנגדות. כל זמן שהמתנחבלים ממשיכים בפוגרומים והצבא בפלישותיו, איש לא יחיה בביטחון. סיימו עם הכיבוש והדיכוי, ולא יהיו התנגדות ומרי. תודה רבה. צאו מהשטחים הפלסטיניים הכבושים ושפיכות הדמים תיפסק, כי לשני העמים מגיע לחיות בכבוד ובשלום.

אתה גר ביפו במקרה, עופר? אתה לא גר ביפו. אז יפו יכולה להישאר. אפרת רייטן מרום מהעבודה נמצאת?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו שומעים מצד אחד הרבה שמועות מצד הקואליציה, האופוזיציה,

כן הסכמות ולא הסכמות בבית הנשיא, תהיה חקיקה חד-צדדית, הרפורמה מתה. הרבה דברים עולים לאוויר ומופרחים ואנחנו לא יודעים מה כן ומה לא.

בסוף הכול אמור להיות שקוף ולהיחקק כאן בכנסת ישראל בצורה שקופה על ידי כולם. אבל בכל זאת אם ניקח את הרציונל, האם תהיה חקיקה חד-צדדית או לא? האם בסופו של יום ישתנו היסודות שהם בין היתר המוסדות שמחזיקים את הדמוקרטיה במדינת ישראל? אז פתחתי הבוקר עיתון, כמה מהכותרות תפסו את עיניי, ואמרתי לעצמי: ברור לי שגם אם יצאו בהצהרות שהחקיקה נעצרה, הממשלה לא ויתרה ולא תוותר על הפרויקט שלה לרסק את התשתית של ההגנה והשמירה של יסודות המדינה הדמוקרטית.

היא הולכת לפי ספר ההפעלה של הונגריה, ספר ההפעלה של פולין, ספר הפעלה שמשנה את התשתית ואת היסודות של המדינה מקצה לקצה. שימו לב למשל איך בעורמה ובשקט יחסי היא מבצעת טיהור של שדרת הפקידות הבכירה. שימו לב למשל לכותרת של היועץ המשפטי של משרד האוצר, שהורחק מהוועדה למכירת מניות המדינה. נכון שאין חוק שמחייב את הנוכחות של היועץ בוועדה, אבל תחשבו על המשמעות של יועץ משפטי שיש לו ניסיון מקצועי מצטבר בנושא הוועדה החשובה הזו, ובמיוחד על הרקע של דברים שבהם יהיו מכרזים מאוד משמעותיים להפרטת נכסי המדינה, כמו דואר ישראל ונמל אשדוד. זה אותו יועץ משפטי שנקרא על ידי השר המקשר "חבלן ראשי". אז מי זה "החבלן הראשי" הזה שרוצים עכשיו להעיף? הוא למשל היה אחראי לליווי המשפטי בתחום החיסכון הפנסיוני, פנסיה תקציבית, מערכת הביטחון, תחבורה,

תקשורת,

הוא בעל תואר ראשון בהצטיינות במשפטים באוניברסיטת תל אביב, בעל תואר שני במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, בעל תואר ראשון בהצטיינות במדעי המחשב וניהול מערכות ויישומים באוניברסיטה הפתוחה. זה "החבלן הראשי" שאותו רוצה ממשלת ישראל לסלק,

סילקה מהוועדה שבה בעצם היא הולכת להפריט את הנכסים הגדולים של מדינת ישראל ולמעשה משחררת עוד מנעול ועוד שומר סף ששומר על הקופה הציבורית של כולנו. דרך נוספת, אני מסיימת.

משפט סיום, כן. זו דרך נוספת שיש לשים עליה את העין ולא לעצום עיניים מפני ההפיכה המשטרית.

תודה רבה. חברת הכנסת הר מלך, לימור סון הר מלך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

התקיים דיון בוועדת חינוך, אחד הדיונים, אני חושבת, אחד מני רבים, היותר-הזויים שהשתתפתי בהם, דיון שמדבר על כפר הנוער בן שמן, שכחלק מפעילות הקיץ כינס אליו, אפשר לארגון פורום בוחרים, לא בוחרים,

משפחות שכולות, שבעצם זה פורום שמאגד משפחות שכולות שבניהן נרצחו בפיגועים או חיילים שנהרגו במהלך לחימה ביחד עם משפחות של מחבלים רוצחים. שקר. שקר. הניסיון, אפשר להשתיק אותו? הניסיון לייצר השוואה, השוואה הזויה,

שרוצח את מיטב בנינו, שרוצח אזרחים, שנהרג במהלך פעילות של צה"ל, לבין הרג ורצח של חיילים ותושבים ואזרחים יהודים, הניסיון הנואל הזה, הביזיוני הזה, להשוות ולייצר פה משוואה, הם ישבו שם בתוך הוועדה וניסו לצייר כאילו מדובר באיזשהו אירוע תמים, שהם לא ידעו. אבל מי שנותן יד לדבר הזה, דרך אגב, כפר הנוער בן שמן הוא כפר שמתוקצב על ידי משרד החינוך. ולכן אני קוראת מפה למשרד החינוך,

שנמצא,

אותו פורום, נמצא היום בתוך תוכנית הגפ"ן, תבינו. היום אני גיליתי את התגלית הזאת, וזה פשוט איום ונורא. ואני אדרוש שאת העיוות הזה, את התפיסה המעוותת הזאת, שמדברת נורא נורא יפה על פיוס ושלום ושוויון ואזרחים, משהו נורא נורא מתוק, עיוות תפיסתי יסודי אני אדרוש שאת העיוות הזה אנחנו נדאג לתקן. אני היום ניצבת ומדברת מתוך גרונם, זועקת, של אותם אלה שבמותם ציוו לנו את החיים פה בארץ הזאת. לעמוד ולהשוות ולבזות את דמם ולהשוות אותו לדם של מרצחים שפלים, זה דבר שאני לא אתן לו יד. אני אעמוד פה ואמשיך להיות פה, על אפם וחמתם של כל אלה שמנסים להשתיק את הדבר הזה.

ובעזרת השם נעשה ונצליח.

חבר הכנסת אבי מעוז, נעם, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול אמר פרופ' אהרן ברק שעילת הסבירות היא חשובה מאוד, הוא לא היה נוגע בה, אבל הוא מוכן שלא תהיה ביקורת שיפוטית על סבירות החלטות מרכזיות המבטאות את מדיניות הממשלה אם זה מרצה את לוין, את יריב לוין. הבוקר הוא סיפר על המשא ומתן שהוא מעורב בו ועל התנאים שבהם הוא מוכן לאפשר לממשלה לחוקק מעט תיקונים ובתנאי שזה סוף הרפורמה. האמת, אדוני היושב-ראש, התרגשתי מאוד. הוד מעלתו נשיא המהפכה מוכן ברוב טובו וחסדו לאפשר לנתיניו, נבחרי העם, לשחק קצת בדמוקרטיה ולחוקק תיקון קל בעילת הסבירות. ברצינות, אבל ברצינות, זה פשוט מדהים. אחרי שהסבירו לנו שהוא פרש מזמן וכבר לא מעורב ומשפיע, התגלה שוב עד כמה הוא המושך העיקרי בחוטים, וברור לו שהוא יכול להחליט על מה לוותר כביכול לממשלה, והעיקר שהרפורמה לא תצא לפועל. ועוד הוסיף בסוף דבריו את נימת הזלזול: אם זה מרצה את לוין, כאילו לא מדובר ברצונם של רוב ניכר מאזרחי ישראל אלא בסך הכול צריך לרצות את גחמותיו של שר המשפטים. רק על האמירות הללו ועל הרוח הנושבת מאחוריהן היה ראוי להוציא לפועל את הרפורמה ולהחזיר את שופטי בג"ץ למקום שאליו הם יועדו מלכתחילה, כלומר הרשות שתפקידה לשפוט על פי החוקים שמחוקקים נבחרי העם, ולא רשות-על, שרואה עצמה כמי שעל פיה, על פי ערכיה ועל פי מה שסביר בעיניה, יישק כל דבר במדינה. הרוח שנשבה בדבריו של ברק היא זו שנשבה בשלל פסקי דין של בג"ץ, למשל, וזה רק דוגמאות מעטות, הגבלת הסיכולים והריסת בתי מחבלים, ביטול נוהל שכן, ביטול שלילת תושבות או אזרחות למחבלים, חיוב החזרת גופות מחבלים, תשלום קצבאות להוריהם, שינוי תוואי גדר ההפרדה, ביטול חוקי המאבק בהסתננות, הכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, דיון בתוקפם של חוקי-יסוד, מתן אפשרות לתומכי טרור להתמודד בבחירות, טרפוד האפשרות להקמת יישובים יהודיים בנגב ובגליל, ביטול חוק הסדרת היישובים ביהודה ושומרון, כפיית החרבת יישובים, חיזוק התיישבות בדואית בלתי חוקית,

התערבות ביישום מתווה הגז, הטלת איסור על מניעת הכנסת חמץ לבתי החולים, ביטול פסקים של בתי הדין הרבניים, איסור מופעים בהפרדה, פסילת חוק ערוץ 7, התערבות בתפקיד יושב-ראש הכנסת ועוד ועוד. את העיוותים במערכת המשפט חובה לתקן, וכך, בעזרת השם, נעשה.

תודה רבה. חנוך דב מלביצקי, הליכוד. אף אחד לא ישתיק אותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, לפני ארבעה חודשים בערך, משהו כזה, קיבלתי טלפון ממזכיר הממשלה, והוא הודיע לי שאני מתבקש להצטרף לצוות של הקואליציה לשיחות בבית הנשיא. האמת היא שקודם כול הוחמאתי מזה שמחליטים לצרף אותי, אבל באיזשהו מקום חשבתי שזה בזבוז זמן. כשהגעתי לשיחות והתחלנו לדבר, הופתעתי. הופתעתי לטובה. הרגשתי שאנחנו הולכים לאיזשהו תהליך שבאמת יכול להיות מועיל, ושיכולות לצאת ממנו הסכמות רחבות. כל הזמן אמרו לנו שזו איזושהי הונאה ושזו איזושהי פיקציה, ושלא באמת רציניים, ושהם לא מתכוונים לזוז, ולא באמת יגיעו איתנו להסכמות, אבל עם אלו שהיו איתי בחדר, בניגוד אולי למי שלא היה בחדר, הייתה איזושהי הרגשה אחרת. לצערי הרב, בשבוע שעבר כולנו, כל הציבור הישראלי, הבין שהכול היה פסאדה אחת גדולה, ושהשיחות הללו הן לא יותר מקרדום לחפור בו או להשתמש בו בתור איזשהו אמצעי להפעיל לחץ על הקואליציה. עכשיו, אני מצר באמת על העובדה שגנץ ולפיד החליטו להמשיך להיות מריונטות של אהוד ברק, במקום לעשות את המעשה המנהיגותי הראוי, ולהצטרף לבנימין נתניהו כדי להביא הסכמות נרחבות בנושאים הללו לאזרחי ישראל. זה מגיע לאזרחי ישראל. אבל משזו ההחלטה של ראשי האופוזיציה, אנחנו לא נירתע ולא ניכנס למשחק הזה שוב, ולכן אנחנו נחושים להתחיל כבר בימים הקרובים לקדם את החוקים של הרפורמה שאנחנו חושבים שנכון להביא לעם ישראל בעת הזו. אנחנו נעשה את זה בשיקול דעת, אנחנו נעשה את זה באחריות, אנחנו נעשה את זה לטובת הציבור הגדול שבחר בנו ורוצה שהדבר הזה יתבצע, וכך יהיה.

תודה רבה.

השר המקשר חבר הכנסת דוד אמסלם. בבקשה. יעלה ויבוא. היום ראש חודש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש,

טוב ומבורך לכל עם ישראל.

אני רוצה רק לענות ללפיד לפני שאני איכנס לעוד כמה סוגיות. הוא שאל, מר לפיד שאל: מה אתם עושים כל יום? לפיד, אנחנו כל יום הולכים לעיתון במחנה, כותבים כל יום איזה כתבה של איזה כמה שורות וחוזרים הביתה לאכול את השניצל שאימא שלך מטגנת. אתה לא מתבייש, מה אנחנו עושים? מה אתה עשית? גם כראש ממשלה, גם כשר אוצר. אתה לא מבין דבר ולא חצי דבר לא בכלכלה ולא בחינוך. בקושי סיימת 12 שנות לימוד ואתה מספר לנו מה אנחנו עושים.

הוא אמר משפט: בימים ההם איש הישר בעיניו יעשה. הוא צודק.

כשאנחנו רואים איך השמאל מתנהל, זה באמת איש הישר בעיניו יעשה. אין שופטים בישראל. כתוב: "בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה". נכון, לכן אמרתי, אין שופטים בבג"ץ בישראל.

הם הפכו להיות עיוורי צבעים. הם לא רואים. הם לא שומעים והם לא רואים כלום. הם לא רואים את ההסתות, הם לא רואים את החסימות, הם לא רואים את ההפגנות הלא-חוקיות. הם לא רואים שום דבר. רק דבר אחד הם רואים. בזמנו, כשעבר רמקול ליד הבית של פילבר, חבר הכנסת עמית הלוי, הם שלחו מייד כמה חוקרים, עצרו את האנשים, לקחו להם את הטלפונים, כן, ללא צו שיפוטי. זה, כן, חמור מאוד. מדינת ישראל עומדת להתמוטט. אבל כשאנשים פורעים כמעט כל חוק, גורמים לאנרכיה, את זה אנחנו לא רואים. לא שומעים ולא רואים. אני שומע,

זה מה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר, להזכיר לך, מר מנדלבליט, ולגב' מיארה,

אני רוצה לומר לך,

חברים באופוזיציה, רק שתבינו למה צריך את חוק היועמ"שים דחוף. שלושה חודשים לא נותנים לי למנות מנכ"ל.

גב' מיארה עסוקה. למה היא עסוקה? שלחו לה את זה לחוות דעת. אתם מבינים? שלושה חודשים פקיד עוצר משרד שלם.

ככה בא לו. ככה בא לו.

הדוגמן המעופף. התגעגעו אליך במטוסים.

הדוגמן המעופף. המסיבות, המסיבות מחכות לך. הרבה זמן לא טסת לאחד מהיעדים על חשבון המדינה. שלושה חודשים. אתה טסת בכל חברות התעופה. שלושה חודשים. דרך אגב, אני רוצה לספר לך, הוא ולפיד, המטוס היה נוחת וישר טס. אפילו לא עומד. צ'יק וטס. פי שניים טיסות מהממשלה שלנו. פי שניים. אבל אני רוצה לומר לך, רם בן ברק, שלושה חודשים אני לא יכול למנות מנכ"ל.

בגלל שגב' מיארה החליטה לסכל לי את העבודה. משרד מיותר.

יכול להיות, יכול להיות. אז אני רק מצפה שהיא תכתוב לי שהמשרד שבו אתם שמתם את עיסאווי פריג' הוא מיותר. דרך אגב, בזמנו הוא לא היה מיותר. אני מסכים איתך. כשאמסלם דוד מגיע, הכול מיותר. אתה צודק. אתה צודק שהוא מיותר.

אבל שתכתוב לי שהמשרד מיותר. לכן אי-אפשר למנות מנכ"ל. אבל כבר שלושה חודשים היא ומר לימון מעבירים את קורות החיים מכאן לכאן, משם לפה. זה מה שהם עסוקים בו,

כל אחד שם, משכורת של שופט עליון כדי לסכל לשר את העבודה, והוא נבחר על ידי הציבור והממשלה החליטה שזה תפקידו. אבל כשגב' מיארה מחליטה שזה לא התפקיד שלי, אז מי זאת המשלה בכלל? מי זאת הממשלה? מר לימון היום הוא הבן אדם הכי חשוב ומחליט הכול. מי זאת בכלל הממשלה? אתם מבינים? עכשיו אני נתתי לכם מה שנקרא, הם אוהבים להגיד, בקליפת אגוז, מקרה קטן, של מה קורה איתי. אז צאו וחשבו. תעשו עכשיו את האקסטרפולציה, ותבינו איך המדינה מתנהלת עם, איך אמרתי, היועצת המשפטית, שאני לא הייתי ממנה אותה אפילו למחלקת החניה בעיריית ירושלים.

עכשיו אני רוצה לומר, היא לא ראויה לא ברמה המקצועית, לא ברמה הערכית. אבל אני רוצה לספר לך עוד משהו. בוא אני אספר לך: כשהייתה ההתנתקות, אני רוצה לספר לך למה היא צריכה ללכת הביתה,

אם יש לה טיפה כבוד עצמי. דרך אגב, גם אני הייתי מצפה, אנחנו, מהממשלה שלנו, קודם כול, לפטר אותה,

אני אסביר גם מדוע.

כשהיה הגירוש, הייתה תנועה, זו ארצנו. אתה יודע, כל אחד בזווית הראייה שלו. אתה יודע, כל אחד רואה את זה מזווית אחרת. הייתה התנועה זו ארצנו של פייגלין. הוא קרא, מר פייגלין, בעצם למרי אזרחי בלתי אלים. הוא ביקש לעשות הפגנות וקרא למרי בלתי אלים. מה עשו לו? קודם כול עצרו אותו, הגישו נגדו כתב אישום, והוא קיבל שישה חודשים על תנאי וקנס של 10,000 שקל. הוא הורשע באיזו עבירה? של המרדה. אתה רואה היום את נשיא בית המשפט לשעבר ממריד, אתה רואה את אהוד ברק כל יום ממריד. תזכיר מה עשיתם לבגין.

תזכיר, תזכיר את זה. אתם, את בגין. סגרתם לו, על מה אתה מדבר? עלק, כל יום.

נסגור את כל העסקים, ואני לא רוצה לספר לכם גם איזה עוד תוכניות יש לנו. הבן אדם הזה יושב בבית, שותה קפה אספרסו ומעשן סיגר ומצפצף על כל מדינת ישראל. לפחות לא, רק שנייה. אף יועץ משפטי לא שומע. הם לא שומעים באוזניים את התדר של ברק. אתה יודע, זה תדר שהם לא שומעים אותו באוזן. הם חושבים שהציבור טיפש. אתם מבינים למה צריכה להיות רפורמה,

והאנשים האלה צריכים ללכת הביתה? בגלל שהם אנשים שעוברים על החוק כל יום. כל יום הם עוברים על הפרת אמונים.

מר פייגלין לא עשה כלום. דיבר, מה שאמרתי. כאן, חלוץ, אתה שומע אותו אומר: המדינה זה אנחנו. דרך אגב, הוא קרא למרי בצבא, לזה פייגלין לא קרא. אבל אתם מבינים את הצביעות של מר לימון, שכל היום יושב ועוסק וכותב לנו חוות דעת רק כדי להפריע לממשלה בכל דבר ודבר, מחוק הגיוס ועד זה. הכול, הם עושים כל מיני מאמצים, קורעים את גבול המעטפת, כדי שאנחנו לא נוכל לעשות. לא כדי לעשות, שלא נוכל. יש קשיים משפטיים כל היום.

תשמע את חלוץ, תשמע את ברק, אמסלם, רק אתם עושים דברים לא לגיטימיים.

שם אין קשיים משפטיים, שם יש עבירה על החוק פר אקסלנס, הכי חמורה כמעט בספר החוקים של מדינת ישראל. אבל על זה אתה עלית לכאן ואמרת מילה? מה פתאום. מה פתאום, למה שתגיד? למה שתגיד?

הרי אתה הרי צבוע. הרי אם היית איש אמת, איך אמר פעם סגלוביץ'? אני תומך בחוקים טובים. תגיד, אתה אמרת פעם משהו נגד "שמאלנים בוגדים"? רק שנייה. אני איש אמת. אני תמיד,

אני אגיד את האמת תמיד.

בגלל שזה מה שחורה לנו.

אני אסביר לך, מר רם בן ברק. אני אסביר לך. אולי אנחנו בוגדים?

נמאס לנו מההתנהלות שלכם. אתם, הכוונה אתם והמערכות שאתם שולטים, נמאס לכם? תתפטרו. נמאס לך? אתה לא מסוגל

תתפטר. תתפטר. בהן, בראשות הגב' מיארה והגב' חיות.

אתם קובעים כל דבר. גם היום, כשהפסדתם בבחירות, אתם עושים הכול.

האם אתה יודע להסביר לי למה פייגלין כן קיבל שישה חודשי מאסר, ואהרן ברק,

לא מקבל עשרה חודשי מאסר, בגלל שהוא כל יום עולה ומתסיס ומתסיס? המעמד שלו הוא שונה משל פייגלין. אז אתה מבין את הצביעות, אתה מבין שבאמת איש הישר בעיניו יעשה, כמו שאמר לפיד. אתה מבין שיש פה כאוס. אתה מבין שיש פה מערכת שדורסת את הממשלה, שזה התפקיד שלה, שקוראים לה פרקליטות המדינה, בראשות היועצת המשפטית לממשלה. אתה מבין את האמת.

כולכם יודעים את האמת.

והאמת, הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות ביום הראשון זה להעיף אותה. אני אומר לך את האמת. דבר ראשון, גם בגלל הרמה המוסרית שלה, וגם הרמה המקצועית, אותה ואת מר לימון, שהיה העוזר של מנדלבליט, שכידוע לך ויינשטיין כתב עליו לוועדה שהוא חושב שהוא לא מוסרי ושהוא לא אומר אמת ושהוא שיקר במשטרה. אבל מה זה משנה? אלה עוברים. זה לא משנה שפרקליט המדינה הטריד מינית, הכול בסדר. אבל המנכ"ל של דוד אמסלם, שלושה חודשים, למה? בגלל שקוראים לו משה סוויסה? זה מה שמפוצץ אותם? זה לא. תפסנו את אמסלם. לא ניתן לו לעבוד. למה לא מינו אותך לשר המשפטים?

אנחנו לא ניתן לאמסלם לעבוד, ולא לממשלה הזאת. בגלל שקוראים לך אמסלם?

אנחנו קובעים מי יעבוד ומי לא יעבוד. אנחנו קובעים פה הכול. לכן אני אומר לך, אנחנו נביא את הרפורמה. לא יעזור לכם כלום. ואנחנו נתקן את המדינה, שתהיה מדינת חוק.

היום המדינה נשלטת על ידי כנופיה אלימה.

אתה חושב. אמרתי לך, אנחנו קרטונים. אנחנו קרטונים. בוא אני אספר לך. יש פה אצטלה. זה היה 75 שנה, כולל היום. אז אני מודה בפניך, אנחנו לא שולטים. אלא מי שולט? כל היועצים המשפטיים, בתי המשפט וכו'. אנחנו לא יכולים להזיז דבר וחצי דבר. לכן אני אומר לך, אני כולה רוצה לעשות מינוי של מנכ"ל,

שלושה חודשים.

מר לימון והגב' מיארה, איך אתה מסביר את זה? אולי מנדלבליט היה, לא בא להם עליי. הם אומרים: אנחנו לא סובלים את אמסלם, אנחנו לא, יושבת-ראש רשות החברות עושה מה שהיא רוצה. כן, אבל לא חשוב, אנחנו נגן עליה.

ככה זה עובד. כל פקיד שם מנסה לקחת את הסמכויות אליו ולסרס את השר שלו, ולזה אנחנו לא נסכים אף פעם. מי מפריע לך להוריד את יוקר המחיה, השר אמסלם?

לכן, זה בעצם המאבק האמיתי שלנו היום. עליזה. מי מפריע לך להיאבק ביוקר המחיה, אמסלם? מיארה? מיארה? מיארה מפריעה לך להיאבק ביוקר המחיה? בוא אני אגיד לך משהו גם לגבי זה. אתה יודע שרצינו לעשות דיון גם על הביטחון. הרי יש מצב חירום במדינה בנושא של הפשע. הרי יש ארגוני פשיעה. בהגדרה, מה זה ארגון פשיעה? יש מה שנקרא פשיעה רגילה, ויש ארגוני פשיעה שבהם צריך לטפל בכלים אחרים לגמרי. אני טוען שזה יותר גרוע אפילו מהפיגועים באירועים הביטחוניים.

בגלל, רק שנייה. בגלל ששם גם הם רוצחים אנשים, ודבר שני, הם גם מכרסמים והורסים את כל החברה פנימה. אתה מחר מקים עסק לפרנסתך,

עמל,

ובא מאן דהוא, נותן לך איזה כאפה על הכתף ואומר לך: הרצנו, אני שותף שלך. אתה אומר לו: מה זאת אומרת שותף? אני בניתי את העסק הזה בעשר אצבעות, 20 שנה אני כבר עובד. לא, לא, לא, אם לא, מחר נשרף לך העסק. אנחנו המלצנו, וראש הממשלה קיים דיון, להכניס את כל הכלים, אחרת החברה מתפוררת לגמרי. לגמרי. יש לך עוד מס הכנסה ששותף שלך, שהוא ארגון פשיעה עם אלפי חיילים,

בגלל שיש לו הרבה כסף. למה יש לו? זה רק מראה לך כמה אנשים נסחטים בכל מדינת ישראל. אבל היועצת המשפטית אומרת: שב"כ, חס ושלום, זה לא. אני אומר, רבותיי, השב"כ אומר לא, לא חשוב. השב"כ לא מחליט על דעת עצמו. דרך אגב, זה מה שקורה בכל הגופים. כל גוף מחליט מה הוא עושה ומה לא. בן גביר עושה עבודה טובה בעיניך? דקה.

לכן, אני טוען, היא לא מאפשרת לשר לעשות מעצרים מינהליים של ראשי הארגונים. אין שום סיבה שהם יסתובבו בחוץ.

אתה יודע שבן גביר לא מצליח לעשות את העבודה.

בגלל שגם הם מחבלים, השר בן גביר הציע לעשות מעצרים מינהליים של ראשי ארגוני הפשיעה.

אבל מה? זה לא מריח טוב אצל גב' מיארה, זכויות אדם, זה ייפגע. זה מזכיר לי את הסיפור, הבית נשרף והסבתא מסתרקת. זה מה שקורה היום.

אתם עיוורים, לא מעניין אתכם כלום. דרך אגב, מעולם לא דאגתם לזכויות אדם במדינה הזאת. זו דוגמה לא טובה, אמסלם, בן גביר לא עובד.

אז לכן, רבותיי, אני רוצה לחדש לכם: אנחנו נמשיך. במקום שתהיה

אנחנו נטפל בכל המונופולים שלא טיפלתם בהם בגלל שהם גם קשורים אליכם עסקית. כל המצביעים שלכם, רובם, אלה שתורמים לכם בהפגנות, הם אנשים בעלי, מפעלים גדולים, אלה אנשים שיש להם מונופולים במדינה והם מתדלקים אתכם.

זה האינטרס שלהם. אנחנו נשבור את כל המונופולים ואנחנו נפתח משק, משק פתוח במדינת ישראל.

הרי אתם הייתם שנתיים, לא עשיתם כלום.

אז עכשיו אנחנו פועלים. אמרתי, בסופו של עניין אנחנו פועלים ליצור פה משק חופשי ביבוא, בעיקר בכל הנושא של היבוא, להוריד רגולציה ולפרק את כל המונופולים הקיימים.

יושבת פה שרת הכלכלה לשעבר.

היא הורידה את, תודה רבה לשר אמסלם, השר המקשר בין הכנסת לממשלה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעות על ההצעות להביע אי-אמון בממשלה. אנחנו נצביע תחילה על ההצעה של סיעת יש עתיד להביע אי-אמון, אבל יש בקשה של האופוזיציה שההצבעה תהיה שמית. אז אנא, מזכיר הכנסת, לקרוא בשמות חברי הכנסת.

אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

בועז ביסמוט, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, נגד אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

ברקת, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, נגד שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר,

חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, בעד עופר כסיף, בעד אופיר כץ, נגד ישראל כץ,

רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, אינו נוכח חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו,

אבי מעוז,

שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה,

גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר,

צביקה פוגל, נגד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר,

יצחק קרויזר,

שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו,

משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול,

אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, בעד המזכיר יקרא בשמות החברים שלא הצביעו.

אבוטבול, אינו נוכח אמיר אוחנה,

ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד ואליד אלהואשלה,

משה ארבל, אינו נוכח אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת בועז ביסמוט, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

אברהם בצלאל, נגד ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח אלי דלל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי,

יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אוהד טל, נגד אלמוג כהן, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

ארז מלול,

מיכאל מלכיאלי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שעדיין לא הצביע?

נגד יש עוד מישהו שלא הצביע?

תמה ההצבעה. חברי הכנסת, הינה תוצאות ההצבעה: בעד, 47, נגד, 54. אני קובע שההצעה של יש עתיד לא התקבלה. עכשיו אנחנו עוברים להצבעה על הבעת אי-אמון בממשלה של סיעת המחנה הממלכתי. גם הצבעה זו תהיה

בעד איתמר בן גביר, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

אלי דלל, אינו נוכח שלום דנינו,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי,

אלמוג כהן, אינו נוכח מתן כהנא, בעד ישראל כץ, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח משה סולומון, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת יש מישהו באולם שרוצה להצביע ועדיין לא הצביע? ההצבעה תמה. חברי הכנסת, הרי תוצאות ההצבעה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 44 בעד, 52 נגד. אני קובע שההצעה לא התקבלה. הודעה אישית לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 103), התשפ"ג 2023, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 9), התשפ"ג 2023, שהחזירה ועדת הכספים.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, עמד כאן שר החינוך ודיבר על האוניברסיטה בגליל, שהוא עצר אותה בגלל שהוא קיבל הודעות שהשיקולים לפתיחת האוניברסיטה במיקום שלה היו נגועים בשיקולים אישיים. אתם מבינים איך מנוהלת מדינה? השר שמע שמועות, אז הוא עוצר אוניברסיטה בגליל שכבר הייתה צריכה לעמוד על תילה באוקטובר הקרוב, חיה ובועטת. מנהלים את הכנסת ואת הממשלה כאילו זו שכונה, ככה מתייחסים למשרד החינוך. ואני אומרת לכם שאם הוא היה רציני הוא רק היה צריך לקחת את הדוח של ועדה מקצועית, שישבו בה פרופסורים,

מהראשונים, מהשורה הראשונה, פרופ' צ'חנובר, שקיבל פרס נובל, לא מספיק מכובד בשביל טייס, אתם מבינים? ופרופ' גייגר, שנמצא במכון ויצמן, מהשורה הראשונה של החוקרים ברמה הבין-לאומית, לא מספיק רציני בשביל טייס. הוא עוצר את זה, הוא שמע. אז הינה, אין אוניברסיטה בגליל בגלל ההחלטה של קיש, ואתם רוצים שאני אגיד לכם משהו?

זה מאוד אישי גם מבחינתי, כי שנים אני נלחמתי כבת המקום שתהיה שם אוניברסיטה. עשינו עבודה מקצועית, והייתי גאה שהאוניברסיטה הזאת תצא לדרך. אבל זה לא הדבר היחיד שעליו השר קיש עמד כאן וקשקש את עצמו לדעת. הוא גם בא ואמר שהוא רוצה לייצב את מערכת החינוך. מבורך, חשוב, מי שרוצה לייצב את מערכת החינוך לא מודיע לפני שהוא נכנס למשרד שהמשרד ישנה את הכיוון ושהוא מבטל את הרפורמה בבגרויות. איזו יציבות זו? זו הטלטלה הכי גדולה שהוא היה יכול להביא למערכת. ואז הוא אומר: אני אתן למורים גמישות כי המורים יודעים יותר טוב מכולם מה נכון לעשות בתוך מערכת החינוך, ובאותה נשימה הוא מחליט להם איך הם ילמדו את התנ"ך, באיזו פריסה של שעות.

הוא לא הוסיף דקה אחת של לימודי תנ"ך.

הוא לקח את אותן שש שעות ואמר להם: אני אחליט בשבילכם,

שלא מבין כלום בפדגוגיה, אחליט בשבילכם איך ללמד את המקצוע. איפה הרצינות? איפה לראות מה מתאים מבחינה פדגוגית, מה נכון בתוך מערכת השעות הכוללת?

הוא יודע. אז הוא אומר מצד אחד ככה, ומצד שני עושה משהו אחר לגמרי. ובואו נוסיף לזה את הנושא של החינוך המיוחד, וכולם דיברו על המשבר הגדול. אז במקום לקחת את מה שכבר התחלנו ולקדם אותו, הוא מקים ועדה חדשה ומתחיל את הכול מחדש. אתם יודעים מתי מקימים ועדות, כשרוצים להרוג את הנושא. ואני יכולה לתת לכם פה עוד שורה ארוכה של דברים שלא נעשים במשרד. האנגלית שדיברתי עליה, ההייטק שדיברתי עליו ועוד דברים נוספים. אבל מה טרגי? שהמערכת שלנו סובלת באמת ממצוקות קשות. הילדים נמצאים במצוקות רגשיות, חברתיות,

כל כך הרבה דברים שצריך לטפל בהם. במקום לבוא ולהגיד: הינה, בפדגוגיה התחילו תהליכים, רצים קדימה, לתת לאנשים בשטח לעשות את העבודה, אני אטפל רק בנושא החברתי ואקח אותו כפרויקט,

מה פתאום, זה לא מספיק חשוב. יותר חשוב זה קודם כול לדרוס את כל מה שעשו כאן. ועוד נקודה אחרונה, רק כדי שאתם תבינו את הפערים בדברים שנעשים. השר קיש נכנס למשרד ואמר, תנ"ך זה לא הדתה, זוכרים? לפני דקה הוא עמד פה ואמר: תנ"ך זה לא הדתה. אני רוצה להגיד לכם שמה שאני עשיתי בשביל לימודי התנ"ך,

ההיסטוריה, האזרחות, זה פי כמה לחזק אותם ממה שעשה קיש. קיש הרג את המקצועות האלה והחזיר אותם אחורה,

אין שום דרך אחרת להגיד את זה. לעשות מבחן של שנת אנו-באנו בשנת 2023, כשהמערכת יצאה לדרך כדי לתת לילדים שלנו כלים ומיומנויות של מציאות מתחדשת,

של בינה מלאכותית שהוא מדבר עליה? זה לא לקחת את המבחן ההוא. אני יכולה רק להגיד לכם שליבי עם הילדים, עם הצוותים החינוכיים, שצריכים להתמודד עם כל הדבר הזה. הוא הטריל את המערכת, הוא הטיס אותה אחורה, ומי שישלם את המחיר זה לא רק הילדים,

זה כל החברה הישראלית. ואם הוא לא יתאפס על עצמו כשר חינוך, שכולם נוגסים לו, הוא אחד משרי החינוך וכולם נוגסים לו בתוך המשרד, והוא כל כך רפה ולא יודע להגן על המשרד שלו, אז גם מערכת חינוך לא תישאר כאן.

תודה רבה. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום הוא הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל, התשפ"ג 2023, לקריאה ראשונה. אני מזמין את השר לשירותי דת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, להציג את הצעת החוק,

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק קלה ופשוטה.

שהוגשה עתירה, הכול התחיל משם. אני אעשה סדר. הוגשה עתירה למשרד הדתות שהגוף הבוחר חסר בהרכבו, גם אין רבני ערים במקומות המרכזיים, אין ראשי מועצות דתיות במקומות המרכזיים, דבר שיכול להוביל,

לכך שערים קטנות מיוצגות בגוף הבוחר ושערים גדולות לא מיוצגות, דבר שהוא לא הגיוני. יחד עם זה, הסמיכות לבחירות לרשויות המקומיות יכולה להוביל,

להליך לא נכון ולא חלק כמו שאנחנו רוצים לבחירות לגוף החשוב הזה, לבחירות לרשויות המקומיות. לכן אנחנו מבקשים את אישור הכנסת לקבל את החלטת הממשלה לדחות את זה בכמה חודשים. התאריך שמוצע זה א' בניסן. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. יש דיון אישי, ואנחנו עוברים לרשימת הדוברים. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. שלוש דקות כל אחד. היושב-ראש, חברים יקרים, גוטליב, את נותנת לי לדבר,

תודה רבה.

אני מקשיבה לספינים שרצים, ובכל שעה שחולפת הספינים עוד הולכים ונעשים יותר הזויים. כמי שיושבת בהידברות מטעם יש עתיד, אני יכולה להגיד לכם שכל אמירה שקושרים אלינו שלפיה הסכמנו, אמרנו, התפשרנו על הדמוקרטיה, על פוליטיזציה של מערכת המשפט, על כל דבר שמתכתב עם זה, היא שקר וכזב.

אני מציעה להסתכל על העובדות כפי שהן: ב-14 ביוני אמורה הייתה להיות מוקמת ועדה למינוי שופטים, ומי ששינה את הסיכום הוא לא פחות מאשר ראש הממשלה. אני לא מגלגלת את האחריות לא ללוין ולא לאף אחד אחר. יש ראש ממשלה, תתנהג כמו ראש ממשלה. בחריגה שלו מהבטחתו שלו הוא בוודאות שינה את המציאות כפי שאנחנו

ואנחנו אמרנו: קודם כול תוקם הוועדה, אחר כך היא גם תכונס, ובהמשך נמשיך להידבר, כי כך סוכם. אז הוא כהרגלו אמר דבר אחד, עשה דבר אחר. אין לי מושג אם הוא הצביע לקארין אלהרר או לא הצביע, אבל טוב עשו חברי הליכוד, חברים אחרים בקואליציה, שהצביעו בעבור חברתי היקרה, שכבוד הוא לנו שהיא מייצגת אותנו בוועדה למינוי שופטים. אבל הטרלול הזה, כאילו מישהו אחר, בגללו, בגלל ההידברות, אנחנו חרגנו, אנחנו לא עשינו, לא עובר, לא עובד ולא משכנע אף אזרח במדינת ישראל. אז כדאי שתפתחו אסטרטגיה אחרת. אמרתי גם לליברמן ידידי היום: תגיד לי, מה אתה מדבר על המשמעות שהגענו לדיל או אחר? אנחנו אופוזיציה שתמיד ידעה לעבוד ביחד, כפי שידעתי לעבוד מולו כשר אוצר ואני כשרת כלכלה ולהוביל ולקדם נושאים משותפים. מאיפה בא הדמיון הפורה הזה שאנחנו עשינו איזה דיל מאחורי הקלעים? אז מישהו אמר לו משהו.

גם הטיעון שלו, להד"ם, לא היו דברים מעולם. ועכשיו אני שואלת את עצמי, הממשלה הזאת, סמוטריץ' הורה לרוטמן לחזור למופע האימים כדי לדון בסבירות כזאת או אחרת, לא הספיק לכם? לא הספיקו המחאות? אתם חושבים שהציבור בישראל ישכח? הרי בעצם זה שרוטמן יכנס את הוועדה ויחזיר אחורה את האמירה שהרפורמה הזאת לא תקודם, מהרגע הזה אתם מתירים בעצם את המחאה, ואומרים: אנחנו מבינים שאנחנו עושים משהו בניגוד לדמוקרטיה, ומקובל עלינו שכך זה יהיה. היום נלחמים חיילים בג'נין, הציבור כולו מסתכל למעלה,

ואומר לנו: חברי כנסת, תעשו את מה שמוטל עליכם כלפי האזרחים, ואתם עסוקים בכינוס שהתכלית שלו היא איך מעצימים את ההפיכה המשטרית. אז ההפיכה המשטרית הזאת לא תקוים. אני אומרת לכם, אנחנו בכנסת והציבור ברחובות לא ניתן לזה לקרות.

תודה רבה. אני נועל את רשימת הדוברים. עכשיו מדבר חבר הכנסת מתן כהנא. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, מה זה "היושב בראש"? כי הוא לא היושב-ראש, הוא היושב בראש עכשיו. לא, אין מילה כזאת. רק שתדע, אין דבר כזה יושב בראש.

חברת הכנסת גוטליב, תבדקי את זה. אני מבקש לתת לי 12 שניות נוספות. הינה, עזרתי לך לקצר את הנאום. כשאנחנו באים לדבר על בחירת רבנים ראשיים, דבר ראשון, חשוב להגיד שאנחנו עוסקים פה בתלמידי חכמים עצומים, גדולי תורה, שצריכים להיזהר בכבודם מאוד מאוד.

מאוד מאוד להיזהר בכבודם, באמת תלמידי חכמים עצומים. לכן כל כך מצער שמה שעושה פה חבר הכנסת דרעי בתרגיל הזה, הוא בעצם מכניס לקלחת של הבעיה האישית שלו שני גדולי תורה, מכניס אותם לתוך קלחת פוליטית מכוערת, וזה ממש ממש כואב כשמדברים על שני ענקי תורה. אני חייב לציין שאני לא כל כך מצליח להבין. המפלגה שמתקראת "הציונות הדתית", מה האינטרס שלה לדחות? הרי מבחינתם הם הביאו מועמד שמוסכם על 40 מגדולי תלמידי החכמים של הציונות הדתית. אני אומר בעדינות שייתכן שסמוטריץ' מבשל פה איזה תרגיל כדי לנסות להחליף את המועמד שנבחר. אני מקווה שזה לא הסיפור. אני רוצה להסב את תשומת ליבכם למשהו מאוד מאוד מעניין: היום בוועדת הכנסת הסבירו השר ונציגו למה כל כך דחוף להם לדחות את הבחירות. מה היה אחד ההסברים? שבתל אביב, חיפה וירושלים אין רב ראשי, ולא ייתכן שכל כך הרבה אנשים יאבדו את קולם בהליך כל כך משמעותי כמו בחירת הרב הראשי לישראל, שהרי הן באמת שלוש ערים מאוד מאוד גדולות. אבל מה האנומליה פה? מצד אחד, כשבאים לדבר על בחירת הרב הראשי נורא חשוב שהקול של העיר יישמע, אבל כבר יש הצעת חוק שהונחה לשינוי הטכניקה לבחירת רב העיר, ומה בעצם שר הדתות הציע? לבטל באופן כמעט מוחלט את הכוח של העיר, של מועצת העיר, של ראש העיר, בבחירת הרב המקומי. אם בתקופתי העברתי לעיר 75% מהכוח בבחירת רב העיר וגם את ה-25% שלי, בכל עיר שהצלחתי לפתוח בה הליך באתי לראש העיר ואמרתי לו: אדוני ראש העיר, את הנציגים שלי אתה בוחר, ונתתי 100% מכוח הבחירה של רב העיר לעיר, כי העיר היא זאת שצריכה לבחור את הרב שלה, לא אני מסמיך רבני ערים בישראל. למי שלא יודע, מי שמסמיך רבני ערים בישראל, מי שקובע מי יכול להתמודד בכלל להיות רב עיר בישראל, הוא הרבנות הראשית לישראל. אין חשש, לא מתן כהנא ולא אלעזר שטרן קובעים מי יכול להיות רב עיר בישראל, רק הרבנות הראשית קובעת מי יכול להיות רב עיר בישראל. אבל אחד שהרבנות הראשית קבעה שהוא יכול להיות רב עיר, בואו ניתן לעיר לבחור את הרב שמתאים לה. אז מצד אחד, כשבאים לבחור רב ראשי לישראל פתאום חשוב מאוד מה יש לעיר להגיד, אבל מצד שני, כשבאים לבחור רב של העיר, פתאום זה לא משנה מה יש לעיר להגיד, פה שר הדתות, מועצת הרבנות הראשית היא שתקבע מי יהיה הרב של העיר. וזו באמת בעיה, כי זה פוגע בקרנה של רבנות העיר ושל הרבנות הראשית לישראל.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רואה את הצעת החוק הזו ואני לא מאמינה למראה עיניי, אבל זה כן קרה. זה קורה חודשיים לפני הבחירות, כי התאריך כבר היה ידוע מראש, כבר התחיל מרוץ, ומשהו פה לא מסתדר. אבל אתמול דלפו דברים של השרים בוועדת שרים לחקיקה, ואני מקריאה בעצם מה פורסם על הדיון של אתמול: דיון סוער התפתח בוועדת השרים לחקיקה סביב הצעת החוק לדחיית הבחירות לרבנות הראשית. השר בן גביר תוקף: זה מחטף, אתם רוצים לשנות את כללי המשחק תוך כדי משחק, בפעם הראשונה אני מסכימה עם בן גביר. והשר ביטון עונה לו: זה לא עניינך, הרבנים הראשיים זה שלנו, נעשה שם מה שבא לנו, אל תתערבו. אתם מקשיבים לזה? מי קבע שהרבנים הראשיים שייכים לש"ס? חבר הכנסת אייכלר, אני מאמינה שגם לך זה חשוב, במיוחד כאיש דתי, כאיש חרדי. גם לנו זה חשוב כחילונים, כי זה משפיע על החיים שלנו ביום-יום. ההחלטות של הרבנים הראשיים משפיעות על המשק, על הכלכלה, על סדר-היום של החברה הישראלית. מי אמר שהנושא הזה שייך לש"ס בטאבו? אני מבינה את המשחק הזה עכשיו, ולמשחק הזה יש כמה שמות: זה ינקי דרעי, שמאוד רוצה להיות רב ראשי, זה דוד יוסף, שרוצה גם הוא להיות רב ראשי, התברר שהוא קיבל את זה בירושה, גם את זה שמעתי. ממתי זה? תקשיבו, זה יצא מכלל פרופורציות, ואיש אחד, אריה דרעי, שהחליט שכל נושא שירותי הדת הוא הנחלה הפרטית, האישית שלו. והכי מדהים, כולכם בקואליציה מסכימים עם זה. כשאני ישבתי כיושבת-ראש הוועדה לשירותי דת,

את אישה חילונית. אגב, אני אבשר, זה קשור אליי. בכל פעם שאני הולכת לסופר, אני משלמת עבור התענוג הזה. אבל אתכם בציונות הדתית זה אמור לעניין, לכאורה, ואתם הסכמתם, אתם מסכימים בהסכמה שבשתיקה שזה יהיה של ש"ס. גם אתם ביהדות התורה.

מי קבע שזה אמור להיות ככה? זה שאריה דרעי הצליח דרך הקומבינות שלו להכניס לכל מקום את המקורבים והחברים שלו והעניינים האישיים,

צריך לשים לזה סוף.

לאף אחד אין מונופול על היהדות, ובמיוחד לא לאריה דרעי.

חבר הכנסת שטרן. עמיתיי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה לדבר על הנאיביות של חברי חבר הכנסת מתן כהנא כאשר הוא דיבר על השיקולים בבחירת רב ראשי לישראל. מעמדה של הרבנות הראשית כואב גם לי. אני חושב שחובה עלינו,

לעשות כל מה שאפשר כדי להחזיר אותה, אולי לימי הזוהר שלה, אולי לרומם אותה, אולי להביא בחשבון שכל התרגילים והמניפולציות שאנחנו עושים במינוי הרבנים הראשיים לישראל משפיעים גם על איך נראית יהדותה של מדינת ישראל. לכן אמרתי גם לשר מלכיאלי שדיבר כאן והסביר איזושהי אידיאולוגיה, עם בחירות לראשי הערים, אמרתי לו: אני מקווה שאתה לא מאמין למה שאתה אמרת, כיוון שבבחירות של ראשי ערים, אם זה לפני ואם זה אחרי,

לצערי הרב, דרך הבחירה אולי הקשה ביותר, אולי העלובה ביותר של בחירת רבנים ראשיים לישראל, ואנחנו כבר חווינו את זה כאן בכנסת, 150 בגוף הבוחר. כמעט אין תהליך פוליטי, וכבר הגענו לשפל המדרגה בהרבה תהליכים, שככה נראים בו הדברים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לעוד דבר אחד. שרת החינוך לשעבר שאשא ביטון דיברה על ההחלטה שלא תהיה, לדחות את הקמת האוניברסיטה בגליל ומה זה עושה לגליל. אני רוצה להגיד לכם משהו. זה בדיוק מה שעושות ההחלטות שקיבלו אתמול על יהודה ושומרון להתיישבות בגליל. שהממשלה הזאת תפסיק להיות צבועה. מי שלא פותח אוניברסיטה בגליל אבל כן פתח אוניברסיטה באריאל, ועיני לא צרה בכך, נותן יתרונות להתיישבות ביהודה ושומרון, לא על תל אביב, כי בתל אביב יש אוניברסיטאות, על הגליל ועל הנגב. בגליל אין אוניברסיטה. מי שנותן עדיפות או רוצה להשוות תנאים של יהודה ושומרון לגליל ולנגב, שלא יבכה אחר כך שאיבדנו את הנגב ואיבדנו את הגליל. אנחנו ראינו את זה קורה. אני אגיד עוד פעם. כשהלכתי לגליל עם עוד תשע משפחות להקים מצפה בגליל, הייתה אז בדיחה, כאילו: מה היתרון הגדול של תל אביב על ניו יורק?

חבריי מיקי לוי ויואב סגלוביץ', מה היתרון הגדול? אני אגיד לכם. אמרו שהיתרון הגדול של תל אביב על ניו יורק הוא שהיא יותר קרובה לכפר סבא. כשאנחנו נותנים עדיפות ליישובים שקרובים לכפר סבא על חשבון הנגב והגליל, או אפילו במקביל, שלא נתפלא אחר כך שככה נראה הנגב וככה נראה הגליל.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני לא יודעת אם אתם שומעים את השקט הזה. יש כאן שקט לפני הסערה.

הסערה בוא תבוא, הרבה יותר מוקדם ממה שאנחנו חשבנו. ביום רביעי בבוקר ועדת החוקה תתכנס בהחלטה של ראשי הקואליציה לקדם את החקיקה, את ההפיכה המשטרית, חד-צדדית. ולא, לא כמו שאומר שר האוצר סמוטריץ', זה לא יהיה באחריות ובשיקול דעת, כי ראינו את האחריות ושיקול הדעת שלהם עד היום. אם תקשיבו עוד קצת לשקט הזה תשמעו גם, אולי, את הטלפונים מוושינגטון, שכבר מגיעים. שימו לב, הבית הלבן, עוד לא עברה יממה מהרגע שראש הממשלה נתניהו הכריז שהוא הולך לקדם את החקיקה באופן חד-צדדי, וכבר הבית הלבן מתנגד ומוציא הצהרה ברורה שרפורמה משפטית דורשת תמיכה ציבורית רחבה ופשרה, לא חד-צדדיות, אדוני ראש הממשלה, אין דבר כזה. הפיכה משטרית לא תהיה במדינת ישראל, לא באופן חד-צדדי ולא בכלל. ביום רביעי בבוקר אתה תראה מחדש את הכנסת מתמלאת מחדש באנשי האופוזיציה, נחושים בדיוק כמו שהיינו כאן במהלך החודשים האחרונים בוועדת החוקה. אתה תראה את החברה האזרחית שוב מגיעה לכאן ואת המחאות השונות. באים לכאן אזרחים טובים, שאכפת להם ממדינת ישראל, פטריוטים שאכפת להם ממדינת ישראל, והם נגד הבריונות והחד-צדדיות שלך ושל השותפים שלך. נחלשת, נסחטת, הגעת למבוי סתום, זה ממש לא מעניין, בסוף אתה, כמו שאמרת לכולם, עם הידיים על ההגה. לא תוכל לבוא בטענות לא ליועצת המשפטית, לא לבן גביר, לא לדרעי, לא לבית המשפט. היחיד שטוען על עצמו שהוא אחראי ועם ידיים על ההגה זה אתה, אדוני ראש הממשלה. אתה טועה גם בעניין הזה. כן, גם עילת הסבירות, אל תזלזל בה. היא תבעיר מחדש את החברה האזרחית ואותנו, את האופוזיציה. אז השקט הזה זוהי רק ההתחלה.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, ביום שבת השתתפתי עם שייח' מואפק טריף, הראש הרוחני של העדה הדרוזית, עם אלפי צעירים וצעירות, שייח'ים ואנשי דת דרוזים, בהפגנה הגדולה בחורשה ליד עוספיא. מטרת ההפגנה הייתה נגד

נגד כל מה שקורה בנושא התכנון והבנייה, בעצם אי-תכנון ובנייה במגזר הדרוזי. צעירים מקבלים צווי ההריסה, צעירים מקבלים קנסות במיליונים, צעירים שלא יכולים לבנות את הבית שלהם על הקרקע הפרטית שלהם. מדינת ישראל יכלה לבנות מעל 700 יישובים, אבל לא יכלה לסדר ולתכנן 22 יישובים דרוזיים, 22 יישובים דרוזיים. 140,000 דרוזים חיים במדינת ישראל. אותם מדינת ישראל הפקירה. בעצם, ממשלות ישראל לדורותיהן הפקירו את העדה הדרוזית ולא הצליחו לתכנן את היישובים שלהם. חוקקו את חוק קמיניץ, אני חושב שהחוק הכי גרוע שחוקק בכנסת הזו. הוא מאפשר לפקיד להוציא צו הריסה, מאפשר לפקיד להוציא קנס במאות אלפי שקלים, וקנסות מגיעים עד 600,000 שקלים. אתה מתאר לעצמך שיש מדינה אחת בעולם שמאפשרת לפקיד להוציא צו הריסה, או להוציא צו

ב-600,000 שקלים? במדינת ישראל יש דבר כזה. במדינה דמוקרטית אין דבר כזה. הרי אתם עכשיו הופכים את מדינת ישראל ללא דמוקרטית עם כל החקיקה שרוצים להוביל, אבל בעצם מדינת ישראל לא דמוקרטית בנושא הזה, בנושא של עדה שקשרה את גורלה עם מדינת ישראל לפני קום המדינה. לא כשלמדינת ישראל היה אפאצ'י, לפני קום המדינה היא קשרה את גורלה עם מדינת ישראל. ומה היא נתנה לה בתמורה? קנסות, צווי הריסה, אי-תכנון, אי-יכולת של צעיר לבנות את הבית שלו ביישוב שלו. מה אתם חושבים?

אחוז הריבוי הכי נמוך היום במדינת ישראל הוא אצל העדה הדרוזית, כי לא מאפשרים להם לבנות את הבית שלהם בקרקע הפרטית שלהם. אין דרוזי אחד שבונה על קרקע של המדינה או פולש לקרקע של המדינה או פולש לקרקע שלא שלו.

בונים על הקרקע הפרטית שלהם, ומקבלים קנסות של מאות אלפי שקלים, מקבלים צווי הריסה. אבל זה לא יכול להימשך.

חבר הכנסת עידן רול,

תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, יש ספר ילדים מאוד ידוע שנקרא "החתיכה החסרה", של של סילברסטיין. "החתיכה החסרה" אני חושב שזה מתאר יפה מאוד את מדיניות החוץ של הממשלה הזאת: הניסיון לבנות מדיניות חוץ שכביכול אמורה לשפר את מעמדנו בעולם, שכביכול אמורה למנוע גרעין איראני, שכביכול אמורה להביא את סעודיה לנורמליזציה, אבל מתעלמת מאותה חתיכה חסרה. והחתיכה חסרה הזאת היא נורא משמעותית, והיא תמשיך ותרדוף את הממשלה הזו באשר הם ילכו, כי אי-אפשר להתעלם ממנה. אותה חתיכה חסרה היא וושינגטון, הבית הלבן. היחסים שלנו עם ארצות הברית עלו על שרטון, ואפשר לראות את האדוות לכך בכל המזרח התיכון וגם בחלקים נוספים של העולם. כשוושינגטון לא עונה לראש הממשלה, כשוושינגטון מחרימה את השרים שלנו, העולם מסתכל, מתבונן, ורושם לעצמו הערה. הוא מבין שהקרבה בין ירושלים לוושינגטון היא לא מה שהייתה, ומחשב צעדים מחדש. אפשר לראות את זה בבריתות חדשות שנוצרות, אפשר לראות את זה בהסכם הגרעין המתחדש בפורמט החדש, המצומצם, בין ארצות הברית לאיראן. רק שהפעם, בשונה מהממשלה שלנו, אין פה את כל בירות העולם שפתוחות בפנינו כדי להפעיל את הלחצים, כדי לוודא שגם אם אנחנו לא בחדר המשא ומתן, אנחנו יודעים לשמור על האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל. כל אזרח ישראלי צריך להיות מאוד מודאג בימים אלה כשקורים שינויים טקטוניים במזרח התיכון, ולנו אין את אותו מנוף השפעה שהיה לנו פעם, אותו מנוף השפעה שבנוי על ערכים משותפים, שבנוי על מערכת יחסים כנה. אנחנו ידענו לומר גם כשלא הסכמנו, אבל עשינו את זה בחדרי-חדרים, בצורה דיסקרטית. מעולם לא ביישנו לא את הבית הלבן, לא את סגנית הנשיא, לא את נשיא ארצות הברית, אף אחד. ידענו לנהל מחלוקות בצורה אחרת.

אפשר תמיד לזלזל, ותמיד יהיו פה בקואליציה מי שיזלזלו, אבל יחסים בין מדינות הם כמו יחסים בין אנשים, צריך לטפח אותם וצריך לכבד אותם ולהשקיע בהם, גם בעיתות של אי-הסכמה, גם בעיתות של הסכמה. אנחנו נמצאים על קו פרשת מים בנושא האיראני, ואין לנו את אותה ההשפעה בעולם, לא בצרפת, לא בלונדון, לא בברלין ובטח לא בוושינגטון. אין פה רכבת אווירית כמו שהייתה בתקופתנו, של לפיד, של בנט ושל גנץ, שהלכו ונפגשו עם שרי החוץ, עם שרי ההגנה, עם כולם. כרגע שר ההגנה בכלל לא מוכן לבוא להיפגש עם שר הביטחון שלנו על אדמת ישראל.

אז איך אנחנו יכולים להיות בעמדה שבה נוכל להבטיח שהסכם אפשרי בין איראן לארצות הברית תואם את האינטרסים של מדינת ישראל?

חבר הכנסת חילי טרופר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו בימים שקורעים אותנו מבפנים. אבל ביום הזה אני מבקש רגע לעצור ולאחל רפואה שלמה בשם כל הבית הזה, אני מניח, לחיילי צה"ל שנפצעו היום בפעילות, לחבק את ההורים המודאגים שלהם, לאחל להם רפואה שלמה, ולהגיד להם תודה. תודה על הבחירה שלהם היום ובכל הימים, שלהם ושל חברים שלהם, להילחם על החיים של כולנו. גם אני נלחמתי שם. אני זוכר גם שהערכנו את זה שאנחנו מקבלים גב ציבורי, וגם הרגעים של הביקורת הציבורית קצת צרבו אותנו. אני חושב שזה היה נכון גם לגבי שלושת הלוחמים שנהרגו בגבול מצרים לפני כמה שבועות, התחושה הייתה שפוגעים בזכרם. גם היום כבר שמעתי שיש מי שממליץ: היה צריך לעשות ככה, ואולי היה עדיף ככה, וכל זה מרחוק. אולי כולנו צריכים לסגל מעט צניעות, מעט זהירות, לסמוך קצת יותר על צה"ל, לתת להם גב, גם לחבר'ה שנלחמו היום וגם לחברים כמו מהצוות שלי מהצבא, שחלקם נפצעו בגופם ובנפשם ועד היום סוחבים את הפציעות שלהם אבל תמיד מרגשים אותי מחדש כשהם אומרים: גם אם היינו יודעים מראש שכל זה יקרה, ושנשלם מחיר כל כך גבוה, היינו חוזרים על הכול בשביל המדינה שלנו. אז אשרי העם שאלה בניו ואלה בנותיו.

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, עלה לכאן קודם השר מלכיאלי להציג את החוק, ובאופן לא מאוד אופייני לחלק מהדיונים שמתקיימים כאן הוא אמר דברים כמעט כהווייתם. הוא לא ניסה לחרטט, הוא לא זייף. הוא אמר שיש עתירה, שלא נכון לקיים עכשיו את הבחירות לרבנות, ולכן נדחה אותן לא' בניסן. אם אכן היה מדובר באירוע יחיד, באירוע יוצא דופן, תקלה שקרתה ככה בלי שתכננו, אולי זה היה משכנע. אבל מה לעשות? אנחנו היום נמצאים בתקופה של ממשלה שבה דחיינות היא פשוט שיטה, ממשלת הדחיינות. אז היה לנו את פרויקט המטרו, אבל למירי רגב כרגע זה לא מתאים עם דברים אחרים, בואו נדחה אותו, יש לנו משא ומתן עם המורים העל-יסודיים, אבל כרגע אנחנו לא מגיעים איתם לעמק השווה, בואו נדחה, וכמו שאמר היום שר החינוך קיש, זה בסדר שנפתח את שנת הלימודים בשביתה של חודשיים, יש לנו בעיה עם ח'אן אל-אחמר, כבר כמה פעמים אנחנו לא יודעים לקבל החלטות, זה בסדר, אומר ראש הממשלה ביבי, נדחה גם את זה. והינה, עכשיו אנחנו לא יודעים לקבל, להגיע להסכמות. אז אנחנו נדחה, כי מה שקשה,דוחים. למה לעשות היום מה שאפשר לדחות למחר? למה אתם דוחים? למה דוחים את הבחירות לרבנים הראשיים? כי קשה לקבל החלטות, כי קשה להחליט בין הבן-של לבין האח-של. אז אם ש"ס לא מצליחה לקבל החלטות, אולי נדחה את הבחירות. מה יקרה עד אז? הפריץ ימות, הכלב ימות, אולי מישהו ייבחר לתפקיד, נצליח להגיע לאיזשהו שטיק אחר. ואולי, אולי בכלל לא כל כך נוח לשר האוצר שלא נבחר המועמד שהוא רצה, כי הוא בנה גוף בוחר אבל הוא לא שולט בו.

בואו נדחה. כי למה לעבוד עבור התושבים? חבריי היקרים, זה לא שמאל וזה לא ימין, זה לא עניין של דעה כזו או דעה אחרת. זה גם לא עניין של דאגה לציבור. הדחייה של הרבנות היא חלק משיטה של הממשלה הזו, שיטת הדחיינות. חברים יקרים, זה לא עובד. זה לא טובת הציבור. זה לא מה שמדינת ישראל צריכה. תעשו טובה, תתחילו לעבוד. תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני רוצה להתפלל מכאן לשלום החיילים שלנו, שבעזרת השם כולם יצאו מזה בשלום. אני רוצה להתייחס למקרה שפורסם היום, של ישראל הירש, ליתר דיוק, סרן במילואים ביחידה קרבית ישראל הירש, שהותקף היום בעודו יושב באוטובוס סתם בגלל שהוא חרדי. קודם כול, זו בושה. אסור לתקוף במדינת ישראל כל אדם באשר הוא רק בגלל האמונה שלו או רק בגלל איך שהוא לבוש. אני מגנה את זה בכל תוקף מכל צד שהוא, וחשוב לי לומר את הדברים האלה מעל במה זו.

אני חושבת שאנשים מתוך החברה החרדית שבוחרים להתגייס, אנחנו צריכים לעשות הכול כדי לחבק אותם. בסוף מדובר במעטים ששוברים מוסכמות לא פשוטות. מצד אחד יש סדר גודל של 1,000 חרדים שמתגייסים מדי מחזור, זה אומר שיש אלפים בודדים של חרדים בצבא, בעוד שיש 150,000 אברכים ותלמידי ישיבות.

האנשים האלה ממש פורצי דרך, ואנחנו כחברה צריכים לעשות הכול כדי לחבק אותם. אני רוצה לומר עוד דבר: כשהסיעות החרדיות במשכן הזה מקדמות חקיקה כמו חוק החמץ,

חוקים של כפייה דתית, כשמקדמים במשכן הזה חוקים כמו פטור גורף מגיוס לחרדים, כשמעלים קצבאות רק לאברכים אבל לא לסטודנטים, המדיניות הפסולה הזו היא בין היתר זו שמחרחרת שנאה בתוך העם שלנו. כשהמנהיגים החרדים מקדמים חוקים שכל מטרתם כפייה דתית ואפליה וחוסר שוויון, הם במו ידיהם, גם אם הם לא מתכוונים לזה, יוצרים את שנאת החינם הזו. אז אני אומרת, אני מגנה מפה כל אדם שתוקף מישהו רק בגלל אמונתו, ומהצד השני אני גם קוראת לסיעות החרדיות: תנו לכל אחד במדינת ישראל לחיות על פי אמונתו. לסיום אני רק אומר: ישראל הירש, תרשה לי להצדיע לך מעל הבמה המכובדת הזו. מגיע לך, כן ירבו כמוך. תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה.

חבר הכנסת, אני רוצה להגיד לחברת הכנסת מירב כהן: ההשוואה של סטודנטים לבני ישיבות, האוניברסיטאות מקבלות 14 מיליארד שקלים. לא לסטודנטים, למעבדות שעושות מחקר ופיתוח כדי שיהיו תרופות. ממש לא, לא נכון, הסטודנטים לא מקבלים מלגות.

עכשיו, הישיבות, כל תקציב הישיבות לא מגיע לאיזה מיליארד או שניים שקלים, לאותו מספר,

כך שלהשוות את העניין הזה כאילו הסטודנט לא מקבל ובן הישיבה כן מקבל,

פשוט לא ההשוואה הנכונה.

שילמתי שכר לימוד מלא. גם אברכים וגם תלמידי ישיבות משלמים המון המון

שערי פינה, לקחת אוטובוס לירושלים, צעקו לו את אותן צעקות שצעקו היום על ישראל הירש,

לא צריך לתקוף בן אדם בגלל אמונתו. טוב, אני מסכים איתך. חבר הכנסת עטאונה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום בשעות הצוהריים השתתפתי בדיון שהתקיים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בבאר שבע. על סדר-היום של הוועדה היה דיון על הקמת חמישה יישובים, תקשיבו טוב, יהודיים בנגב. מי שהיה בדיון, ואני הייתי שם, שמע את הטיעונים ואת ההקדמה שהביאה הוועדה לאישור ואת הדיון בהחלטת הממשלה להקים חמישה יישובים חדשים ליהודים בנגב. הטיעונים היו: לפתח את הנגב, לשמור על ביטחון, היה דיבור על מאזן דמוגרפי, על מה לא דיברו בדיון? בכל הטיעונים שהעלו בתוך הוועדה הייתה פגיעה ישירה והתעלמות מהאוכלוסייה הערבית-הבדואית בנגב. אני רוצה להזכיר לכולם שבוועדה המחוזית בנגב אין אף נציג ערבי-בדואי בתוך הוועדה. לאוכלוסייה שהיא 37% מכלל האוכלוסייה בנגב אין ייצוג. נושא התכנון הוא נושא כל כך חשוב, כל כך נוגע לכל האוכלוסייה, ואין ייצוג בתוך הוועדה. אומרים שיש ייצוג, יש ממלאי מקום, אבל ייצוג קבע אין בתוך הוועדה. התכנון בוועדה המחוזית בדרום, התכנון בנגב בכלל, הוא תכנון סלקטיבי, הוא תכנון שמכוון אך ורק לאיך לפתח את הנגב לאוכלוסייה היהודית. מול הטיעונים הגזעניים שהיו בוועדה אנחנו באנו לוועדה כנציגי האוכלוסייה הערבית-בדואית בנגב, ובטיעונים אזרחיים, שוויוניים. אין לנו התנגדות לפתח את הנגב, וגם אין לנו התנגדות להקים יישובים יהודיים חדשים. הנגב כל כך רחב, השטח של הנגב הוא 60% משטח המדינה, כשבתוך ה-60% יש רק 9% מאוכלוסיית המדינה. כשבאים לתכנן חמישה יישובים חדשים משאירים את כל השטח בנגב, ומתכננים דווקא איפה שיש אוכלוסייה בדואית. אם זו לא גזענות, מה אפשר להגיד על דבר כזה? אפשר לתכנן בנגב בכל מקום, למה מתכננים דווקא איפה שהאוכלוסייה הבדואית? ומה הולכים לתכנן ביישובים האלה? אלה יישובים קהילתיים שמשולבים עם חקלאות, דבר שלאורך שנים המדינה והממשלות מתנגדות לפתח לאוכלוסייה הבדואית.

חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. תודה, אדוני היו"ר. אני פונה לעם ישראל, אני רוצה לספר לכם את סיפור חוני המעגל. רציתי לשאול אתכם: מה זה חבר כנסת? מה התפקיד של חבר כנסת? חיפשתי סיפור להיאחז בו, הינה הסיפור:

שליח ציבור, לפני שהוא היה שליח ציבור, הוא היה חוני המעגל, הוא היה אחראי על איטום הגגות בירושלים מפני הגשם. אז הייתה לנו שליחות, להיות שליח ציבור, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיוריד גשם. הוא אמר לקדוש ברוך הוא כשהוא צייר את המעגל, זה מה שהוא ידע לצייר,

פונה לקדוש ברוך הוא: תוריד גשם. הקדוש ברוך הוא מוריד גשמי זעף. חוני המעגל מעז להתעמת עם הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו: לא, לא, לא גשמי זעף. ואז הקדוש ברוך הוא עושה זרזיף של גשם. אומר לו חוני המעגל: לא, לא זרזיף של גשם, גשמי ברכה. מתעמת אותו חוני המעגל עם הקדוש ברוך הוא, כך לפי המדרש, והקדוש ברוך הוא מוריד עליו ועל עם ישראל גשמי ברכה. אומרים שצריך להטיל על חוני המעגל עונש קשה מאוד, כי הוא כבן המתחטא, נכון, אדוני?

כבן המתחטא לפני אביו.

זה חטא, בפני אביו, רצו להטיל עליו עונש חמור. האם אתם חושבים שהמדרש מדבר על ענישה של חוני המעגל?

חוני המעגל לא נענש, ולמה? כי כשאדם הוא שליח ציבור, הוא צריך להיות שליח ציבור נאמן ולבקש גם מהבכיר והקדוש ברוך הוא את מה שצריך עבור העם, ולא לפחד. זה המסר של מדרש חוני המעגל ועם זה אני מסתובבת כבר ארבעה ימים, כשאני שואלת את עצמי מה התפקיד שלי כשליחת ציבור, ומה תפקיד של כולנו. האם אנחנו צירים בתוך המקום הזה, או האם יש לנו גם אמירה אישית? ופה אני אומרת לכם את הדבר הבא: לכל מי שתהה, משמעת קואליציונית היא דבר נכון וחשוב,

עד גבול מצע המפלגה. אבל בעיניי ולשיטתי, משמעת קואליציונית קשורה רק לחקיקה. לכנסת קבועה הזכות לבחור את נציגיה לכנסת. תאשר לכם קארין אלהרר, נציגת יש עתיד, שאמרתי לה: את תיבחרי. אני אישית לא אבחר בך, לא כי את לא מתאימה, כי אני במצפון שלי לא בוחרת נציגה ממפלגה שבעיניי,

רגע, רגע, עונש מלקות. תכף, תכף יהיה לך מופע. אני רק אומרת לכם, שיהיה ברור:

בצו מצפוני לא מוכנה להצביע לנציגת אופוזיציה, ובעיניי זה גם רצון הבוחרים שלי. וזה בסדר גמור, אני אינני בובה ואינני ציר, אני שליחת ציבור. וכמו שאמרתי בנאום הראשון שלי: "ה' שפתַי תפתח ופי יגיד תהִלתך" אני אפעל לטובת עם ישראל בדרך שאני מאמינה בה מאוד. עכשיו אני אדייק את עצמי: אני ארכין ראש לא פעם במשמעת סיעתית ובחקיקה, אבל לא בדברים שהם צו מצפוני. ועם הסיפור של חוני המעגל אני מסתובבת.

אני לא מתקרבת לקרסוליו של חוני המעגל, אבל אני נבחרת ציבור, שליחת ציבור, ואני לא אחשוש, לא משנה מי עומד מולי, לומר מה נכון בעיניי לעם ישראל ולבוחרים. אז היום אני מקבלת עונש חמור מאוד,

שמעולם לא הוטל על נבחר ציבור, אף פעם,

ששלושה שבועות אני לא מציעה הצעות חוק, אני לא יכולה לדבר בשם הסיעה שלי כאן, מזל שיש לי את הזכות לדבר בשם עצמי,

נלקחת לי הזכות, כי אני רואה בזה זכות, זכות החברות שלי בכל הוועדות, משפט סיכום. עד לתום המושב. אבל אל תעצרו את נשימתכם. אני אגיע לוועדות, כדרכי, אך אבוא מוכנה, גם אם אני לא מצביעה, כדי שהאזרחים ידעו שאנחנו עובדים עבורם, תודה רבה. ומצדיקים את עבודתנו. אז מי ייתן ויהיו גשמי ברכה, כאן, ומאז ולתמיד.

תודה רבה. חברת הכנסת גוטליב, שמורה לך הזכות לבוא לכל הוועדות, לדבר בכל ועדה, ואף ועדה לא תוותר עלייך. עכשיו, המילה ה"מתחטא" זה לא שהוא חטא, אלא מלשון מזדכך. מזדכך. תודה, אדוני.

התרגשתי. כן, זה בסדר. כי בן המתחטא לפני אביו, הוא מזדכך. חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. איזה כיף זה לעלות לפה ולשמוע את חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת לנו גם כן, בצורה די ברורה, שמה שרואים משם לא רואים מכאן. נכון? לא, לא, זה לא מה שאמרתי.

היכולת הזו, כשמדברים על משילות ועל הפרדת רשויות ועל כמה הפרדת רשויות באמת חשובה, אז בואו נתחיל מהפרדת הרשויות החשובה ביותר, בואו נדאג שהכנסת לא תהיה חותמת גומי של הממשלה, כי אין הפרדת רשויות אמיתית בין הכנסת לממשלה. לפני שאנחנו דואגים לחסל את האיזונים והבלמים בין הרשות השופטת למבצעת והופכים גם אותן לאחת, בואו נדאג שיהיו איזונים ובלמים בין הכנסת לרשות המבצעת. למשל אפשר לדאוג ששרים שמתמנים, כולם צריכים להתפטר מהכנסת, והם לא יכולים לחזור בחזרה. ברגע שהם יתחייבו להיות שרים הכנסת תהיה עצמאית ואת חברי הכנסת לא יהיה אפשר לנפנף ולהגיד: רגע, אם אתה לא מצביע עם הקואליציה השר הזה יחזור. להחליט שהם יהיו קבועים.

למשל, נהדר. בוא נראה. ואתם יודעים מה עוד אפשר לעשות? אתם יישמתם אותו כשעשיתם את זה? שרן, איך אתם עשיתם את זה?

תזכירי רק לנו, לעם ישראל, איך אתם עשיתם את זה? לקבוע שהשרים והממשלה הזו, תספרי לנו מה אתם עשיתם

כן פיטורים מסוימים בעילה מסוימת מוועדות.

תקשיב, קודם כול היו לי מספר חקיקות בעניין הזה. אני יכולה להראות לך, גם מכנסות קודמות.

גם כשישבתי כמעט בכיסא שלך, שם מהליכוד, ניסיתי לא פעם לקדם את החקיקות האלה,

גם בכנסת הקודמת. מה לעשות, זה תהליך. והינה, אני שולחת את היד, אופיר. אתה מוכן עכשיו ללכת איתי לחקיקה כזו, שתפריד, שתיתן יותר סמכויות לכנסת, לא, אני יש לי רק שאלה. בשביל הפרדת רשויות אמיתית? בשביל משילות אמיתית ודמוקרטיה אמיתית? את פתחת פה בנאום לעם ישראל כמה זה חשוב.

למה לא עשיתם פסיק מכל מה שאמרת עד עכשיו? הייתם שנה ומשהו, הרבה זמן. תקשיב, אופיר, אפשר להגיד כמה דברים. אבל אני לא פעם לא פחדתי על הכיסא שלי בשביל להגיד את מה שחשבתי שהוא נכון וכדי לעשות את מה שאני האמנתי שהוא נכון. לא משנה איפה הייתי, ומי כמוך יודע את זה, נכון?

אז תאמין לי, גם החקיקות האלה. לצערי אני לא הייתי יושב-ראש הכנסת, אני לא הייתי שרת הפנים, אני לא הייתי שרה כזו או אחרת, היית אצבע בקואליציה של 61. ואני דרשתי את זה. אגב, העליתי את החוק הזה. חשוב לי להגיד עוד משהו.

ואתה מוכן לקבל אותה? אם שרן השכל תציג הצעת חוק כזאת, אתה תעביר אותה? אני אעביר אותה כמו שהם העבירו אותה בקדנציה שלהם.

גם בקואליציה של 61, עם הליכוד, אתה יודע כמה אני התעקשתי כדי להעביר את הדברים האלה, ולא פעם שמו מקלות בגלגלים.

כי יש אנשים שהאינטרס שלהם הוא שלא תהיה הפרדה,

ושלא תהיה משילות אמיתית. אז אני רוצה רק עוד חצי דקה, כי זה היה ככה ביני לבין אופיר. כי בכל זאת, לא, לא, מבחירה שלך. דיברתם, זה בסדר גמור. הרעיון יפה, אבל יש אנשים שמחכים בתור.

אז עוד משפט. משפט על העניין של הרבנות הראשית.

לא יכול להיות. הציבור מסתכל עלינו. גם עם החוק הזה עכשיו, של הדחייה של הבחירות לרבנות הראשית, אתם צריכים לזכור שהציבור תמיד מסתכל עלינו. וככל שאתם מנסים לעשות חוקים פרסונליים, חוקים שמתאימים לצד כזה או אחר, או שמנסים להכשיר את הבן-של, את האח-של, כל מיני דברים כאלה, יש ציבור שלם שמסתכל עלינו, נבחרי הציבור, והוא מאבד את האמון בנבחרי הציבור שלו.

תחשבו טוב-טוב לפני שאתם מעבירים חוקים כאלה.

חברת הכנסת דבי ביטון, נמצאת? חבר הכנסת גדי איזנקוט, נמצא? לא נמצא, חבר הכנסת זאב אלקין, לא נמצא. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

סליחה, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נבחרה לנו ממשלה לפני חצי שנה, והיא הורכבה ממפלגות הימין. אמורה הממשלה לשרת את כלל האזרחים במדינה, אבל לאחרונה אנחנו נתקלים בהפעלת כוח יתר מצד הגורמים הממשלתיים,

כלפי החברה הערבית בנגב, החברה הבדואית. ממשיכים להרוס בנגב. בשבוע שעבר הרסו חמישה בתים ביישוב ערערה שבנגב. אחרי זה הרסו ביישוב סעווה, אצל משפחת אל-קסאסי, ומסע ההריסות נמשך. במקביל, המדינה ממשיכה להקים עוד יישובים יהודיים בנגב, ואין לנו בעיה שיקומו יישובים בנגב, אבל לא על האדמות של הבדואים בנגב. יש לנו אדמות מלפני קום המדינה. יש לנו ויכוח עם המדינה בנושא הזה, ואנחנו כל הזמן דורשים מהממשלה שתפסיק את ההריסות ותיתן פתרונות לאנשים, אדוני היושב-ראש. ולא ייתכן שמסע ההריסות נמשך יום-יום לכל אורך חיי הממשלה הזאת. ולכן הדרישה שלנו מהממשלה, לדבר עם האנשים, לדבר עם האוכלוסייה, ולתת פתרונות במקום להרוס את הבתים של התושבים שלנו. הממשלה לא מספקת פתרונות בכל מיני תחומים, אם בפשיעה ואם ביוקר המחיה. כל התחומים שנמצאים על סדר-היום, הממשלה לא מטפלת בהם. בשבוע שעבר היו בחירות כאן בכנסת לוועדה לבחירת השופטים. מי לא נבחר כאן? הוועדה לבחירת שופטים מוסלמים,

קאדים שרעיים, לא נבחרה.

מה הסיבה? שאר הוועדות נבחרו, אבל הוועדה הזאת, שנותנת מענה לתושבים שלנו, לאזרחים שלנו, ויש לנו מחסור רב בשופטים, אין לנו מענה בנושא הזה. אף אחד מהממשלה לא דאג לבחור את הוועדה הזאת על מנת שתיתן תשובות לאנשים ולאזרחים ושתיתן מענה גם לאוכלוסייה שלנו.

תודה רבה. חברת הכנסת מתי צרפתי הרכבי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי, אין דבר יותר נכון או יותר אמיתי מזה שהממשלה הזאת אוהבת חוקים פרסונליים. עכשיו אנחנו דנים על חוק הרבנות הראשית, ואז אם זה האח, החבר, האבא. קוראים לזה נפוטיזם. אפרופו חוקים פרסונליים, אז היו לנו חוק דרעי 1, חוק דרעי 2, חוק הנבצרות, חוק המתנות, ועכשיו יש לנו גם חוק באריזת מתנה שלפני שבוע הועבר בקריאה טרומית,

לכבודו של בועז יוסף, ראש הוועדה הקרואה בטבריה. אז לפני קצת פחות משבועיים באמת עברה כאן בקריאה טרומית הצעת החוק של חבר הכנסת עמית הלוי שנועדה לאפשר לבועז יוסף להתמודד בבחירות לראשות עיריית טבריה כבר באוקטובר הקרוב. הצעת החוק הפרסונלית הזאת של חבר הכנסת הלוי זוכה להליך בזק ומחר תעלה לדיון בוועדת הפנים להכנה לקריאה ראשונה. ראש ועדה קרואה הוא עובד ציבור שממונה על ידי משרד הפנים. עם מינויו לתפקיד הוא יודע מראש שהחוק לא מאפשר לו להתמודד בבחירות לראשות העיר שאותה הוא מונה לנהל, ושאם יבקש להתמודד הוא מחויב בתקופת צינון של קדנציה אחת. אז מה עושים כשבועז יוסף, ראש הוועדה הקרואה בטבריה, המקורב ליושב-ראש ש"ס אריה דרעי, רוצה להתמודד בבחירות לראשות העיר בטבריה? משנים את כללי המשחק. מחוקקים חוק פרסונלי מושחת, שמאפשר לו להתמודד, עושים את זה בדחיפות רבה עם פטור מחובת הנחה בפני הכנסת, מקדמים אותו בהליך מזורז באופן שעוקף הצעות חוק חשובות לכלל הציבור ולא רק לאדם אחד שחלילה המועמד המועדף לא יפספס זמן בקמפיין יקר, כי הרי הבחירות ממש מעבר לפינה. יש סיבה שהחוק היום לא מאפשר לראש ועדה קרואה להתמודד בבחירות לרשויות מקומיות. החוק הקיים נועד למנוע ממועמד יתרון שהוא לא דמוקרטי, החוק הקיים נועד למנוע ניגוד עניינים, החוק הקיים נועד למנוע שחיתות. אבל בממשלת הכאוס מבקשים לשנות את החוק הזה ארבעה חודשים לפני הבחירות המוניציפליות, לשנות את כללי המשחק כשהמשחק כבר בעיצומו, ללא איזונים, ללא בלמים, ללא מינהל תקין, ללא הליך ראוי. את עמית הלוי מהליכוד ואת 46 חברי הכנסת שהצביעו בעד החוק המפוקפק זה לא מעניין, שחיתות לא מטרידה אותם, ניגוד עניינים לא מטריד אותם, הטיית בחירות לטובת מועמד שהמלך דרעי חפץ ביקרו לא מטרידה אותם, שמירה על הדמוקרטיה לא מטרידה אותם. אז הם מחוקקים חוק פרסונלי ומושחת ממש כמו שהממשלה הזאת אוהבת. אז אחריהם המבול ולעזאזל הדמוקרטיה. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי. לא הייתה מילה אחת של אמת בדברייך, חברת הכנסת מטי, אבל זה לא הנושא. התייחסתי לזה בעבר. לא, בנושא הזה פשוט. את הנושא הזה אני מבין. אדוני היושב בראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, חודש טוב. קראתי הבוקר את הודעת דובר הבית הלבן כי ארצות הברית מוטרדת עמוקות, deeply troubled, מהודעת הממשלה שלנו על קידום של יותר מ-4,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון. אז לפני הכול אני רוצה לאחל מכאן, מירושלים, לידידינו האמריקאים שלווה ובריאות, לא טרדה ואי-נחת. "שאלו שלום ירושלָ‍ִם ישליו אֹהביך". הידידים שלנו, אוהבי ירושלים, ראויים לשלווה ולא לטרדה. אבל מעבר לכך, אני מוכרח לומר לכם, חברותיי וחבריי לכנסת, שהטרדה הזאת של הממשל האמריקאי מיישוב הארץ על ידינו הייתה לי מאוד מוזרה. אני רוצה לומר מכאן למר מילר,

דובר הבית הלבן, ולכל ידידינו בוושינגטון: אדם צריך להיות מוטרד כשמשהו לא הולך כשורה, כשהדרך משתבשת, כשדברים לא טובים קורים. האמריקאים וגם אנחנו צריכים להיות מוטרדים, אבל אני אגיד לכם ממה אתם צריכים להיות מוטרדים, ידידינו האמריקאים: מהאיום על שלום העולם על ידי איראן, ממשטר רדיקלי שהחזון שלו מאיים על חירות האדם, שמצהיר כמו המשטר הנאצי אז על שאיפה להשמיד את ישראל, ממשטר ששואף להכניע את התרבות המודרנית בשם אמונה מעוותת, מהניסיון שלהם להגיע לפצצה גרעינית כדי להמשיך ולהשתלט על האזור כאן ואחר כך על העולם כולו. רוצים להיות מוטרדים? תהיו מוטרדים ממצב האנטישמיות. ניו יורק ולונדון, כמדומני, ערים שהאירועים האנטישמיים, אדוני היושב-ראש, הגיעו בהן לשיא, ושיח נוראי ברשתות, צריכים להיות מוטרדים מהסתה לטרור ברשות הפלסטינית, חינוך פורמלי ולא פורמלי שמחנך לרצח יהודים, בספרי החשבון, בספרי הלשון, שיש שם מחירון כמה עולה לרצוח יהודי, בחוק מאז 2004 על ידי אבו מאזן, שמשלם כמובן לפי המחירון הזה על רצח יהודים. מדברים כאלה אתם, ידידינו האמריקאים, ואנחנו בהחלט צריכים להיות מוטרדים, וגם כדאי שנעשה כמה דברים כדי למנוע אותם. אבל לא צריכים להיות מוטרדים, ואתם לא צריכים להיות מוטרדים כשהדברים הולכים כשורה. כשמדינת ישראל בונה בשילה ובבית אל, בדותן או בירושלים, אז עם ישראל חוזר הביתה, אז חזון הנביאים מתגשם. בוודאי לכם,

לא צריך להסביר את זה,

מהי ירושלים, ובית לחם,

עם עוד עשרות רבות של ערים, הרי הם שמות של ערים ויישובים בארצות הברית. כשאנחנו חוזרים ליהודה ושומרון, אדוני היושב-ראש, אנחנו מחזירים לעולם את האמת ואת הצדק, כשאנחנו חוזרים לירושלים ולחברון אנחנו מחזירים ומחזקים בעולם את האמונה הטהורה. לא אמונה רצחנית מעוותת, אמונה שמושתתת על טוב ומוסר. כשאנחנו חוזרים לחבלי המולדת הללו אנחנו ניצבים בחזית המערכה של העולם החופשי על ערכי החירות והרציונליזם מול האסלאם הרדיקלי והחשוך. זה ברור לכל אמריקאי שקרא בתנ"ך ומכיר את הברית הישנה. זה נכון גם לכל מוסלמי אמיתי שנאמן לדברים שנכתבו בקוראן יותר מפעם אחת, שהארץ הזאת שייכת לבני ישראל.

מר מילר מכובדי, למעשה אנחנו מכאן, מירושלים המאוחדת, מגינים על פריז ועל לונדון, על וושינגטון ועל מדריד, כי קו החזית של הצדק והחירות הוא כאן, בחברון ובירושלים. ואם ישראל לא תחזיק במקומות הללו, לא תבנה בהם בית לאומי חזק של אמונה, של אמת ושל חופש, אז הציוויליזציה המערבית כולה תעמוד בסכנה.

משפט אחרון, ברשותך, אדוני היושב-ראש. President Biden, Mr. Blinken, Mr. Miller, לא רק שאתם לא צריכים להיות מוטרדים מבניין ארץ ישראל, כידידים וכששותפים לערכים התנ"כיים הללו אתם צריכים לקחת חלק בזכות ההיסטורית הזאת. לא רק שהיא לא מכשול לשלום, זו הדרך היחידה להביא ברכה ושלום לאזור ולעולם כולו.

תודה רבה. תהיה רגוע, עמית הלוי, תהיה בטוח שיהודים דאגו לגינוי הזה, לא גויים. נדמה לי שמילר עצמו יהודי. חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. יש מישהו שאתם לא רוצים לריב

לחמם, לריב עם ארצות הברית, לריב עם העולם. להסביר לך, איחלתי להם רק שלווה. יאללה, קדימה, אנחנו הגיבורים. קצת צניעות לא תזיק. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, קיבלנו הודעה היום שביום רביעי רוטמן חוזר, עילת הסבירות. ממשלה בלתי סבירה בעליל מחזירה את הנושא של המהפכה המשטרית ולא רואה בעיניים. ככה אומר נתניהו, נכון להיום, לשעה הזאת. אולי בעוד שעה זה יהיה אחרת. אבל זה הסיפור ביום רביעי. אבל הסיפור היותר-גדול הוא שכל המהפכה המשטרית הזאת באמת לא הופיעה במצע הליכוד,

המהפכה המשטרית הזאת נולדה רק לדבר אחד בלבד, ששכחנו אותו: זה העטיפה הגדולה של ההסכמים הקואליציוניים הבעייתיים שהממשלה הזאת חתמה. אני אתן רק דוגמה אחת: אותו שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שלפני כניסתו שינו ותיקנו את פקודת המשטרה. אז לפני יומיים, בבג"ץ שגם אנחנו הגשנו, הממשלה קיבלה צו על תנאי. אתם יודעים על מה היא קיבלה צו על תנאי? על טיפשות, על טמטום, על סכלות ועל גבהות הלב. ויותר מזה, חלק מהעניין זה הטיעונים עצמם שטען בן גביר בבית המשפט העליון.

אני הייתי שם, שמעתי מה הוא אמר. שאלו אותו השופטים על ערך הממלכתיות, למה הוא מפריע לך? הוא אמר: מה, למה אתם שואלים אותי? למה, בר לב וסגלוביץ', בתקופתם זה לא היה? כי לא ביקשנו לתקן את החוק הזה. אז יש צו על תנאי כנגד הממשלה, וסמוטריץ' תקראו היטב מה הוא כתב ב-2017 על תוכנית ההכרעה, אותה תוכנית שלו להפוך את המדינה הזאת למדינת אפרטהייד,

אי- אפשר לעשות את זה בלי עילת הסבירות או בלי כל הדברים האלה. כל הסיפור התיאורטי המשפטי בא על גחמות פוליטיות קשות ביותר, שאתם מביאים את זה על עצמכם, וגם עכשיו מביאים את העולם עלינו. במעבר, אבל לא חד כי יש קשר, אני רוצה להעלות את הנושא שיש כבר למעשה בחודשים האחרונים תקיפות בלתי פוסקות של אנשי דת נוצריים, של כנסיות במדינת ישראל, של יריקות על אנשים, של ביזוי קודשי דת של אחרים שחיים פה בארץ. וגם אם לא.

הפוליטיקאים לא מדברים. איך ידברו, אם אריה קינג, קינג מלך ירושלים, הוא אחד מהפורעים, עם הרב טאו? וחסידי הרב ברלנד,

אותו עבריין מין מורשע, עבריין מין ואתם עדיין קוראים לו "רב"?

בחיפה, בסטלה מאריס, פה, במדינת ישראל. כבר לא נדבר על האנטישמיות ומה קורה. איפה תמונת המראה? אז צדיקים יש. אני אגיד לכם גם מי הצדיקים. הרב שלמה עמאר, הרב הראשי לירושלים, הוציא גינוי חריף לתופעה והודיע שמדובר בעוון חמור וחילול השם, וכך גם אמר הרב דוד לאו. אבל פה בכנסת הזאת כל הימין על מלא, כל החרדים, אני עושה פה הכללה, כי יש הזדמנות שתגידו אחרת, לא באים ואומרים: איך אנחנו עושים דבר כזה, איך אנחנו עושים ופוגעים,

פוגעים, בקודשם של אחרים. בנצי גופשטיין,

לא שר משפטים מדבר. אף אחד לא פוצה פה ומצפצף.

ממשלה מטורללת, מסוכנת.

ויש קשר בין איתמר בן גביר, אריה קינג, כל מה שקורה פה במדינת ישראל וכל מה שעוד צפוי לנו. אז בואו ביום רביעי. אנחנו גם כן נהיה שם ביום רביעי. הרפורמה הזו לא תעבור, כי המדינה יותר חזקה ממנהיגיה. בטח מהמנהיגים המושחתים שלה היום. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. בנצי גופשטיין, שקורא לשרוף כנסיות, ישב פה היום, עם החתן שלו, חנמאל דורפמן. אורח כבוד בישיבת הסיעה של עוצמה

גופשטיין. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו, חברי כנסת, חברי הכנסת הערבים,

תמיד אומרים: אנחנו לא רוצים להתערב בענייני הדת שלכם, ואתם אל תתערבו בנושאי הדת שלנו. לצערי הרב, ממשיכים להתערב בנושאים שלנו. אז גם אתם תתערבו, אחמד? לא להפריע, בבקשה.

הוא לא מפריע לי, כל החלטה שלנו היום, אם בעד, נגד, או הימנעות, או אי-השתתפות, היא התערבות, היא אמירה. מה עוד שזה קרב בין דרעי ליושב-ראש מבוכה יהודית. אפרופו מבוכה יהודית, ראיתי את החרדים היהודים הקיצוניים שמתפללים בסטלה מאריס בחיפה, אבל לא ראיתי שיש סערה. אם מישהו היה עושה את זה בבית כנסת בצרפת, למשל, התגובה הייתה נשמעת יותר. אני אומר לכם שזה זעזע את הציבור הערבי באופן כללי, ואת הציבור הערבי הנוצרי בארץ. מאוד זעזע אותם. נפגעו קשות. נפגעו קשות. ונפגעו יותר מהתגובה הרופסת של מנהיגי המדינה, של אנשים כאן. זה כבר שנים שהאנשים האלה מנסים לפגוע בכנסיות בחיפה, וכבר שנים, שבוע אחרי שבוע, קיצוניים יהודים יורקים על כמרים בכנסיות בעיר העתיקה או פוגעים בהם או עושים פרובוקציות בדלת של הכנסייה. גופשטיין קרא בעבר לשרוף כנסיות. גופשטיין הזה שקרא לשרוף כנסיות ישב פה לפני כמה שעות עם קציני משטרה, שאחד מהם הסתחבק איתו. במקום להושיב אותו מאחורי סורג ובריח, הוא מסתחבק איתו. הוא והמשתין הלאומי, גם הוא ישב. המשתין הלאומי שלכם, של היהודים, ישב שם, שניהם, החנמאל הזה, לא יודע מה השם שלו, וגופשטיין עם שני קציני משטרה. תודה רבה. "משטרת הגבעות" צריך לקרוא לה. איך אפשר?

אני חושב שכל חבר כנסת חרדי כאן צריך לגנות את הפגיעה בכנסיות וברגשות של הנוצרים וצריך לחוקק חוק שאסור לפגוע בסמלי דת. יש חוק כזה, אבל יותר. תודה רבה.

כי אנשים, ובזה אני מסיים, כי אנשים מרגישים שהם עושים את זה ואין הרתעה, אין גינוי, אין הוקעה. תודה רבה.

אני ראיתי את הסרטון, איך שבועטים ביהודי הזה, ולא ראיתי את הצד השני, כך שאני צריך לבדוק מה שהיה שם. אני יכולה להעביר לך מה הם עשו. באופן עקרוני אנחנו מאוד מאוד נגד פגיעה בכל דת שהיא, ובכלל, אסור להתפלל במנזר, אם אתה יודע. להבדיל ממסגד, שבו כן מותר להתפלל, במנזר אסור להתפלל. זה עוון חמור. עכשיו חבר הכנסת משה רוט, נמצא? חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אני מתקן, זה משתין לאומני, לא משתין לאומי. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, במשך למעלה מארבעה חודשים אמרו לנו שהתאהבנו במחאות, אדוני היושב-ראש. אמרו לנו שאנחנו מחפשים ליצור כאוס, אמרו לנו שמטרת ההפגנות היא להפיל את הממשלה ולא להפיל את הרפורמה, אמרו לנו שאנחנו לא רוצים הידברות, וגם אמרו לנו: מה אתם מפגינים? הרפורמה מתה. הסכמנו ללכת להליך של הידברות בלב שלם ובנפש חפצה, למרות שידענו וחווינו על בשרנו את חוסר האמינות של ראש הממשלה והחבר'ה, חלק מהחבר'ה שסובבים אותו. אבל למען הציבור במדינת ישראל, למען הרגעת הרוחות, באנו לבית הנשיא בלב חפץ, כדי לתת צ'אנס אמיתי, כמו שאמר יאיר לפיד לפני כמה חודשים: בואו נלך לבית הנשיא ושם נברר את הדברים. לצערי הגדול, נבחרה, בניגוד לתוכניותיו של ראש הממשלה, חברת הכנסת קארין אלהרר לוועדה לבחירת שופטים, אין ראויה ממנה, אבל הוועדה לא קמה.

רצינו לשמור, ואנחנו עדיין אוחזים בעיקרון הזה של לשמור על הדמוקרטיה הישראלית ועל זהותה של מדינת ישראל, אדוני היושב-ראש, כיהודי חרדי אני אומר לך, ועל היותה מדינה יהודית ודמוקרטית. מתווה הנשיא היה מכלול שלם שהציע פתרון לכל חוגי המהפכה. ולצערי מי שקובר את המתווה הזה ומי שמחזיר אותנו אחורה זה ראש הממשלה וחבריו בקואליציה,

ראש הממשלה והסיעה החדשה בסיעת הליכוד, סיעת יריב לוין. לא היו הסכמות, אני רוצה להגיד את זה מעל הבמה הזאת, לא היו הסכמות, אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, לא על עילת הסבירות ולא על שום דבר. היה הליך של הידברות, וטוב עשה נשיא המדינה שהבהיר היום. לא החליפו טיוטות, לא היו הסכמות, וצר לי שמשתמשים בשקר הזה כדי להפיל עלינו ולהגיד: היו הסכמות, אתם פירקתם את הדבר. כל האמירות שיוצאות מראש הממשלה או נאמרות בשמו אינן נכונות, וטוב שהדגיש את זה הנשיא. זו לא דרכנו. לא התכוונו, ואנחנו לא רוצים לפגוע במרקם החשוב הזה. אנחנו נלחמים כדי לשמור על זהותה של המדינה הזאת. ולצערי, מה שאני אמרתי ומה שאמרו חבריי, לא משנה מה הם יגידו, בסופו של דבר מפעמת בהם רוח הקרב הזאת של "בואו נהרוס את המדינה הזאת".

משפט לסיום.

שחלקם לא עושים את זה במתכוון, כי אני לא רוצה לחשוד בכשרים, אבל חלקם עושים זאת במתכוון. ראינו עכשיו מופע אימים, שעולה חבר כנסת ומתריס כנגד מי? כנגד ארצות הברית, גדולת הידידות שלנו. הוא דיבר מאוד בעדינות. לא, לא, לא. אפשר להסתיר את הדברים, חבריא. אתה רוצה לדבר על התיישבות? תדבר על התיישבות. אתה רוצה לדבר על ציונות? תדבר על ציונות. כי אתה ימין ימין, ימין מלא מלא מלא. שום דבר אתם לא עושים חוץ מלריב עם הידידות הטובות ביותר של מדינת ישראל. תודה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת כהן. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. עמית הלוי דיבר ממש בכבוד. אני זה שאמרתי לו שהיהודים דאגו לזה. לא אמרתי שהוא לא דיבר בכבוד, אבל אדוני היושב-ראש, זאת ארצות הברית. אתה רוצה להעביר ביקורת? בשביל מה? אני בטוח שמזכיר מחלקת המדינה הקשיב לעמית הלוי. הוא באמת חיכה לשמוע מה יש לו להגיד. נו, אז ממה נפשך? אם אתה באמת חושב שזה לא חשוב, אז מה זה כל כך מסוכן? ביידיש אומרים: האט ער געזאגט.

אין לנו יותר מדי ידידים בעולם. לא צריך להרחיק, מי שדואג שהאמריקאים יהיו נגדנו זה היהודים,

מי שדואג שהאמריקאים יהיו נגדנו זה יהודים,

אני דואג. זה באמת מדאיג. חברת הכנסת סלימאן, אני מתחיל עכשיו. תודה רבה. לפני יומיים חשף ערוץ כאן 11 שראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, באחד הדיונים של ועדת חוץ וביטחון, חשף שעשרה גדודים מצה"ל, מהצבא, מתאמנים על מצב, או תסריט, של עימותים עם האוכלוסייה הערבית, עם אזרחי מדינת ישראל הערבים, במצב של מלחמה רבת חזיתות. אני פשוט עומדת פה ומתפלאת. מדינה שמאמנת את הצבא שלה איך להתעמת עם האזרחים שלה. זה המצב. אני רוצה להגיד שאחד הדברים שדיברנו עליהם בפגישה עם מר בנימין נתניהו הוא שחייבת להשתנות מהשורש הגישה הביטחוניסטית, הגישה המיליטריסטית, שעל פיה המשטרה מתייחסת לאוכלוסייה הערבית, וצריך להתחיל לעשות שינוי בתפיסת העולם, אם רוצים למגר את תופעת הפשיעה, לגישה שהיא מתן שירות לאזרחי המדינה, להגן על ביטחונם האישי. את האמת, אז ידענו שזו לא רק הגישה של המשטרה, אלא זו גישה שלצערנו הרב רווחת במדינה. לכן ישר קופצים לרעיון של להכניס את השב"כ, של להכניס את המעצרים המינהליים. עכשיו, אל תתפלאו לשמוע שאולי בעוד שבועיים, באחד מהדיונים של הוועדה שהקים מר בנימין נתניהו, אולי ידונו באפשרות של להכניס את הצבא כדי לטפל. אני אומרת את זה כי אנחנו מברכים על זה שסוף-סוף, אחרי חמישה חודשים, נענו לדרישה והקימו את הוועדה. אבל מי שמסתכל גם בתוך הוועדה ובהרכב הוועדה, שהיא לאוכלוסייה הערבית, רואה בדיוק את הגישה הביטחוניסטית, המיליטריסטית, העוינת, לאוכלוסייה. אני לא מצליחה להבין, מה אורית סטרוק שייכת לאוכלוסייה הערבית ולטיפול? בcapacity- שלה, בתפקיד שלה כשרת ההתיישבות, מה היא צריכה לעשות בוועדה הזאת? למה יושב-ראש המל"ל צריך להיות אחראי לוועדה ולהיות מתאם לוועדה שהיא בעניין האוכלוסייה הערבית אזרחי מדינת ישראל? משפט סיכום. הגישה הביטחוניסטית, מיליטריסטית, כלפי האוכלוסייה הערבית, תכוונו אותה נגד ארגוני הפשע. אולי סוף-סוף אתם תצליחו במשהו. אבל אם תמשיכו בצורה כזו, אתם רק תגדילו את העוינות יותר ויותר ותעלו את סף העוינות של המדינה נגד האזרחים שלה. תודה רבה. חבר הכנסת קריב, שלוש

לפנינו קרב שי"ן בשי"ן,

שחיתות בשחיתות. מן הצד האחד השחיתות של אנשי ש"ס, שמבקשים לדחות מועד של בחירות שקבוע בחוק רק מכיוון שחבר הכנסת דרעי אינו יכול להכריע בין המועמדות של אחיו לבין המועמדות של האח של הראשון לציון המכהן. מן הצד השני, השחיתות של חברי עוצמה יהודית, שמחפשים כל סדק כדי לקדם את המועמדות של אביו של השר אליהו, הרב שמואל אליהו, שהוגש נגדו כתב אישום בגין הסתה לגזענות, שנמשך על ידי הפרקליטות בתמורה להתחייבות של אותו רב עיר לא להמשיך בהסתה, התחייבות שהוא, כמובן, לא טרח לעמוד בה, רב שבהוראת בג"ץ צריך להיות מועמד לדין משמעתי. אלו מבקשים למנות את אח-של, ואלו מבקשים למנות את אבא-של, ואזרחי ישראל היהודים עומדים בין אלו לבין אלו ושואלים את עצמם מה הרלוונטיות של הגוף הזה, הרבנות הראשית לישראל, לחייהם. בכל אחד מהמחקרים וסקרי דעת הקהל שבודקים את מידת האמון של הציבור הישראלי במוסדות השלטון, אותם סקרים שחברי הקואליציה אוהבים לצטט בהקשרו של בית המשפט העליון, הרבנות הראשית לישראל נמצאת בתחתית הרשימה. זהו הגוף השלטוני שנתפס על ידי אזרחי ישראל כגוף הכי מושחת מבין כל רשויות השלטון. הגוף הזה מייצר לא רק סדרה של פגיעות בחירויות הפרט, בעיקר של נשים, אבל של האזרחים היהודים כולם, אלא הגוף הזה מחלל שם שמיים ברבים בכך שהוא גורם למאות אלפים אם לא מיליונים של אזרחים יהודים במדינת העם היהודי להתרחק מן המסורת היהודית. יושבים חברי הקואליציה ואומרים שבג"ץ זה מועדון סגור של חבר שמביא חבר, ולנגד עינינו מחזה מביש של אח שמביא אח. הראשון לציון מביא את אחיו, חבר הכנסת דרעי מביא את אחיו, ובשביל הקרב הזה דוחים בחירות ומשנים חוק, ועמיחי אליהו מנסה להביא את אבא שלו. נא לסיים. אז טלו קורה מבין עיניכם. שחררו אותנו מעולה של הכפייה הדתית, ואת מלחמות השחיתות שלכם אל תעשו על גבנו. תודה, אדוני.

חבר הכנסת כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, היום נתבשרנו יחד עם עם ישראל על יוזמה חדשה פרי מחשבתו המאוד-יצירתית של שמחה רוטמן. מה הוא רוצה לעשות?

הוא רוצה להעלות ביום רביעי הצעת חוק חדשה. מה אומרת אותה הצעת חוק? הוא רוצה להגביל את עילת הסבירות. ומה הוא בעצם אומר? ננסה להסביר את זה לכל עם ישראל, כי לפעמים הדברים האלה שהוא רושם בכותרות, אולי קודים שלו עם שר המשפטים יריב לוין, אומרים דבר מאוד פשוט:

שר וכל נבחר ציבור יהיו פטורים מביקורת שיפוטית. ומה זה אומר? זה אומר שאם מחר בבוקר יו"ר הכנסת

שהוא לא מוכן יותר לאפשר לחברי האופוזיציה

להגיש שאילתות או כל דבר אחר, לא יהיה למי להתלונן, כי אנחנו נשנה; זה אומר שאם ראש הממשלה, נגיד סתם, היפותטית, משהו שלא יכול לקרות במדינת ישראל, ירצה לפטר את היועצת המשפטית ובמקומה למנות יועץ משפטי נוח יותר, לא יהיה למי לפנות, אם חבר כנסת, כל חבר כנסת במסגרת תפקידו יחליט למנות, איך זה עובד שם, את אחיו לכל משרה שנראית לו הגיונית, לא יהיה למי לפנות. על מי כן תהיה ביקורת? על הפקידים שכן עושים את העבודה שלהם. עליהם כן תהיה ביקורת. כלומר השר יוכל למנות את מי שהוא רוצה גם אם אין לו שום קשר לכישורים, ולא יהיה למי לפנות. המנכ"ל, שהוא הגורם המקצועי, או כל מנהל במשרד, אילו יעשה דבר כזה, אותו שר יוכל לפנות לבית המשפט בעילה של סבירות. כלומר אנחנו יוצרים פה מצב שבו נבחרי ציבור הם דה פקטו מעל החוק. לא מספיקה החסינות שכבר יש, עכשיו אנחנו אומרים שכל החלטה שלהם היא מעל החוק, אין למי לפנות. בתי המשפט לא יהיו מוסמכים לדון בהחלטות של כל נבחר ציבור, ראש ממשלה, יו"ר כנסת, חבר כנסת,

ואני אומר, למה להסתפק בזה? אפשר ללכת צעד אחד קדימה, להקים בחזרה את ממלכת ישראל. אדוני היו"ר, אולי תוכל לעזור לי. נמנה מלך בחזרה, זמנך תם. משפט לסיום. אני אומר: בואו נמנה כבר מלך, את השרים נהפוך, אולי תעזור לי, איך הם היו במקרא? יש מלך. אהרן ברק הוא המלך.

לנו יש מלך אחר, קוראים לו "נתניהו ורעייתו". ואני אומר: אם מבחן הסבירות כבר לא חל עלינו, נעשה את זה כבר משהו אמיתי. למה ככה סתם? תודה רבה, אדוני. תודה רבה. אנחנו עוברים לפי הרשימה. חברת הכנסת נעמה לזימי,

תודה, כבוד היו"ר. כנסת נכבדה,

בעיצומו של ניסיון לכונן כאן לא רק משטר דיקטטורי ולא דמוקרטי, אלא משטר נאמנות, ממשלה שהחליטה שרק אנשי שלומה, מקורביה המקומבנים, יהיו במערך הציבורי, והמקצועיות והאינטרס הציבורי ונציבות שירות המדינה ואנשים מוכשרים שעברו כברת דרך, הם לא מעניינים אותם. נדמה שבמקום להתעסק עם יוקר המחיה, מישהו פה זוכר דיון על יוקר המחיה? עם הפשיעה והאלימות שמשתוללות ברחובות, עם משבר האקלים או עם כל דבר אחר שאשכרה חשוב לציבור,

הממשלה מעדיפה לעבוד ולספק כותרות שערורייתיות, אחרת באמת אין הסבר לצעדים שהיא לוקחת, לתקיפה שלה על מוסדות, על פקידי ציבור ועל שומרי סף. נתחיל עם הפיטורים של עו"ד אווקה זנה, ראש היחידה למאבק בגזענות במשרד המשפטים, שגם נמנה עם מייסדיה: זנה לקח את תפקידו במאבק למיגור גזענות ברצינות תהומית, ולמרות היעדר סמכויות ושיניים ליחידה הפך אותה למעשית ומשמעותית, ואולי זו בדיוק הסיבה שהשר במשרד המשפטים, שאוהב לדבר על גזענות והתנשאות במליאה, החליט להדיח את זנה, אחד מהפקידים הבכירים הבודדים מהעדה האתיופית, אחד משלושה. פחות משבועיים לאחר מכן הגיעו הפיטורים של עו"ד איילת רזין, ראש הרשות לקידום מעמד האישה. איילת הגיעה מהשטח, חמש שנים הייתה היועצת המשפטית של מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. היא הייתה מינוי נטו מקצועי, עברה ועדת איתור מסודרת. היה נדמה שהגיעה האישה הנכונה למקום הנכון, האישה הכי טובה לתפקיד. מה הדבר הראשון שעשתה השרה גולן? משהו שקשור למיגור אלימות מינית, אלימות כלפי נשים, שוויון מגדרי, נדמה לכם? לא.

כי בממשלה הזאת רק למי שאכפת מהמקצועיות, למי אכפת בכלל ממינוי נשים בכירות? רק מהג'וב, ואם היא לא מהמיליה, אם היא לא חברת מרכז ליכוד, היא כנראה לא צריכה להיות בתפקידה. ונחזור לאמסלם, שקיבל לידיו את הסמכות על החברות הממשלתיות: הוא דאג להחיות את מוסד המינויים הפוליטיים לדירקטורים, הוא מעכב את מינוי היו"ר החדשה לוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות, כך שפשוט לא תהיה ועדה שתבקר את הבחירות שלו. אחרי שתי הדוגמאות הנפלאות ממש של שרים שחושבים רק על הג'וב הבא שיחלקו במקום לשמור על מקצועיות ולמנות את האדם הנכון, אנחנו באמת מתפלאים, כבוד יו"ר הכנסת, שיורם סופר, המועמד המועדף על השר בן גביר למפכ"לות, אומר בריאיון בחדשות 12 דברים מעוררי חלחלה, כמו למה שיגיד לא לשר הממונה? אם רוצים לעשות משהו נגד הדמוקרטיה, יש בחירות, אני לא הכלי. זה מטורף, אדוני. זה מסוכן.

ממשלה שמעדיפה ג'ובים של נאמנים להם מאשר משרתי ציבור שנאמנים למדינה, ממשלה שמעדיפה את המלך על פני הממלכה.

אני ראיתי שסיימת, ונתתי לך להשלים את הנאום. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף נמצא? לא, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא נמצא, חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

הלוחמים מימ"ס איו"ש ומסיירת צנחנים,

מבצעית עיקשת יום-יום, שעה-שעה, למיגור תשתיות טרור בצפון השומרון ובג'נין בפרט. ומכאן נעלה על נס את פועלם ואת פעילותם המבצעית. אנחנו דנים היום בהצעת חוק להארכת כהונת רבנים ראשיים. אף שהחוק במהותו קובע שתהיה כהונה קצובה, המפלגות החרדיות מובילות את כולנו לחוקק הוראת שעה משיקולים פרסונליים גרידא. זה כמובן על מנת להרוויח זמן ולקבוע סידור עבודה למקורבים, וזאת מבלי לגרוע מכישוריו של אף מועמד כזה או אחר. אני שואלת את עצמי מה אמורים להרגיש אזרחי ישראל אל מול התהליך העקום הזה? האם הרבנות הראשית לישראל היא לא מוסד רבני עליון עבור כולם? הרבנים הראשיים מקבלים החלטות שמשפיעות על חיי היום-יום של כולנו, בלא יוצא מן הכלל, אגב, גם על הציבור החילוני, בין אם מדובר בנישואים, בגירושים, בכשרות, בלוויות, בגיור ודברים דומים. כיצד ייתכן שבמשך שנים המועדון הסגור הזה ממשיך להחליט בעצמו מי יעמוד בראשו, ומי יקבל את ההחלטות שמשפיעות על כולנו? איפה הייצוג של שאר חלקי העם בקבלת ההחלטה הכל-כך חשובה הזאת? הרבנות הראשית היא גוף שכבר שנים סובל מחוסר אמון הציבור, במקום לחזק אותו ולהחזיר לציבור את האמון בגוף הזה, ממשיכה ההנהגה החרדית לסגור דילים ולקדם מקורבים. הציפייה הבסיסית של כל אזרח במדינה היא שהרבנות הראשית והעומד בראשה יהיו גורם מקצועי קודם כול, שנבחר על בסיס שיקולים מקצועיים, ושוב, זאת כמובן מבלי להטיל דופי במתמודדים. אבל זו דרכה של הממשלה הזאת בכל הנוגע למינויים: זה שישה חודשים אנחנו רואים ממשלה שבוועדת שרים עוסקת באישור מינויים של מקורבים, שנפסלים על ידי הנציבות וחוזר חלילה, או מפאת היעדר התאמה, או מפאת הליך לא תקין, זה לא משנה, רק תהליכים שנפסלים. אז אם שאלתם את עצמכם למה הציבור בישראל מאבד משנה לשנה את האמון במוסדות השלטון שלו, זאת בדיוק הסיבה, דילים וקידום מקורבים. אתם נבחרי הציבור, ממשלת ישראל, העם נושא אליכם את עיניו. המינימום שאתם יכולים לעשות הוא לנהוג בהגינות. תודה רבה. זה לא מגיע לציבור שלנו, שמאס בדילים שנסגרים על חשבונו ומעל ראשו.

חבר הכנסת איימן עודה איננו, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, איננה. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. שלום, אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה,

את הנאום הזה רציתי להקדיש לך, זו סוגיה שקרובה ללב שלך. תחילה אני רוצה לברך את חבר הכנסת סימון דוידסון, שאינו נמצא כאן, על ועדת משנה שהוקמה היום, ועדת משנה לוועדת חינוך, על ספורט, קידום הספורט בישראל. אני חושבת שאין נושא ראוי מזה שבו הוא בחר לפתוח כדיון ראשון, והוא גזענות ואלימות במגרשי הספורט. כל אחד משני הנושאים חשוב בפני עצמו. אני סבורה שצריך להפריד את שני הנושאים האלה, אני גם חושבת שכתוצאה מהדיון היום חבר הכנסת דוידסון יקיים דיון נוסף, אבל אני רוצה לדבר איתכם על מה שקרה בחודשים האחרונים, ואיזו עונה הייתה. אנחנו מדברים על העונה שהייתה רוויה בגזענות ואלימות, אולי העונה שהייתה הכי רוויה באלימות ובגזענות, ואם משווים את זה לאחת העונות הקשות שהיו, בשנת 2015 2016, אם אז היו 70, 80 אירועים, העונה עד מאי הסתיימה עם 160 אירועי גזענות: שחקנים שחורים שסופגים נהמות וחיקויים כאילו הם קופים, שחקנים ערביי ישראל שקוראים להם "ערבי זבל" ומתבטאים כלפיהם בצורה חריפה ביותר. אני לא יודעת אם אדם שלא חווה גזענות יכול להבין את חומרת המעשים האלה, בטח כשזה לעיני מדינה שלמה. זאת חרפה. במקום שזה יהיה מופע ראווה ספורטיבי, זה הופך להיות מופע ראווה גזעני בפני כל עם ישראל, ומה הילדים שלנו לומדים מזה, כאשר שחקן צריך לקבל קללות, גידופים וחיקויים של בעלי חיים רק בגלל צבע עורו? רק בגלל צבע עורו. הפגיעה במורל, הפגיעה בנפש, הפגיעה במוטיבציה, הבושה הגדולה, וזה בכלל לא משנה, ספורט, שאמור להיות דווקא אחד הכלים שמחבר בין לבבות, במקרה הזה, כאשר רק שמונה מקרים טופלו מתוך ה-160, זאת בושה וחרפה. שמונה מקרים, מה היינו אומרים אם היה קורה דבר כזה לשחקנים יהודים באירופה או בכל מגרש אחר? כולנו צריכים להזדעק ולהיאבק בגזענות במגרשים, כי מה שמתחיל בגזענות הופך לאלימות קשה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה.

חבר הכנסת דני דנון נמצא?

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, איראן בדרך לפצצה, ארצות הברית בדרך להסכם גרעין איתה, יוקר המחיה טס לשמיים, המצב הביטחוני מתחיל להידמות יותר ויותר ליום הכיפורים 1973, ההשקעות בהייטק מאיימות לחזור לרמה של שנות השמונים הפשיעה משתוללת, הפחד שולט ברחובות. אבל מה שחשוב לראש ממשלת ישראל בדיוק עכשיו, בעת הזו, הוא להוביל הפיכה משטרית, להשתלט על מערכת המשפט ולהפוך את כולנו לביביסטאן. ואם זה לא מספיק, על הדרך גם התחילו עכשיו סזון. סזון, עונת ציד כנגד מי שנתפסים כ"בוגדים שמאלנים" בליכוד, אלה שהעזו לא להיות ביביסטים. בקיצור, לפי ביבי, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר, כי ככה זה כשאתה משקר לעולם יותר מדי, אתה מתחיל לראות בעיניים שלך את השקרים שאתה מוכר לציבור וחושב שזאת מציאות. זה שעבורו השקר הוא דרך חיים, הביא למצב שחייו הפכו לשקר. בכל פעם שמשהו אחר מאיים להתפוצץ, ניהול המשבר לפי ביבי הוא לפוצץ את ישראל במקום אחר, כדי שלא ישימו לב. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? חולה שמגיע לרופא עם כאב ברגל, הרופא נותן לו מכה בראש, מכירים את זה, כדי שהוא יפסיק לשים לב לרגל. הוא ממש הפך להיות ד"ר ביבי, זה האיש וזו ממשלתו. הם איבדו את השפיות, אבל הכי עצוב הוא שהם איבדו גם את החמלה כלפי האזרחים שלהם, הם עיוורים לנזקים שהם גורמים לציבור. רק תירוצים יש להם, ואחריות הפכה למילה גסה עבורם. היהדות הפכה רק לכותרת, והם שכחו והפכו להיות אמפתיים לערכי היהדות האמיתיים:

קבלת הגר והאחר. לא אכפת להם מהיהדות, לא אכפת להם מהיהודים, לא מהמיעוטים, לא מהאזרחים, לא מהנושאים בנטל, לא מיוקר המחיה, אכפת להם רק מכוח, כסף וכבוד, וכמובן, כשאני מדברת על כבוד, מדובר על כבודו של מוסוביבי בלבד. מה שלא ביבי, לא קיים, מה שלא עוזר לו, לא מעניין אותם. כמו שהוא איבד את נשמתו ומוכן לשרוף את המדינה כדי להימלט מהכלא, ככה הם מוכנים לשרוף את המדינה כדי להגן על פולחן עגל הזהב מקיסריה. מה אני אגיד לכם, זאת בושה, פשוט בושה. אין מה לקרוא להם לעצור, גם אין מה לבקש ממנו להתעשת, זה חזק מהם. כל מה שנותר לנו לעשות הוא להביס אותם, לשלוח אותם הביתה, כי אין לנו ארץ אחרת, וכבר אין לנו אופציה אחרת. לא אכפת להם מאיתנו האזרחים, זה או ביבי או מדינת ישראל, ואנחנו, חברים, תמיד נהיה בצד של מדינת ישראל. תודה רבה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה. חבר הכנסת אבי מעוז. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קיבוץ מגידו הוקם על ידי קבוצה מתנועת השומר הצעיר בשנתה הראשונה של המדינה, לאחר שתושבי העיירה לג'ון, שנכבשה על ידי חטיבת גולני, ברחו ברובם לאום אל-פחם. בבחירות האחרונות התפלגו כך המצביעים במגידו: יש עתיד, כ-44%, העבודה, כ-15%, המחנה הממלכתי, כ-14%, מרצ, כ-13%. יחד עם ה-1.5% שהצביעו לליברמן, הצביעו לשמאל מעל 88% מקרב המצביעים במגידו. ישראל ביתנו בראשות, בתקופה האחרונה מגיעים ערבים מאום אל-פחם להפגין ולהתפלל בסמוך לקיבוץ. מי שלא ביבי הוא שמאל. הם לא שכחו מעולם את הזיקה שלהם לאדמות מגידו. 75 שנים הם מחכים לשוב לאדמותיהם, כפי הבנתם, אבל מבחינת השמאל הישראלי, יש איזשהו חילוק מוזר בין חלקי הארץ ששוחררו במלחמת העצמאות לבין אלו ששוחררו במלחמת ששת הימים. בעוד ביחס ליהודה ושומרון ולמתיישבים בהם יש יחס מנוכר והאשמה שמדובר בכיבוש בלתי מוסרי ובלתי חוקי, עם חבלי הארץ מתש"ח אין להם שום בעיה מוסרית או חוקית. האמת שאכן יש הבדל בין שני סוגי ההתיישבות הללו: ביהודה ושומרון לא הוקמו יישובים על אדמות כפרים או יישובים ערביים שתושביהם גורשו. בתוך מה שמכונה הקו הירוק קמו מאות יישובים, קיבוצים ושכונות ממש על אדמות הכפרים הערביים, ולפעמים אפילו לא על חורבותיהם אלא באותם בתים עצמם, כמו למשל בכמה משכונות ירושלים. אבל בניגוד לאותה חלוקה מדומיינת של השמאל, אצל ערביי הארץ אין חלוקה כזאת. הנכבה מ-48' היא אסון לא פחות בעיניהם מאשר ההפסד הצורב במלחמת ששת הימים. ארגון הטרור אש"ף, שיושב-ראש רשות הטרור עומד בראשו, נוסד שלוש שנים לפני שחרור יהודה ושומרון. השאיפה המתמדת שלהם היא שחרור כל הארץ משלטון היהודים. תהליכי השלום המדומיינים, כמו אוסלו וההסכמה להקמת האוטונומיה שלהם, הם רק עוד שלבים בתורת השלבים להשמדת מדינת ישראל. שלא תבינו לא נכון, אין בי שום שמחה לאידם של חברי קיבוץ מגידו, מדובר באחים שלי. אבל הגיע הזמן לפקוח את העיניים. הגיע הזמן לברר לעצמנו מנין באמת נובעות זכותנו וחובתנו על הארץ הזאת. הגיע הזמן לחזור לעצמנו ולעצמיותנו, ומתוך כך להבהיר לאויבינו שאין סיכוי שבעולם לעקור אותנו מכאן.

תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אבי, מי זה האיש וחצי שהצביע לנו, בדקת? מי זה האיש וחצי שהצביע לנו? אדוני היושב-ראש, השרה גולן, חבריי חברי הכנסת, השבוע נמדדה הטמפרטורה החמה ביותר באוקיינוס האטלנטי שנמדדה באביב כלשהו אי פעם. למעשה, בכל יום מאז 21 במרץ ועד היום נשבר שיא יומי בטמפרטורת המים. לגלי החום האלה יש כמובן השפעה בלתי נתפסת על בעלי החיים, אירועי מוות המוניים של דגים. אבל מה שקורה בים לא נשאר בים. עליית הטמפרטורות באוקיינוסים צפויה להגביר אירועי קיצון גם ביבשה: גלי חום, בצורות, שרפות והצפות. "צפויה" אמרתי? המשבר כבר כאן. בשבועות האחרונים הטמפרטורות בצפון כדור הארץ כל כך גבוהות, כל כך חריגות.

למשל, חרגו גלי החום בכמעט שמונה מעלות מהממוצע התקופתי של העשורים האחרונים. החום הכבד, היובש החריג, רוחות חזקות, הביאו ל-400 מוקדי שרפות, שכילו יער בגודל של דנמרק. לא רק בקנדה, באוסטרליה ב-2020 השרפות נגעו בכמעט 80% מאזרחי היבשת וכילו שטח בלתי ייאמן של 243,000 קילומטרים רבועים. בסיביר, ב-2020 ושוב ב-2021, שרפות היערות הביאו לפליטות פחמן של כמעט כל הגודל התעשייתי של גרמניה במשך שנה שלמה. כל הפליטות שיש בגרמניה בשנה שלמה. חברי וחברות הכנסת, אני חלילה לא מזלזל ולו במעט באתגרים הגדולים שניצבים מולנו מול איראן, באוקראינה, בסין. הם אכן אתגרים גדולים ומורכבים, אבל משבר האקלים הוא איום דרמטי שפשוט נשכח בצד. אנחנו צריכים להתעורר על החיים שלנו. ישראל מוכרחה להתייחס למשבר האקלים ככזה, איום דרמטי שיש לו השפעה על החיים שלנו ושל הדורות הבאים. ישראל צריכה חוק אקלים שאפתני, ששם מסגרת לתוכנית עבודה ממשלתית שתיאבק בצורה נחושה ושיטתית במשבר האקלים, בהאצת המעבר לאנרגיות מתחדשות, בהתייעלות אנרגטית, בהפחתת הפליטות מענף התחבורה בישראל. מבחינתי, מבחינתנו, אין אופוזיציה ואין קואליציה בצורך להיאבק במשבר האקלים. אמרתי את זה גם לשרה סילמן: אנחנו נתמוך בכל הצעה רצינית שמונחת על השולחן בבית הזה להיאבק בצורה רצינית ויסודית במשבר האקלים. האחריות היא על כולנו.

תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר נמצאת?

חבר הכנסת רם בן ברק. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עמד כאן השר אמסלם לפני איזה שעתיים-שלוש, אני יודע, ואמר לנו: על אפכם ועל חמתכם אנחנו נחוקק את ההפיכה המשטרית הזאת. אנחנו נשלוט, לא יכול להיות שהיועצים המשפטיים ינהלו את המדינה הזאת. אני רוצה לדבר קצת בשפה של אמסלם. אמסלם, מאי גולן, לא יעזור לכם שום דבר, אתם לא תקדמו את החקיקה הזאת. אתם לא תקדמו את ההפיכה המשטרית הזאת. אתם לא שולטים, כי אתם לא יודעים לשלוט, כי אתם לא מוכשרים מספיק, כי אין לכם יכולת לשלוט. אתם חבורת ליצנים שמובלת על ידי חבורה משיחית קיצונית שמחזיקה אתכם אני לא רוצה להגיד איפה ומנהלת את המדינה הזאת. ואנחנו לא ניתן לכם לעשות את זה. אתם יכולים להיות 64 מנדטים, נבחרתם, יכולתם לשבת כאן ולנהל את המדינה הזאת ולעשות את הדברים שצריכים. במקום זה בחרתם לשסות, להרוס, לרמוס כל דבר אפשרי כאן במדינה הזאת. אבל אנחנו, עם כל הכבוד, לא ניתן לאף אחד לקחת את מדינת ישראל, לקרוע את מגילת העצמאות לגזרים ולעשות אותה מדינה גזענית, כזאת שסוגדת לגזע אחד ורומסת את הגזעים האחרים. איזה גזע זה,

הנפלאה הזאת, ולהפוך אותה למדינת אפרטהייד. אנחנו לא ניתן לאף אחד לרמוס את הזכויות של הקהילה הלהט"בית, אנחנו לא ניתן לאף אחד לרמוס את הזכויות של הנשים במדינה הזאת. לא ניתן לאף אחד לרמוס את הזכויות של הערבים במדינה הזאת, כן וגם לא ניתן לאף אחד לרמוס את הזכויות של החרדים במדינה הזאת. מה אתה אומר, זאת בדיחת השנה. אנחנו מדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית, ושום חבורה סהרורית כמו זאת, שמספר הכיסאות הזה, שאי-אפשר לספור מרוב כיסאות של הממשלה ההזויה הזאת, כמו החבורה שלכם,

על אפכם, על אפכם ועל חמתכם.

אתם תמשיכו לצעוק, אבל את ההפיכה הזאת לא ניתן לכם להעביר, גם אם נהיה ברחובות, וגם אם נצטרך לשתק את המדינה הזאת. כן, אנחנו לא ניתן לאף אחד לשנות לנו את המדינה. תודה רבה. לא דיברת בשפה שלהם, הם לא הבינו אותך, רם. אמרת שתדבר בשפה שלהם, ולא ירדת לשפה הזאת. איך הם יבינו אותך,

חבר הכנסת שלמה קרעי, איננו.

היו לי ציפיות. אולי לדבר ברוסית? לא ירדת לשפה שלהם. כי אתה לא מסוגל לרדת לשפה שלהם. זה נכון. אתה לא מסוגל, אני לא מסוגל. גם לא הבינו אותך.

אולי תתרגם לי? תאפשרו לחבר הכנסת דוידסון, תתרגם

יבגני, תאפשר לחבר הכנסת דוידסון.

אבל חבר הכנסת דוידסון הוא משלנו, הגיע מליטא.

דבר רוסית, רגע, לשרה. היא מתה לשמוע את השפה. תגיד לה כמה משפטים אולי, יבגני. חבר הכנסת, בושה, בושה.

(אומר מילה ברוסית.) הוא רוצה לדבר,

יחידה מיוחדת שאמורה להתחיל לפעול, אבל הפלא ופלא, לא אמרו לה להתחיל לפעול. ואני חוזר ואומר, ואמרתי גם לשר, איזה שר,

שר?

הבן אדם לא יכול לנהל דוכן פלאפל.

אבל הוא השר. אגב, דוכן פלאפל זה מאוד קשה לנהל.

אמרתי שאני אקרא לסדר. לא

לטנף ולייצר דברים שלא תואמים את המציאות.

יש נטייה בזמן האחרון לחברים מהקואליציה להגיד: מה שהיה היה. מי חוזר לסיפור של 50 מיליון לביתו של בנט, עברנו כבר, מה זה משנה שזה לא אמת? מי חוזר לסיפור 53 מיליארד לעבאס, מס עבאס, אף אחד לא מדבר שהממשלה הזאת העבירה בדיוק את ההחלטה שהממשלה הקודמת והקודמת והקודמת עשתה. הרי מאיפה בא הכסף למגזר הערבי? מי ישב עם הרשימה המשותפת ב-2015, גברתי השרה? יושב-ראש המפלגה שלך. מה אתה צועק?

אז אני אצעק בשביל שתשמעי. עכשיו, אתם מייצרים פייקים, אתם לא נושאים באחריות על שום דבר. אתם חושבים שאפשר לעבוד על

אני אגיד במה אי-אפשר לעבוד על הציבור. אי-אפשר לעבוד על הכיס של הציבור.

כי הכיס של הציבור לא בוגד. בן אדם שמגיע היום לסופר ומסתכל מה היה לפני שישה חודשים ומה קורה היום, הוא לא יבוא בטענה לליברמן, הוא יבוא בטענה אלייך, לשרים שיושבים לידך. הוא יבוא בטענה לכל חברייך בקואליציה כי אי-אפשר להפיל על הממשלה הקודמת את האחריות שלכם. זאת אחריות שלכם. אני אספר, זה לא קרה. את יכולה לספר עד מחר. אין שום מיסים. שום מיסים. אתם ביטלתם מס על השתייה המתוקה. ביטלתם מס על השתייה המתוקה, נכון?

עכשיו אני שואל שאלה: למה לא ירד מחיר השתייה המתוקה? למה אתם לא דואגים שהציבור ייהנה מזה שאתם ביטלתם מס ו-600,000 ישראלים ימשיכו להיות בסכנת סוכרת? טוב מאוד שהמחיר לא ירד.

לא, הם לא בודקים את זה. עכשיו דבר נוסף, אתם חושבים שאפשר לבוא וכל הזמן לדבר על זה שהממשלה הקודמת עשתה. זאת האחריות שלכם. האחריות שלכם, פגיעה בהשקעות, האחריות שלכם, עלייה במשכנתאות, האחריות שלכם, כל מה שקשור גם לנתוני אבטלה, והאחריות שלכם על המדינה.

גברתי השרה, טרם הפנמת את זה, ואת יושבת על שולחן הממשלה, יש לך בעיה גדולה מאוד. כנראה גם לעולם לא תביני את זה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר נמצא? חבר הכנסת אלון שוסטר. כנראה עוד לא הפנמת שהשרים לא, ממשלה מושחתת לא יכולה להטיף לי מוסר. תתעסקו בעצמכם.

יש אפשרות להבין מי שוב מנפיק אישורי כניסה למשה מירון, שמוביל את המאבק נגד "שמאלנים בוגדים"? מי מכניס את האדם הזה למשכן הכנסת? חבר הכנסת שוסטר, בבקשה. לא להפריע. מי אחראי להוציא אישור כניסה למשה מירון לכנסת, שמסית נגד חצי עם? אני רוצה לדעת מי הכניס את ראש מחאת המפגינים שלכם אחלה, בואו נבדוק. לא, לא. אל תתחילו דיון. השרה גולן, ראית שלא עניתי לו כי הרעיון של הדמוקרטיה, שעדיין קיימת, זה שיציע הציבור פתוח לכולם. אבל הם יסגרו את זה פעם, אל תדאגי. בינתיים אני לא רציתי לפתוח דיון בזה. אני מבקש לדעת מי, אני רק רוצה

חבריי האינטנסיביים מאגף האופוזיציה, אני מבקש לשים על סדר-היום שלנו אירוע שאני ראיתי אותו, אתם יודעים, ברשתות, של אותו אדם עם חזות חרדית. אתם מפריעים לחבר הכנסת שוסטר. אני מבקש לא להפריע. אתה יכול לא להפריע לשוסטר?

אז אני ברשותך רוצה לדבר על אותו אדם עם חזות חרדית שנסע באוטובוס והצליח לבלבל, לצאת מהקופסה,

הכניסו אותו לתוך סטריאוטיפים ומסתבר שהתבלבלו, והסתבר שיש דבר כזה, אדוני היושב-ראש, אדם חרדי שהוא גם עורך דין,

גם שירת בצה"ל, גם סרן וגם עושה מילואים. ההתבלבלות הזאת היא לא מנת חלקו של צד אחד אלא של כולנו. הרבה יותר קל לכולנו לשים את עצמנו בתוך קופסאות. אני מכיר קיבוצניקים שהמסורת היהודית חשובה להם, בדרכם או בדרך האורתודוקסית. אני מכיר, רק אתמול עשינו סיור, והיום דיברנו ביוזמתה של חברת הכנסת יסמין פרידמן על הייטקיסטים ויזמים בדואים, החיבור הזה, בדואי והייטקיסט, בדואי שמדבר אנגלית. טייסים, יש טייסים למשל,

זה גם נורא מבלבל, טייסים שהם אינם בוגדים, מין דבר כזה משונה, ויועצים משפטיים שהם דווקא פטריוטים, ואנו לא תמיד שמחים בהחלטות שלהם, ואני אומר את זה על עצמי, בתור מי שהיה בחלק לא קטן מחייו ברשות המבצעת או שלוחה של רשות מבצעת. אני מכיר אנשים שהם דתיים ציוניים, כיפה כזאת או אחרת, ודמוקרטים בנשמתם. הקליידוסקופ האנושי הוא הרבה יותר מורכב מאשר התאים, האינקובטורים האלו,

שנוח לנו מכל מיני סיבות להכניס את עצמנו לתוכן. ואדוני היושב-ראש, זה לא במקום להיאבק בוויכוחים הנוקבים שאנחנו מקיימים בימים אלו על להיכנס ולהשתלב באזורים צפופי אוכלוסייה ביהודה ושומרון, ולהעמיק את הקושי שלנו להאמין שמדינת ישראל יכולה להישאר גם דמוקרטית וגם עם צביון יהודי, עם רוב יהודי, להאמין שאנחנו מסוגלים לקיים דמוקרטיה ייצוגית כראוי שתשמור על זכויות אדם.

להאמין שאנחנו מסוגלים לקיים כלכלה עם שוק חופשי, אבל שמחזקת את תוצרת כחול-לבן. יש לנו המון נושאים להתווכח עליהם, לא להוסיף עליהם סטריאוטיפים מיותרים.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, ניסים ואטורי יצא, אז חבר הכנסת נאור שירי,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הבושה של מדינת ישראל שם ביציע שמסתובב שוב בלי תג, ערב טוב לכולם. חבל שגם חמק פה קפטן ואטורי, ככה הייתי מקבל באמת שניים במחיר אחד, לדבר עליכם.

אבל איפה השרה? אין שר. אוקיי, אז אין לי זמן?

אבל שר, אין שר. קרעי, קרעי פה.

שלמה קרעי נמצא פה והוא תכף ייתן לכם גם גימטרייה.

אה, הוא פה? היה עדיף שהוא לא יהיה פה.

חשבתי הרבה על מה לדבר, אבל אין לי כבר מה לדבר על באמת הוד רוממותו הוגה הדעות בן ימינו, השני רק לעמית הלוי וקפטן ואטורי, משה מירון. אבל כן אני רוצה לדבר על מה שאתה מייצג. אתה מייצג בעצם את ההשחתה שעוברת מדינת ישראל. אנחנו רואים את זה בדמות שלך שיושבת מחייכת כמו,

לא נמשיך, ואנחנו גם רואים את זה בשלבים אחרים שקורים פה במשכן. אנחנו רואים את זה כשבאים אנשי מקצוע ומדברים אליהם בצורה באמת זוועתית, גם חברי הכנסת, גם הציבור.

אנחנו רואים את זה בתופעה שקיימת היום גם בין נבחרי הציבור. אם אנחנו מדברים,

ביום רביעי על הכול שפיט, בממשלת ישראל ובעשר השנים האחרונות במדינת ישראל, הכול פלילי. פעם אם היית עושה משהו פלילי והיו תופסים אותך, מהבושה היית נשאר בבית, או לא מתיימר להתמודד למשרות ציבוריות. היום הבושה יושבת פה. היום אם יש לנו משהו פלילי, אם תפסו אותנו חס וחלילה עושים משהו לא טוב, אתה מקבל נקודות על זה. מחר יש בחירות ליו"ר לשכת עורכי הדין של מדינת ישראל. אני לא עורך דין, אבל תסכימו איתי שבמידה מסוימת צריכה להיות איזו מידה של הגינות וצדק. בסוף עורך דין הוא מטעם החוק, מייצג את החוק, בא לדבר על החוק. אבל זה לא משנה. יושב בן אדם היום, מתמודד סופר-לגיטימי וכנראה בעל סיכויים לנצח, וזה בסדר גמור במדינה שלנו. כי במדינה שלנו, אם אתה ראש ממשלה תחת כתב אישום, אתה מקבל קולות על זה. לכן, ראשי עיריות שהורשעו וישבו בכלא, רק מרוויחים מזה. הם רק מרוויחים מזה. הם מרשים לעצמם להתמודד גם תחת כתב אישום, וגם אחרי שריצו את זמנם, הם מגיעים ומתמודדים שוב. אתה רואה את זה אצל ראשי רשויות, אם זה בת ים, יש ברמת השרון, אתה רואה את זה בדרג הפקידותי, אתה רואה את זה בדרג המיניסטריאלי. אנחנו היום נמצאים במדינה שהיא סמל ומודל לשחיתות בת-קיימא. כי אם אתם עוברים היום עבירה פלילית, אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל, אני רוצה לבשר לכם את הבשורה המתוקה, תודה רבה. שיש לכם היכולת והזכות לחלום על מקום בפרלמנט הישראלי, כי הבושה היא פה, והיא גם שם. תודה רבה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. איך ניסים ואטורי? אני לא צריך לתת לך הסברים.

אתה הבנת מה זה מחירי הארנונה, או שאתה רוצה לבוא לפה ואני אעשה לך שיעור? לא, הוא רוצה איזו גימטרייה טובה, אם יש לך. בוא תגיד לי גימטרייה. אתה לא יודע מה זה ארנונה בכלל. אתה לא יודע מתי יש מסחר בשער הדולר. תתבייש. נאור שירי זה 777. הינה הוא עם הפנקס. היה היום מסחר בשער הדולר? 777 זה הקוניאק של פעם. היה היום מסחר בשער הדולר? אין לך מושג. מביך. היום היה מסחר.

שר תקשורת מעלי אקספרס. אם אתה תמשיך לצעוק אני אצטרך לקרוא אותך לסדר. וואי, אוקיי, אז אני לא אצעק,

חבר הכנסת ואטורי, בבקשה. היום יום שני, היה מסחר. רק על זה הייתי קורא אותו לסדר. אה, היה מסחר היום? מה שער הדולר? בכמה הארנונה עלתה היום?

תן, תן לדבר, סליחה. מה עם מענקי האיזון שהבטחת? סליחה.

בבקשה, אתה צודק, הכבוד צריך להיות מופנה לקפטן

כבר שכנעת את אזרחי ישראל שצופים בנו שצריך להיות עבריינים ופליליים בשביל להיבחר פה, אבל קצת כבוד. חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. חבר הכנסת שירי, הגימטרייה שלך גם,

תעשה גוגל מה זה גימטרייה, תלמד שכדאי לסתום את הפה לפעמים. השר קרעי, אתה מפריע עכשיו לוואטורי. השר קרעי, כולה חיבור וחיסור, אתה לא גאון. רק תלמד לסתום את הפה לפעמים. השר קרעי, אתה פשוט מפריע לוואטורי,

תעזוב, נו, תן לו לצאת, שיירגע קצת. ואטורי, אתה מוציא אותנו להורג? מי? חס וחלילה, איזה מוציא להורג, תגיד לי, עזוב, נו. ואטורי, הינה חבר שלך.

חבר הכנסת ואטורי, יש לך זכות דיבור, אז דבר. זה אתה הכנסת את הדבר הזה לכנסת? יבגני, יבגני, עזוב, נו. חבר הכנסת ואטורי, דבר. ואטורי, אל תענה. אני אמרתי דבר אחד. קראת לו "יבגני"

מי דיבר "יבגני"? תגיד לי, יבגני זה הוא.

עזוב, עשיתי בדיקה, אל תפגע בהם. תגיד, מה אתה עשית בצבא. למה אתה הולך אליהם?

כי אתה מדבר איתם. מי דיבר איתם? תגיד לי, אמרתי מיקי לוי? אתה סתם מערבב כי נוח לך.

לא, אתה מרשה לי, הינה עוד שלושה קצינים. יש לי סוד בשבילך, מעטים האנשים, אולי בכף יד אחת, ורובם מהאופוזיציה, שלא עשו צבא,

כן, עשיתי בדיקה. איפה הם?

כשניפגש אני אראה לך את הדוח שעשיתי, עברנו אחד אחד. אני רוצה לראות אותם. אתה תראה, ואם כן, מה אתה מפסיד?

חבר הכנסת ואטורי. ארוחה בפרסה. חבר הכנסת ואטורי, תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

לפני שאתה יורד, מי מכניס אותו כל פעם? ואטורי, ועוד פעם אתה מכניס אותו כל פעם?

הכנסת ניסים ואטורי.

חבר הכנסת ניסים ואטורי. ניסים, על מה רצית לדבר? לא הבנתי. אני אדבר מלמעלה, יותר טוב. בבקשה, תנו לחבר הכנסת לוי לדבר. אדוני היושב-ראש, השבוע, לפני כיומיים השר לביטחון לאומי, איזה שם מפוצץ, "השר לביטחון לאומי"; ביטחון לאומי, עשייה קטנה, ככה, חצי שנה, בקושי עשייה לפני יומיים יצאה הדלפה לכל אמצעי התקשורת באופן מאורגן. מיקי, השר לביטחון לאומני. השר אינו מתכוון להאריך את שירותו של המפכ"ל בארבע שנים. שמאלן, וואו. חצי שנה לפני סיום תפקידו של המפכ"ל. לגיטימי לא להאריך תפקידו של מפכ"ל, של רמטכ"ל, לגיטימי לחלוטין, עושים את זה שלושה חודשים לפני. מה הוא עשה בהודעה הזו? הפך את המפכ"ל לברווז צולע. גם ככה הארגון לא מתפקד, גם ככה הארגון תחת לחץ. שישה חודשים לפני הזמן, כאשר המפכ"ל נמצא בחו"ל, סועד את אחיו על מיטת חוליו באירוע משפחתי קשה. איזה שפלות רוח, איזה גועל נפש, איזה חוסר אנושיות, איזה חוסר,

כבר לא נשארו לי מילים להגיד לך מה אני חושב עליך. מכיר אותך מגיל 14. בתור מה?

בתור עצור שלי כמפקד תחנה. איזה שפלות רוח. ריסקת ארגון מפואר, 11 ניצבים פרשו. כולם אשמים. המפכ"ל לא מתפקד, הניצבים לא מתפקדים, היועצת המשפטית לממשלה לא נותנת לך יכולות לבצע מעצרים מינהליים.

לא נותנים לך לעשות שימוש באמצעים של שירות ביטחון כללי. זוהי טעות לעשות שימוש בשירות ביטחון כללי. יש למשטרת ישראל את היכולת, פי עשרה אנשים שיכולים לעשות את העבודה. אסור להפעיל שב"כ כנגד אזרחי מדינת ישראל. אסור לעשות את זה, אפילו אם הם פושעים עבריינים. משטרת ישראל יכולה לעשות את זה. כולם אשמים, כמו שאמרתי, חוץ ממך. אתה מנסה להיות מפכ"ל-על, אבל השבוע, חבר הכנסת סגלוביץ', השר לביטחון לאומי קיבל את המכה החזקה ביותר. בית המשפט העליון הוציא צו מניעה למשרד לביטחון פנים ולמדינה, תבואו להסביר מדוע אתם הולכים לשנות את פקודת המשטרה, מדוע אתה רוצה להיות מפכ"ל-על. אני מבטיח לך, לא ניתן לך להיות מפכ"ל-על. חבר הכנסת בועז טופורובסקי. תודה, אדוני היושב-ראש. סגנית המזכיר, מי השר התורן?

שר תורן, חברות וחברי הכנסת,

אני רוצה לפתוח בהשתתפות בצערה של משפחתו של רוכב האופנוע רזיאל בוחניק על מותו של רזיאל, שנהרג אתמול בתאונת אופנוע סמוך לשדה תימן. אני חושב שמדי פעם כשאנשים באים ומשתתפים בצער המשפחות על הרוגי פיגועים, מה שקורה פעם ב-, כדאי גם להזכיר לפעמים, או בכל יום שעולים לדבר כאן, שכל יום יש אנשים שנהרגים בדרכים ומשפחתם הופכת להיות משפחה שכולה, והקרובים אליהם, לעולם חייהם לא חוזרים להיות אותו דבר. ב-24 שעות, מעבר לרזיאל נהרגו עוד שני רוכבי אופנוע. כמובן, צערנו והשתתפותנו בצער כל המשפחות. אנחנו נמצאים עכשיו בדיון על חוק שהוא חוק פרסונלי. אני זוכר שכשאני הייתי נבחר ציבור צעיר, עוד באגודת הסטודנטים, היה לנו קטע כזה שהיינו בודקים באילו אגודות סטודנטים משנים תקנונים ממש חודשים לפני הבחירות כדי להימנע מבחירות או כדי לעשות כל מיני קונצים וטריקים. באגודות סטודנטים אין ביקורת כמו בבניין הזה, אבל יש מבקרים, כי זה עמותות, ויש מועצת הסטודנטים, והיינו עושים בלגן בכל מקום. זה היה נראה כל כך מושחת ולא תקין כאשר אנשים שנמצאים בשלטון, באופן זמני, כי הרי אנחנו בדמוקרטיה, אז השלטון לא של אף אחד מאיתנו, שוכחים עם הזמן שהשלטון הוא לא של אף אחד מאיתנו, וכשנוח להם, כשיש סיבות אישיות, בדרך כלל זה קשור לחברים, לעצמם או לבני משפחה, אז הם משנים את כללי המשחק כדי להתאים אותם למה שנוח להם, ושוכחים שהגוף שהם עומדים בראשו או שמקבלים החלטות בשמו הוא לא גוף שלהם, הוא גוף שהיה לפני שהם הגיעו ויישאר אחרי שהם יעזבו. זה חלק מהבעיה בשררה. כאשר אנשים מדי פעם, אחרי כמה זמן, שוכחים שהשררה היא זמנית וחושבים שהכיסא,

הבית, הארגון, המדינה, שייכים להם ושבלעדיהם הכול יתרסק. ואיכשהו אנשים הולכים, ומדינות ממשיכות וצומחות, ולכל אחד ואחת יש מחליף. חלק מרכזי מהבעיה שלנו הוא שיש כאן אנשים שכנראה נמצאים יותר מדי זמן בבניין הזה, והם שוכחים שהיו אנשים לפניהם ושיהיו אנשים אחריהם. הם מסתכלים על המקורבים אליהם ועל ארגונים שיש להם השפעה בהם, והם מנסים לעשות הכול, אבל פשוט הכול, כדי שההשפעה, השליטה והכוח שלהם באותם ארגונים יישאר לעד. ואותם ארגונים, בין שקוראים להם רבנות ראשית, כנסת ישראל, חברה ממשלתית, אגודת סטודנטים, ועד עובדים, ארגון נכי צה"ל או לשכת עורכי הדין, בסופו של דבר, הארגונים האלה, במקום שהם ייצגו את הציבור שהם נמצאים וקיימים כדי לייצג אותו, במקום שיהיו שם אנשים שיעבדו מסביב לשעון בשביל לוודא שאנחנו נעשה טוב למען אחרים ולמען הציבור שאותו משרתים, הארגונים האלה הופכים להיות איזה כלי וג'וב לאנשים לעשות בהם כרצונם. האנשים שהארגונים האלה אמורים לייצג אותם לא מרגישים שהארגונים האלה מייצגים אותם, והאזרחים באים ואומרים: אלה לא נבחרי ציבור שלנו. אלה לא מייצגים אותנו. אלה לא ידברו, נגמר הזמן מזמן. אני יודע, אני מסיים, צ'יק-צ'ק. אלה לא ידברו בשם הדת, אלה מושחתים ואלה הורסים כל חלקה טובה. ואנחנו כאן, במקום לבוא ולשנות את זה, במקום לבוא ולהראות דוגמה, במקום לבוא ולהגדיל את האמון של הציבור, אנחנו באים והורסים את האמון. הצעת החוק הזו, כמו הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים כאן, דינה להיזרק לפח.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק. יבגני. לקרוא לך יבגני? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, שרים, הממשלה הזאת, באופן לא מפתיע, לא מוכנה לקחת אחריות על שום דבר משורת הכישלונות שלה, והשורה הזאת היא ארוכה מאוד, בכלכלה, בביטחון, בחינוך, בתקשורת, בניהול המדינה ברמה הכי בסיסית ומתבקשת.

גם רשימת האשמים ארוכה. אתה שר או טרול, אני לא מבין. האופוזיציה בכנסת אשמה, הוא אחראי לשומה במחוז מרכז. המחאה ברחובות, נגיד בנק ישראל אשם, הממונה על התחרות, הכלכלנית הראשית, היועצת המשפטית לממשלה, אהוד ברק, אהרן ברק, ברק אובמה, רם בן ברק, ברק רביד, ברק יצחקי, ברק בכר. כולם אשמים, יש את ברק כהן. למעט הממשלה המכהנת. מי אחראי לפשיעה הגוברת? השוטרים. מי אחראי לכאוס במערכת החינוך? ארגון המורים. מי אחראי לאינפלציה? המחאה. מי אחראי להברחת המשקיעים? המשקיעים עצמם. ליוקר המחיה? הצרכנים, וכמובן, הממשלה הקודמת, שנושאת באחריות לכל דבר, לזינוק במחירי החלב, להעלאה בתעריפי התחבורה, להסכם המתגבש עם איראן, גם למזג האוויר השרבי. לכל דבר יש אשם, ובלבד שהוא לא נמנה עם הממשלה הזאת, המכהנת כבר חצי שנה, מכהנת אך לא מתפקדת. הממשלה הכושלת, שבורחת מאחריות. חבריי השרים וחברי הקואליציה, יש לי חדשות בשבילכם: נגמרו התירוצים. אתם בשלטון. אתם נושאים באחריות לניהול מדינת ישראל. וכפי שזה נראה עד כה, אין לכם שום יכולת לעמוד במשימה. ממשלת הכאוס הגרועה בתולדות ישראל. תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על המחסור במיטות אשפוז בבתי חולים במדינת ישראל, מחסור שנוגע לכלל אזרחי המדינה, ויש לו קשר ישיר לעומסים בבתי החולים ולשירות הלקוי שמקבלים החולים בארץ. לפי הסקר האחרון, שנערך בשנת 2022, שיעור מיטות האשפוז בישראל נמוך בהשוואה למדינות ה-OECD. בישראל יש שתי מיטות ל-1,000 נפש, לעומת 3.5 בממוצע של ה-OECD. בעוד שאוכלוסיית המדינה גדלה וגדלה, שיעור המיטות ביחס לנפש קטן וקטן. אביא קצת מספרים. בסוף שנת 2022 היו בישראל 16,869 מיטות אשפוז, שזה שיעור של פחות משתי מיטות ל-1,000 נפש. בשנת 2015, שיעור מיטות האשפוז ל-1,000 נפש עמד על 1.83, ובשנת 2022 הוא ירד ל-1.74 מיטות לכל 1,000 נפש. אתם מבינים? אוכלוסיית המדינה גדלה ומספר מיטות האשפוז קטן. אתמול פורסם בידיעות אחרונות כי חולי סרטן רבים בפריפריה נאלצים לעבור עשרות קילומטרים כדי לזכות בטיפול רפואי הולם. בבתי חולים רבים המרוחקים מהמרכז אין ולו מיטה אחת המיועדת לטיפול בהם. כך למשל בבתי החולים זיו בצפת, ברזילי, יוספטל, בני ציון, בהם אין אפילו מיטת אשפוז אונקולוגית אחת. חולי סרטן שעוברים טיפולים מיוחדים חשופים לזיהומים, ולכן בזמן האשפוז הם חייבים להיות מבודדים מחולים אחרים. בהיעדר מיטות אשפוז אונקולוגיות, חולי הסרטן מאושפזים במחלקות פנימיות, מה שעלול להעמיד אותם בסכנת חיים. אסור לנו להזניח את הפריפריה. אסור לנו לאפשר את המשך הידרדרות מערכת הבריאות שלנו. אסור לנו להשלים עם המצב הקיים. טיפול רפואי ושירותי בריאות צריכים להיות נגישים לכלל אזרחי המדינה, גם לאלה המתגוררים בפריפריה, בצפון ובדרום, בנגב ובגליל. הגיע הזמן להוסיף מיטות אשפוז אונקולוגיות בבתי החולים בפריפריה. הגיע הזמן לשנות את שיטת התקינה במערכת הבריאות בהתאם למציאות הקיימת בישראל. צריך לחזק את מערכת הבריאות הציבורית שלנו, וזה אמור להיות בראש סדר העדיפויות של הממשלה הנוכחית. תודה רבה.

חברת הכנסת יסמין פרידמן. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לספר לכם על הדיון שנערך היום בבוקר בוועדת הנגב והגליל, שנוהל ביד רמה על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן. שחבר הכנסת מיכאל ביטון נתן לי לנהל הבוקר. אבל הדיון הזה נערך על אזור התעשייה המשותף עידן הנגב.

אם מישהו לא מכיר, אזור התעשייה הזה הוא מופת ודוגמה לשיתוף פעולה פורה ומשמעותי בין האוכלוסיות שמרכיבות את הנגב. שותפים למיזם הזה המועצה האזורית בני שמעון, רהט ולהבים, כשרהט מחזיקה ב-44%. אזור התעסוקה מכיל בתוכו מפעלים, הייטק וחממת חדשנות, והוא מעסיק כ-3,000 עובדים. ולמעשה, מה שקרה מאז הוא שברהט אחוז האבטלה ירד בכמעט 44%. וזה מאוד מאוד משמעותי. יוזמות כאלה הן המפתח לחיים משותפים בנגב. זה עוזר למלחמה באלימות, לחינוך, לתעסוקה, וכמעט לכל היבט משמעותי. זה די ברור לנו שהיעדר התעסוקה הוא אחד מהגורמים המשמעותיים שמובילים לאלימות, אבטלה ופשע. אני חושבת שראוי שפרויקטים כאלה יקבלו תיעדוף משמעותי ממשרדי הממשלה, שהזניחה את הנגב שנים רבות. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי יש כרגע תוכנית להגדיל את האונה הדרומית של אזור התעשייה. ההגדלה של האונה הדרומית תספק 15,000 מקומות עבודה חדשים, גם למגזר הבדואי וגם למגזר היהודי. זאת באמת בשורה משמעותית. וזה לא יקרה ללא החלטה משמעותית שאי-אפשר יותר להזניח את הנגב. שנים אף אחד לא טיפל באתגרים בצורה ראויה. דרושה ממש החלטת ממשלה שתקציבים של כל המשרדים יעברו לטובת הנושא הזה ולעוד פרויקטים דומים. אני חייבת לתת עוד איזשהו היבט. חודשים על גבי חודשים בממשלה הקודמת עלו לכאן שרים וחברי כנסת ודיברו על תוכנית החומש למגזר הערבי. הם קראו לה "מס עבאס", הם דיברו על סכום דמיוני של 53 מיליארד, המצאות מכאן ועד לפלנד. אבל אנחנו, תושבי הנגב, צריכים לאמץ כל תוכנית כזאת. תוכנית כזאת היא טובה לנו, היא טובה לכולם. אנחנו לא נלך לאף מקום, וגם הבדואים, האוכלוסייה הבדואית, לא הולכים לאף מקום. ואם לא נלמד לחיות ביחד ונשקיע בחינוך, בתשתיות, ברפואה, בתעסוקה, גם למגזר הבדואי, לעולם לא נגיע לשלווה ויחסים תקינים. הדוגמה של עידן הנגב היא דוגמה מדהימה. יש עוד יוזמות כאלה, וצריך להרחיב אותן כמה שיותר.

חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה. נראה לי שטעית בנאום. הבאת הרבה דפים. שלוש דקות, זה הכול.

כשאתה תשמע את הנאום אתה תוסיף שלוש דקות. היושב-ראש, אני רוצה לדבר על שני נושאים, ואני רוצה לדבר בעין טובה. בכל נושא כזה יש גם מה לתקן, אבל יש גם עין טובה במציאות. 1. מחר אנחנו נקיים טקס חלוקת מלגות על שם יובל פרנקל, מנכ"ל איכותי ומיתולוגי של חברת עמיגור. זה יהיה במכללה למינהל ב-10:00. נחלק מלגות לארבעה פעילים מתנדבים של דיור ציבורי ולעשרה סטודנטים. יהיו שם רעייתו סיגל, ילדיו הילה ועדי, האחים טל, אייל ורווית. ההובלה גם של דני גיגי, מנכ"ל הפורום לדיור ציבורי, ועו"ד אסף דרעי, מנחה בקליניקה שפעל המון למען הדיור הציבורי. הדבר הזה הוא ביטוי לאיש מופת, שבסביבה קשה של דיור ציבורי ומחסור במשאבים קיים שירות בלתי ייאמן. אני חייב לספר לך שהייתי פונה אליו כבר כראש עיר וגם כחבר כנסת וכשר, ב-24:00, ואומר לו: תשמע, יש קשיש בחיפה שלא מרוצה מהדיור המוגן שלו וחייב, בגלל המשפחה, לזוז למרכז, או הפוך, והבן אדם טיפל. איך אתה בודק ארגון? אתה בודק כמה תלונות היו. לא רק שלא היו תלונות, זה אחד הגופים היחידים שעסק בדיור ציבורי, עמיגור, שקיבל מחמאות מכולם, גם מיושבי הבית הזה. וגם צריך לציין את הסוכנות היהודית, שבאה, בעצם החברה של עמיגור היא חברה משותפת שפועלת עם הממשלה והסוכנות היהודית. איש המופת הזה, האנושי הזה, המדהים, במקום קשה מאוד, הדיור הציבורי במחסור, והשירות לא טוב, ויש משבר, והדירות מתמעטות, נקודת האור שלו והערכים שלו והאנושיות שלו יהיו איתנו לעד. זה דבר אחד. דבר שני, היושב-ראש, אתה לא באת איתי השבוע לסיור של הוועדה לנגב והגליל, אבל אני סולח לך על זה, היית עסוק. יש מלא סיורים.

היה סיור של ועדת החוקה יחד עם ועדת המשנה לביטחון לאומי, גם כן בנושא הפרוטקשן באזור הצפון.

היית קורא לי, הייתי בא. אבל תדע לך שבוועדת הבריאות קיבלו טיסות לאילת לסיור שם. אתה לא קיבלת, תבדוק את זה. לא, יש טיסות. טיסות יש. תבואו לאילת לסיור שלנו, יש טיסות. אנחנו הולכים לסייר. אנחנו הולכים, קריית שמונה, מטולה, אילת, גולן. אתה יודע, לא שוכחים את הפריפריה. לא מתעצלים. הייתי במספר סיורים, שלא אחרי זה, היית איתי. היית איתי, אני מודה. אבל אני רוצה הכרת הטוב ופרגון למוסד רפואי שנקרא המרכז הרפואי צפון. לפרופ' ארז און, המנהל, לד"ר נועם יהודאי, סגן המנהל, לפרופ' עידו בירתי, שעושה את כל התחום הקרדיולוגי, ד"ר ארז כחל, מנהל מחלקת ניתוחי לב, ערן מאירוביץ', מנהל היחידה לצנתורי מוח. האנשים האלה לקחו מרכז קטן, צנוע, ולא התביישו לשים שם יעדים, להפוך אותו להכי טוב במדינה, בתחומים שבהם הם לא היו הכי טובים במדינה. יש להם מחלקת שיקום ישנה בתוך מבנה שבכלל נועד להיות בית ספר, ומעבירים אותו לבניין שיקום שהוא יהיה מופת. הרי בצפון לא היה שיקום ילדים, היו צריכים להסיע ילדים למרכז הארץ כשהם בשיקום. פתאום יש שיקום בצפון, פתאום יטופלו ויהיו מיטות, וזה בניין איכותי. אבל זה לא רק השיקום. הם הצליחו לגרום לד"ר ערן מאירוביץ' להצטרף אליהם. איש מופת, למד בחו"ל צנתורי מוח. יש בודדים בארץ, אולי עשרה כאלה, שעושים צנתורי מוח. בעדינות מגיעים ופותרים בעיות במוח. האיש הזה עושה עבודה מדהימה. ככה גם הקרדיולוג, שמתקין התקנים חשמליים, שהוא כבר בנוי לעשות ניתוחי לב-חזה. אני רוצה לפעול למענם. חסרים להם 50 מיליון שקל להצטיידות של מרכז השיקום המפואר הזה, ואני לא מבין למה לא נותנים אישור לרופא הזה שעושה צנתורי מוח לטיפול נוירו-פסיכולוגי. אז שר הבריאות חוזר עכשיו ממרוקו, היה לו ביקור מצוין. ואני מאמין שיחד איתו נסיר את העננה הביורוקרטית. יש שם מומחה ממש עולמי בתחום המוח, שיכול לתת שירותי נוירופסיכולוגיה, לאשר את זה. ולהביא את ה-50 מיליון שקל להצטיידות שם. קצת יותר, אבל לא שתי דקות. תכף אתה בנאום של חקיקה, עשר דקות. אתה יודע מה, משום כבודך אני אסיים ואומר,

לא שמתי לב שעברו כבר,

משום כבודך אסיים ואומר שאני מצדיע למרכז הרפואי צפון. אפעל איתכם להצטיידות, אפעל איתכם לטיפול הנוירו-פסיכולוגי, ונפעל איתכם גם להמשך ניתוחי לב-חזה, עם היכולת והידע שלכם. ואני מסיר את הכובע מול אנשי הרפואה בנגב ובגליל. יש לנו שירותי רפואה בעייתיים, פחות רופאים, פחות אחיות, פחות מיטות, פחות תשתיות, אבל מי שעובד בשבילנו הם נשמות גבוהות. ומי שלוקח יעדים להיות הכי טוב במדינה, והם הכי טובים במה שהם עושים, אז אני מוריד בפניהם את הכובע. תודה רבה, היושב-ראש.

אני יכול להצטרף לרוב דבריך. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. ערב טוב, כנסת נכבדה. קודם כול אני רוצה לשלוח איחולי החלמה מהירה ללוחמים שלנו. ליבנו איתכם, כולנו חושבים עליכם, ואנחנו מייחלים להחלמתכם המהירה. במוצאי שבת נאמתי בהוד השרון. דיברתי על כך שהממשלה,

העיר מס' אחת, נאור. דיברתי על כך שהממשלה הלכה למעשה הפכה להיות האופוזיציה למדינה. כל התרגיל, איך נקרא לו, התרגיל המלוכלך של יום רביעי, במי בסוף הוא פגע? חד-משמעית באזרחי מדינת ישראל. אם הבחירות לוועדה נדחו בעוד 30 יום, היא לא מתכנסת ואנחנו גם לא יודעים מתי היא תתכנס, מי בסוף סובל מזה? אותם אזרחים שזקוקים לסעד בבית המשפט, שהתיקים שלהם מחכים ומחכים ומחכים, אותם אזרחים סוג ב' שאף אחד לא סופר ולא רואה אותם. מעל 80 שופטים ברחבי הארץ לא מונו, ובסוף בסוף האזרח הקטן הוא זה שסובל. אבל למה אני מדברת על זה? כי ציינתי שם עובדה מעניינת. לפני 39 שנים, האמת, כמעט 40 שנה, באוגוסט 1983, היה מנהיג במדינת ישראל בשם בגין, שיצא בהצהרה ואמר את המילים "איני יכול עוד". הוא התפטר מתפקידו, הוא סבר שהוא לא יכול לתרום עוד. הוא הרגיש שזה הזמן הנכון לקום וללכת. ואמרתי לעצמי: איפה יש עוד מנהיגים כאלה, כמו שהכרנו אז, שידעו להניח לשררה, לכיסא ולמעמד, ולהגיד: איני יכול עוד, כי אני לא יכול כבר לתרום למדינה. ואז התבשרתי אתמול בישיבת הממשלה ששתי שרות במדינת ישראל יושבות בישיבת ממשלה, מקללות אחת את השנייה, מנבלות את הפה, ואני אומרת: איך עיני העם יהיו נשואות למנהיגים שלנו, לנבחרי הציבור, אם ככה מתנהלים נבחרי הציבור? איזו בושה לנו, לבית הזה, שזה מה שאנחנו מייצגים. עכשיו, אני כאדם פרטי, לא כנבחרת ציבור, לא מדברת ככה לאף בן אדם, לא משתמשת בשפה כזאת. ואני שואלת: על אחת כמה וכמה, אתן שרות בממשלת ישראל, איך יכול להיות שזה מה שמייצג אותנו? אז אחרי ששמעתי וקראתי את האמירות של בגין לפני 40 שנה, חשבתי לעצמי שאולי אנחנו צריכים להגיד לביבי: ביבי, איננו יכולים עוד. שחרר אותנו. שחרר את המדינה. שחרר את המדינה שאתה מחזיק כבת ערובה. תודה רבה.

תודה רבה. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חברת הכנסת שלי טל מירון, אנחנו לא מתואמות, אבל הדברים שאמרת כל כך מדויקים ונכונים. אני עמדתי כאן לפני שעה וחצי בערך ודיברתי על מערכת החינוך במדינת ישראל. ואת יודעת, כשאני מתחילה לדבר על מערכת החינוך במדינת ישראל, עשר דקות זה לא מספיק. חלק מהדברים שלי, ואמרתי שאני אשלים אותם עכשיו, מתייחסים באמת לנושא של החינוך במובן הרחב, כי בסוף, ואמרתי את זה,

גם לאורך כל החודשים הראשונים של הממשלה הזו, חינוך זה לא רק מה קורה בבית הספר, זה גם לא רק מה שקורה בבית, זה מה שקורה בתוך הקהילה, זה מה שקורה עם המנהיגים שלנו, עם מי שאמורים לשמש דוגמה לאותם ילדים. ואני אפילו לא מדברת רק על הילדים, אני מדברת על כך שכל מה שקורה בבית הזה או על ידי האנשים בבית הזה מחלחל בסופו של דבר לחברה. ותראי, אני כבר לא זוכרת, כי רצף האירועים פה מאוד מאוד אינטנסיבי,

קמנו עם האמירה של אדוני היושב-ראש עם הטייסים,

ההוצאה להורג. ואז אמרת: טוב, לא נירה בהם, אבל צריך לבעוט בהם בתחת ולהעיף אותם. אמירה שבאמת ראויה לכל גינוי. זה שיח שאין לו מקום כאן, אחרי שהשר קרעי,

שלח אותם לעזאזל, אחרי שהשרה דיסטל,

עצרתי לך את הזמן. סליחה, רגע. לא אמרתי את הדברים, קודם אמרתי את זה בנאום שלי, לא אמרתי לירות באף אחד. אמרת שבוגדים בקרב, מוציאים אותם להורג. דרך אגב, זה היה הפרש של חצי שעה. משהו אחר לגמרי. שאלו אותי שאלות בספייס. לא הכרתי את זה. לא איכנס יותר לספייס. אבל אני אומר עוד פעם, כדי למנוע עכשיו הסתה לאלימות וכו', גם להגיד שאמרתי זה לא טוב. לכן, אני אומר: לא אמרתי לירות באף אחד. אמרתי: לתת בעיטה, להעיף אותו מהצבא. בסדר, הינה, בועטים פה, מעיפים פה. קודם כול, אני מקבלת את מה שאתה אומר. אני לא מכירה, לא הייתי שם. גם אם זה מימין וגם אם זה משמאל, דרך אגב. השיח הזה לא צריך להיות. אין לו מקום. ואני אשמח מאוד אם כל אחד ייקח את האחריות האישית וייזהר בפעם הבאה ויבחר את המילים שלו. אבל זה לא רק אתה היית, כי אני עוד לא הספקתי להגיב למה שאתה אמרת וכבר אנחנו ראינו את האמירה של השר עמיחי אליהו, כמה מפתיע, מעוצמה יהודית. שם הוא בעצם אמר שהנגיד הוא פרא אדם, שהיה צריך לגלגל אותו מכל המדרגות. זה בועט, זה מגלגל. ואז כששאלו אותו מה פשר הדברים, אז הוא אמר שזה היה לפני שהוא שתה את הקפה של הבוקר. ככה מנהלים בעוצמה יהודית את מדינת ישראל, לפני הקפה של הבוקר ואחרי הקפה של הבוקר.

אם אתם שואלים אותי, במאמר מוסגר, נראה לי שכל הממשלה הזו עדיין לא שתתה את הקפה של הבוקר שלה. אבל זה עוצמה יהודית. אנחנו כבר רגילים. הרבה יהדות אין שם, לפחות לא בהתנהגות, אבל יש שם הרבה מאוד חרפה ועוצמה של בריונות, ועוצמה של חלם, ועוצמה של ברבורים בלי סוף, שמתחילה בעיקר בראש שלהם, של השר בן גביר, שאני עדיין מחכה שהוא ימשול, שבאמת הוא ידאג לביטחון האישי של כולם. אבל מרוב שהאנשים נעלמים כאן, עוד מעט כבר לא יהיה לו גם על מי למשול. אז זו ממשלה ששולחת חופשי לעזאזל, מגלגלת מהמדרגות, רואה רק את עצמה, ובמילים אחרות, ממשלת אסון לאומית. אבל גם על זה עוד לא הספקתי להגיב, והינה הגיעו חילופי הדברים בין השרות דיסטל לגמליאל. אני אקריא לכם כדי שתבינו על מה אנחנו מדברים כאן, ותסלחו לי על המילים מראש, אבל הן לא מילים שלי: תקפצי לי, יא מפגרת, אף אחד בליכוד לא אוהב אותך, בגלל זה שונאים אותך בליכוד, את אבן בנעל של הקואליציה.

אני ישבתי שנה וחצי בממשלה,

גם ישבתי לפני כן בממשלה של נתניהו, מה זה הסגנון הזה? זה מה שהם עושים בישיבות ממשלה? זה מה שהם רוצים שהילדים שלנו ילמדו? מי אמר את זה? שרת התעמולה גלית דיסטל. הסתיים הזמן.

אני ממש מסיימת, כי אתה גם נכנסת לי בדברים. אבל עשו לך הפסקה.

עשר שניות. אז אני אומרת,

בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שכולנו משמשים איזושהי דוגמה, גם לילדים, גם לאזרחים שלנו. מה שקורה כאן זה מה שיקרה גם למטה. ואם אנחנו מתייחסים גם לנושא של יוקר המחיה, כשפתאום אנחנו מגלים שהתחבורה הציבורית התייקרה, אז זו לא רק ממשלת אסון לאומית, זאת גם ממשלת דיבורים כמו חול ואין מה לאכול.

מסכם השר שלמה קרעי. לא, לא, מלכיאלי מסכם. מלכיאלי יסכם, בבקשה. רגע, אני צריך לדבר, קודם כול. סליחה, לא ראיתי אותו. חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפתח הדברים אני רוצה לאחל החלמה מלאה ומהירה ללוחמים שלנו שנפצעו בג'נין, ולתת גיבוי לפעולה של צה"ל בג'נין.

הידרדרות במצב הביטחוני בצפון השומרון, ואנחנו, גם האופוזיציה, ניתן גיבוי לפעולה של צבא הגנה לישראל על מנת להחזיר את הביטחון, ככל שיידרש. לגוף הצעת החוק שלפנינו, אדוני היושב-ראש, מוצע לדחות את מועד סיום כהונת הרבנים הראשיים עד 9 באפריל 2024, ואת סיום כהונת חברי מועצת הרבנות הראשית עד יוני 2024. אני רוצה לחדד שהרבנים הראשיים היו צריכים לסיים את כהונתם באוגוסט, כלומר בעוד פחות מחודשיים. בוודאי חברי הכנסת יודעים ומודעים לכך שהרבנים הראשיים גם עומדים בראש בית הדין הרבני הגדול. כלומר, זה גם תפקיד שיפוטי לכל דבר ועניין. עכשיו תארו לכם שמישהו בכנסת היה בא ומציע שהנשיאה חיות, שמסיימת את תפקידה בעוד כמה חודשים, יאריכו לה בחצי שנה את הכהונה. ומתי יציעו את זה? ברגע האחרון לפני תום כהונתה. אתם יכולים להעלות על הדעת איזו מהומה הייתה קמה. זאת אומרת, הקואליציה חוזרת לסורה. שוב חקיקה פרסונלית, שוב שינוי כללי המשחק, לא באמצע המשחק, בדקה ה-89 של המשחק, שוב האובססיה שלכם לחוקים עקומים, לחוקים לא ראויים, לקומבינות. והציבור, שצופה בנו ועוקב יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, רואה ששום דבר טוב, שום דבר נכון, לא מביאה הממשלה לכנסת, לבית הזה, אלא רק דברים עקומים. אנחנו נצביע, אדוני, היושב-ראש, גם נגד הצעת החוק הלא-ראויה הזאת. השר מיכאל מלכיאלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, האמת היא ששמעתי חלק מהטענות שהושמעו בשעות האחרונות כנגד החוק, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, וכמו שאמרתי היום גם בוועדת הכנסת, אין לי ספק שאם חלק מהתוקפים את החוק מעל במת הכנסת ובתקשורת ובוועדה היום היו קוראים את המסמך שאני כתבתי, רק היו קוראים, אלעזר שטרן מחייך, אני לא יודע למה. אתה יודע. אתה מאמין למה שכתבת? אתה קראת?

יפה.

אדם אינטליגנטי שכמוך שקורא את הדברים שאני כתבתי בצורה פשוטה ועממית,

שיודע שאתה כתבת אותם ומכיר את השמות מאחורי הרבנים הראשיים והמועמדים, מה הוא היה חושב? בן אדם אינטליגנטי, לא צריך כמוני, פחות, אם יש. אז אני חושב שהדברים שנכתבו, וברור לי שאם היית קורא את זה,

היית מתנתק מהאופוזיציה-קואליציה, מתנתק מהמקום שאתה נמצא בו,

ברור לי שאני לא אשכנע את אף אחד. ממקום מסוים יתמכו וממקום מסוים יתנגדו. הרי כשאתה היית בקואליציה תמכת בדברים שאתה לא חשבת אותם, התנגדת לדברים שאתה כן חשבת,

זה לא טוב, זה כן טוב, זה נתון. אבל אם היית מתנתק ואומר: אני, אלעזר שטרן, עוזב שנייה את המליאה, אני מקוזז היום, ולוקח את המסמך וקורא אותו בנפש נקייה, היית אומר: תשמע,

ואם זו הייתה הצבעה חשאית כמו בשבוע שעבר, אני הייתי מהעורקים לקואליציה.

בוא נלך, והתוצאות יהיו יותר טובות מלפני שבוע. לא זה מה שהצעתי. לא,

אם אלעזר היה מתנתק מהמקום שהוא נמצא, היית תומך. השר מלכיאלי, אם אתה היית מתנתק רגע מהכיסא שאתה יושב בו וממי ששלח אותך לשם, האם גם אתה היית מצביע בעד?

שאלה מצוינת. שאלתי את עצמי השאלה שלך והתנתקתי לרגע מהתפקיד שלי. לקחתי את המסמך שאני חתום עליו, גזרתי את השם שלי למטה, את החותמת למעלה, קראתי, למה לא, אותו ככה? לא, כי רציתי להיות עם עצמי. קראתי אותו פעם, ואמרתי: וואו, הוא טוען טענות טובות. אמרת: הצלחתי לעבוד על עצמי. לא, לא. אנחנו לא עוסקים בלעבוד אחד על השני. אני חושב שלפעמים יש נקודת זמן, הינה יוליה גם מגיעה. אני ידעתי שיוליה תגיע בסוף. אתה מוכן להצהיר מעל בימת הכנסת שהחוק הזה בשום דרך לא קשור לאח של דרעי ולבן של עובדיה יוסף? אני חושב שזה כל כך ברור. כמו שלא תדרשי ממני להצהיר מעל בימת הכנסת שהחוק הזה קשור לביטוח לאומי או למס הכנסה, או שר התקשורת, השר מלכיאלי, אתה מכיר את זה? תגיד, אתה מתכוון? תסתכל לי בעין, אתה מתכוון? לא, אני עונה ליוליה עכשיו. יוליה התפרצה באמצע השיח איתך. יוליה התפרצה,

לא ליהודה דרעי ולא, ולכן, יוליה,

אפשר להגיד את זה? שמה? שבשום דרך זה לא קשור לשני, תראי, אני מצפה, יש דבר כזה, כשהייתי בכיתות ב',

בתעודה יש הבנת הנקרא, המורה נותן לך ציון.

ציון טוב, ציון לא טוב, תענה לי. אני עם יוליה, רגע. לא

יוליה, מי שהבין ממני דברים כאלה, לא. פעם אמרו לי,

אתה יודע למה אנחנו מצביעים נגד? אבל אני באמצע שיח, רגע. יוליה מדברת, נו, מה? לא, תשמע. אנחנו

אלה אנשים שעובדים יומם ולילה ומסורים לתפקיד שלהם בלי, אנשים אפילו לא מבינים כמה דורש תפקיד של ראש מועצה דתית מהבן

לראש מועצה דתית אין הגדרת תפקיד כמו פקיד רגיל שמגיע ב-08:00 והולך ב-16:00, זה אדם שמסור לתפקיד שלו יומם ולילה.

לא עלינו, ב-01:00, 02:00, הוא לא

אחרי יום-יומיים ברשות המקומית נפטר בן אדם, הבעיה שלך איתי היא שאני מעריך אותך, לכן אני לא מאמין שאתה מאמין למה שאתה אומר. אלעזר, שנייה. אחרי יומיים מאז שההוא בתפקיד,

החשד, מה שנאמר כאן מקודם, הוא ממש לא במקום. לכן גם מה שאנחנו נימקנו, חלילה אף אחד לא בא לטעון שחושבים שמישהו, איך אומרים? הכי חוקי והולך, אלה עובדי שירותי הדת. אני אגיד לך יותר מזה: בכל מקום גם מודדים את הדרגה של הבן אדם בשכר שלו.

כמה זמן אנשים עובדים, את שעות העבודה שלהם בשירותי הדת, מול השכר שלהם. אתה תגלה שאין שום הלימה בין הדברים. המקום היחיד שגם מחזיק מתנדבים הוא שירותי הדת. הצעת החוק הזאת, בשונה ממה שנאמר, טכנית, לא יותר מזה, הם אומרים שאני ארד? אני רוצה לתת פן נוסף. כולנו מדברים על מתווה הכשרות. אתה עליזה? יש פה סדר, זה לא, האנשים שיגיעו אליך עכשיו להוריד אותך, שים לב. איך רזית. החוכמה היא לשמור על זה.

עבודה אמיתית, לא איזו קוסמות, הייתי משוויץ בזה. החוכמה היא לשמור על זה הרבה זמן. זה יחזיק, תראה את ארבל. אגב, כל החיים אני רגיל לזה, אבל לא של 10, 25 30. אין מניה בעולם שקפצה ככה. ב-2019 היית ככה, כשנכנסנו לכנסת. היו שם עליות ומורדות, אין מה לעשות. זה הקושי, זה האתגר. תמיד יש את אלה שאומרים, נו, אבל אתה, עזוב.

גם בבית אומרים לי את זה. אז בחוק שוכנעת, אני מבין. בחוק שוכנעת? בוסו, הוא שואל אותך אם להשתכנע בחוק או לא. אתה מכיר את המותג קנבוסו? אני קונה בעשר בעשר, לא במותגים. זה מותג קנביס, אה, לא, לא. תראה, אם אני מבין שלא שכנעתי אותך, אני אמשיך לבא. הצעת החוק, דיברנו, כתבתי אותה והדגשתי אותה גם היום בוועדת הכנסת. כמו שכולם יודעים, בוועדה מהסוג הזה הייצוג האמיתי של הציבור, אין דבר חשוב ממנו. במצב שנוצר היום, שבחצי שנה שלפני בחירות לרשות מקומית אי-אפשר למנות או לבחור הרכבים של מועצות דתיות, בעצם נוצר לנו חסר אמיתי בייצוג של ציבורים שלמים בתוך הגוף הבוחר. כתבנו על זה גם.

כי בערים שלמות כמו ירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, אין ראשי מועצות דתיות נבחרות. כשאין ראשי מועצות דתיות נבחרות, מטבע הדברים אין להן ייצוג. אגב, בממשלה היה מישהו גם כאן שתקף אותנו, הרי באותם מקומות יש ממונים לאותן מועצות דתיות, אז למה אנחנו לא סומכים על אותם אנשים? אני אומר שאם היו מאפשרים לאותם ממונים להיות חברים באותו גוף בוחר, ברור שהיינו מברכים על זה. אבל זה לא המצב,

וממונים לא יכולים להיות חלק מהגוף הזה. עכשיו אני רוצה לדבר על נושא נוסף. אחד הנושאים המרכזיים שהממשלה מתכוונת להילחם בו הוא יוקר המחיה. איך תעשו את זה? אני עונה. יוקר המחיה הוא דבר שנוגע בכול. אין בית, אין אדם, ככל שאתה יותר חלש ובמעמד סוציו יותר נמוך, העגלה שלך הרבה יותר כבדה, הרבה יותר קשה. אבל למה עכשיו, למה לא בינואר? מה זה ינואר?

איפה הייתם שישה חודשים? ההבנה של הממשלה היא שהנושא של יוקר מחיה הוא לא קואליציה אופוזיציה. לא עניין להגיד מי היה פה קודם, ממש לא. בסוף יש מחויבות. עכשיו, תראה, אף אחד לא בורח מאחריות. הייתה ממשלה הרבה שנים.

זה מאוד פופולרי להפיל את זה על ממשלות אחרות, אבל צריך לדעת שבסוף ממשלה לוקחת אחריות על העניין הזה.

קורא לכולם לתמוך בהצעת החוק. רבותיי, חברי הכנסת, אנא תפסו את מקומותיכם. נעבור להצבעה, הצעה 1635, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023. כמובן, ההצבעה תהיה אלקטרונית, הצבעה.

להעביר את הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 45 בעד, 37 מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת

בישיבתה היום כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון הזכות להיבחר),

של חבר הכנסת עמית הלוי וקבוצת חברי הכנסת. אבקש להודיע על חילופי אישים

אדוני היושב-ראש, בדיון הקודם עלה לכאן חבר הכנסת שירי והשמיץ והדיח והסית נגד המחנה הלאומי כולו. חבר הכנסת שירי מתנהל בבריונות, כהרגלו, ממלא את פיו בצעקות בבוטות. אין לך הודעה אישית, בגלל שהוא עכשיו מגיב בהודעה אישית על מה שאתה אמרת עליו. אז זה לא יהיה גלגל חוזר. נכון. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת שירי, כשאתה בא, אני הייתי כאן ושמעתי את דברי הבלע וההסתה שלך.

כי הוא מגיב בהודעה האישית על מה שאתה אמרת. ואני כל הזמן אומר לך, אני לא הייתי פה, חבר הכנסת שירי, אני הייתי כאן. אתה נאמת פה, לא? לא, לא נאמתי. הוא נאם ודיבר וטינף והסית

אנחנו נמשיך להוביל את מדינת ישראל על אפכם ועל חמתכם.

לא מתרגשים מכם. לא מתרגשים מהאיומים שלכם. רם בן ברק מאיים פה להפציץ את המדינה. כל אחד חושב שהוא שווה מי יודע מה. אתם שווים כלום ושום דבר. זרקו אתכם לספסלי

הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 15), התשפ"ג 2023, מבקשת לתקן את התוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות בנוגע לתובענות ייצוגיות שמוגשות נגד רשות מקרקעי ישראל להשבת סכומים שנגבו שלא כדין, ולהעניק לה את ההגנות שקבועות

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר,

חבר הכנסת עידן רול, אף הוא אינו נוכח, חבר הכנסת חילי טרופר,

חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

השר בן גביר כבר זכה לכל כך הרבה תארים בתקופת כהונה כל כך קצרה: שר הפיתות, שר הטיקטוק, השר לכישלון לאומי. אבל אני חייבת להודות שהוא באמת הרוויח את כל התארים האלו ביושר. אבל בתקופה האחרונה הוא מוכיח שיש שם אחד שמתאר אותו יותר טוב מכל שם אחר: שר התירוצים. גם כשהוא כבר שר בכיר, חבר בקבינט הביטחוני וראש מפלגה כאן בכנסת, לבן גביר לעולם לא נגמרים התירוצים. אפילו שבתחילת הקדנציה הקואליציה הזו העבירה את חוק המשטרה, שמעניק באמת סמכויות חדשות וחסרות תקדים לשר לביטחון לאומי, בשמו החדש, השר לביטחון לאומי, בן גביר לעולם, אבל לעולם, לא נושא באחריות, פעם זו היועמ"שית, פעם זה בג"ץ, פעם זה מפכ"ל. בפעם הבאה אולי זה יהיה הרצל שאשם במצב של ביטחון הפנים במדינת ישראל. כולם אשמים חוץ ממנו. אז לבן גביר יש סמכויות ויש תואר מפוצץ, אבל אין לו שום אחריות, רק תירוצים. הכישלון של השר, שר התירוצים, זועק לשמיים. בממשלה שלנו, אני רק רוצה להזכיר, עם החוק הקיים, בלי סמכויות ובלי להפוך אותנו לשרים לאומיים, הבאנו להפחתה של 16% במקרי הפשיעה. עבדנו ביחד, בשיתוף פעולה, כל משרדי הממשלה, בלי להאשים אחד את השני. עבודה קשה פשוט מביאה את התוצאות, ואת זה השר הזה לא יודע לעשות. לצערי בממשלה הנוכחית לא מבינים את זה. במקום להבין עד כמה השר בן גביר הוא כושל ופשוט לפטר אותו למען הביטחון של כולנו, מבקשים לתת לו עוד ועוד סמכויות. כולנו שמענו על הצעת החוק שמבקשת לתת לבן גביר סמכות להפעיל גם מעצרים מינהליים. מי שבזמנו שנים רבות זעק מול כל מצלמה עד כמה הוא מתנגד למעצרים מהסוג הזה, עד כמה הוא מתנגד למעצרים מינהליים, פתאום מבקש לעשות בהם שימוש. בן גביר כבר הוכיח לנו שהתפקיד הזה גדול עליו, שכל מה שמעניין אותו זה לרוץ מאולפן לאולפן, להאשים את כולם חוץ מאת עצמו. שר כושל לא צריך עוד סמכויות, זה לא יעזור. הוא צריך ללכת הביתה, נגמרו התירוצים. השבוע סיעת ש"ס הוציאה הודעה חריגה לעיתונאים, ושם היא הודיעה שהשר בן גביר הוא השר הכושל ביותר בממשלת ישראל. סיעת ש"ס לא הוציאה כזאת הודעה, ציטטו בשם בכיר בש"ס, שאנחנו לא יודעים מי זה. אז סיעת ש"ס לא הוציאה. אז ציטטו בשמכם שאתם אומרים, אבל לא סיעת ש"ס הוציאה כזאת הודעה.

שאתם יושבים איתו בממשלה, הוא השר,

הכושל ביותר בממשלת ישראל. והאמת היא שאני חייבת להודות שהפעם אני מסכימה איתכם. הינה, מצאנו מכנה משותף. השר לכישלון לאומי, לך הביתה. תודה רבה לחברת הכנסת מירב כהן. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת זאב

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון,

חבר כנסת גדי איזנקוט,

חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חברת הכנסת מטי צרפת הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת משה שמעון רוט,

חבר הכנסת מאיר כהן,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת גלעד קריב, אף הוא אינו נוכח.

חשבתי שאתה מוותר לנאור שירי, אבל תעלה ותבוא. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, צפינו פה לפני כמה דקות במופע איבוד שליטה קלאסי של ממשלת ישראל, שהדבר היחיד שהיא יודעת לעשות

זה לנסות לפלג, להסית. אני לא רוצה אפילו לומר מה באמת אני חושב על המופע המביש הזה, אבל אני כן רוצה לומר שזוהי לא דרכה של הכנסת. שרים לא אמורים להתנהג ככה, חברי כנסת לא אמורים להתנהג ככה. ומי שצופה בנו עכשיו ורואה אותנו עכשיו צריך לדעת שזו לא הדוגמה שאנחנו רוצים להעביר הלאה, כי בסופו של דבר מדובר פה בנבחרי ציבור שאמורים להיות דוגמה ומופת. והבעיה הזו מתחילה בדיוק על הדוכן הזה, כשמסתכלים אל עבר חבר כנסת שהיה סגן ראש עיר בעברו, לוחם בצה"ל, שעובד לילות וימים כדי להפוך את המדינה הזאת למקום טוב יותר, ועומד פה שר ועולב בו כאילו אנחנו נמצאים בשוק. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים בממשלה הזאת. אנחנו רואים שרים שלא מצליחים לתפקד, אנחנו רואים ראש ממשלה חלש ולחיץ שלא מצליח לתפקד. אנחנו רואים מדינה בהתפרקות בגלל הממשלה ההזויה הזו, אנחנו רואים את הכלכלה שלנו מתרסקת, את יחסי החוץ שלנו עולים בלהבות ואת כל מה שיקר לנו במדינה הזו פשוט נמחק. זו מורשת נתניהו האמיתית, ככה זה נראה, ולצערי הרב, ככה נראית הממשלה הזו. עומד לנו שר הפיתות והטיקטוק, אחרי ש-11 ניצבים במשטרת ישראל התפטרו בגללו, מנסה לעשות פוליטיקה ברמות הנמוכות ביותר בתוך משטרת ישראל,

לא מצליח לנהל שום דבר. עומד שר האוצר שאמור להילחם ביוקר המחיה, ומהרגע שהוא נכנס לתפקיד הכול נהיה יקר יותר, כי הוא פשוט לא מצליח לנהל את זה. כל שר שנמצא בשולחן הזה אני יכול לנקוב בשמו ולומר במה הוא נכשל. ואני מצטער על כך וחבל לי על כך שארצי היפה יורדת לטמיון בגלל חבורה קיצונית, חלשה ונסחטת שכל רצונה זה שהשוליים שבשוליים של החברה הישראלית ישלטו במדינת ישראל. לשמחתי הרבה אין לכם רוב, לא בעם, והוועדה לבחירת שופטים הוכיחה שאין לכם אפילו רוב בכנסת. אז תמשיכו עם החקיקה הדמיונית והמטורללת שלכם ואנחנו נראה לכם שסופה של הממשלה הזאת הרבה יותר מהר והרבה יותר קרוב ממה שאתם חושבים.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. חברת הכנסת נעמה לזימי,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן,

חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אינה נוכחת, חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח,

אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אינה נוכחת, חבר הכנסת השר שלמה קרעי, אינו נוכח,

אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלון שוסטר, אינו נוכח, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חבר הכנסת נאור שירי, אחרון הדוברים,

והיה לו קצת קשה עם ההבנה שהאמת שאין לו מושג. ומאז שהוכחתי לו

אבל אני אגיד בכל זאת שהשר קרעי בגימטרייה זה: ברחה לי נפיחה לא צנועה. זה גם.

עכשיו, נכון, עושים פרצופים. אבל בזמן שהוא עולה ומדבר כמו שהוא מדבר אף אחד מכם לא קם ואומר לו: ואללה,

אולי הגזמת.

אז אתה לא יודע את מחירי הארנונה, כשגב' מירב בן ארי עולה ומטנפת פה אתם לא קמים.

וברגע שאתה יורד לקו האישי, אתה גם הפכת להיות כמו, הוא לא באולם. קפטן ואטורי, אל תפריע לי, הוא לא באולם, אבל.

ואל תגרום לי לסטות מנתיב השיט שלי. אין לך

בתוספת קולה של חברת הכנסת יסמין.

אני קובע שהצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 15), התשפ"ג 2023, עברה בקריאה ראשונה. לפרוטוקול, תוספת קולם של חבר הכנסת יצחק פינדרוס ושל חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. יש עוד מישהו?

אני מודה לחבר הכנסת ארז מלול, בשם יושב-ראש ועדת הפנים. חברי הכנסת, אני מבין שרשימת הדוברים אומנם נמצאת כאן, אבל אני גם לא אקריא את השמות של הדוברים, רובם אינם. אולי אני רק אזכיר את השמות של מי שנמצא. אני לא רואה מישהו כאן, עמית הלוי, אולי? הוא רוצה לדבר?

אין סיכום כאן, נכון? מאחר שזו רק הצעה. אין. אנחנו נעבור להצבעה, חברי הכנסת. הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשפ"ג 2023,

אלקטרונית. הצבעה. הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות, התשפ"ג 2023,

12 בעד, אין מתנגדים,

, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. בהצעת החוק הממשלתית המונחת בפניכם מוצע לאסור על יבואן ישיר לפעול באופן שעלול להוביל לפגיעה ביבוא מקביל או ביבוא אישי או לפגיעה בתחרות,

כפי שאסביר בהמשך דבריי. יבואן ישיר מוגדר בהצעת החוק כמי שמייבא לישראל טובין או מפיץ טובין שיובאו לישראל בהתאם להסדר עם יצרן הטובין במדינת חוץ, וכן כמי שמייצר טובין בישראל מכוח הסדר עם אדם ממדינת חוץ. בשל מעמדו של היבואן הישיר והקשר הישיר שלו עם היצרן בחו"ל, ישנם לא אחת מקרים שבהם היבואן הישיר מנצל את מעמדו כדי להכביד, ואף כדי למנוע יבוא מקביל ויבוא אישי של המוצר שהוא מייבא, או יבוא של חלקי חילוף המוצר המדובר וכדומה. כדי לתת מענה לאותם חששות תחרותיים, נקבעה בשנת 2018 הוראת שעה שהייתה בתוקף למשך שלוש שנים, וקבעה את סמכות הממונה על התחרות לתת הוראות ליבואן ישיר, אם נוכח שכתוצאה ממעמדו של היבואן הישיר או התנהגותו קיים חשש לפגיעה משמעותית ביבוא מקביל או ביבוא אישי, ובשל כך עלולה להיפגע באופן משמעותי התחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר. בהמשך להוראת השעה שלא הוארכה, ובמסגרת הפקת לקחים מיישומה, מוצע כעת לקבוע הסדר חדש, מרחיב יותר, שמטרתו לתת לרשות התחרות כלים אפקטיביים להתמודדות עם כוחם העודף של היבואנים הישירים.

ההסדר החדש ייקבע כהוראה קבועה, ובשונה מהוראת השעה, מטרתן של ההוראות המוצעות היא מניעה מראש של אותם מעשים שעלולים לפגוע ביבוא מקביל או אישי, כך שהם יוגדרו בחוק. באופן זה, יהיה ברור מהם האיסורים שיחולו על יבואנים ישירים. יש לציין כי רשימת המעשים האסורים לא נכללה בנוסח הצעת החוק הממשלתית, שכן הצעת החוק הממשלתית אסרה על יבואן ישיר לעשות כל מעשה שעלול לפגוע ביבוא אישי או ביבוא מקביל, או שעלול לפגוע בתחרות. הוועדה סברה שמדובר באיסור רחב מדי, שעלול, בין השאר, להקשות את האכיפה. ולכן החלטנו לעגן בחוק באופן ברור את רשימת המעשים שעלולים, בנסיבות המתאימות, להעלות כדי הפרה. יש לציין כי הצעת החוק לא מבקשת לקבוע את האיסור כעבירה פלילית אלא כהפרה מינהלית, כך שסמכות הממונה על התחרות להטיל עיצומים כספיים שעשויים להגיע לסכומים גבוהים ביותר, של כ-100 מיליון שקלים, בשל הפרות של החוק, תחול גם על הפרת איסור זה. כדי שניתן יהיה לבחון אם ההוראות המוצעות מספקות ואם הן נאכפות בפועל, החליטה הוועדה לקבוע כי הממונה על התחרות ידווח לוועדה אחת לשנה, במשך ארבע שנים, על יישום ההוראות המוצעות ופעולות האכיפה שנעשו מכוחן. מאחר שמטרת התיקון המוצע היא הגברת התחרות והסרת חסמים כדי להביא להורדת יוקר המחיה, החלטנו להוסיף להצעת החוק הוראות ספציפיות ביחס ליבואנים ישירים של כלי הרכב, לאור הריכוזיות הגבוהה בענף זה ובהתחשב בכך שרכישת רכב היא ההוצאה השנייה בגובהה עבור משק בית אחרי רכישת דירה. בדיוני הוועדה עלה כי החסם המשמעותי הקיים היום בפני יבואנים מקבילים של כלי רכב הוא קבלת העדפה בשיעור המכס. חסם זה נובע מכך שהמסמכים שנדרשים היבואנים להמציא לנציגי המכס על מנת לזכות בהקלה האמורה, שזה בעצם תעודות מקור, מחייבים קשר ישיר עם יצרני הרכב בחו"ל, קשר שלרוב אינו מתאים עם יבואנים שאינם יבואנים ישירים.

מוצע לחייב יבואנים ישירים לדווח למנהל המכס על דגמי כלי הרכב המיובאים על ידם ויש לגביהם תעודת מקור, וכך למעשה לאפשר ליבואנים המקבילים לקבל את ההטבה בשיעור המכס למרות שאין בידיהם את המסמכים שמקורם ביצרני הרכב. הוראה זו נקבעה כפיילוט לתקופה של כשנתיים עם אפשרות להארכה, כדי לבחון את השפעותיה על התחרות בענף הרכב. מכיוון שמדובר בהוראה חדשנית וייחודית, קבעה הוועדה כי סמכות המנהל במשרד התחבורה להטיל עיצומים כספיים על יבואן ישיר בשל הפרת הוראה זו לא תיכנס לתוקף מייד, אלא רק לאחר תקופה נוספת של שנה וחצי. חברי וחברות הכנסת, אני מקווה שהצעת החוק המונחת בפניכם אכן תסייע לקידום התחרות ולהפחתת יוקר המחיה, וכי רשות התחרות וכן משרד התחבורה יעשו שימוש בסמכויות החדשות שיינתנו להם. אני מבקש מכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית ולדחות את כל ההסתייגויות. תודה רבה לחבר הכנסת סימון מושיאשוילי על הצעת חוק חשובה שוועדת הכלכלה מביאה. מי שלא הבין, רגולטור, חברה גדולה שתנסה להקטין את היבואנים המקבילים הקטנים יכולה להגיע לקנס של עד 100 מיליון שקלים. אני חושב שזו אחת מהצעות החוק החשובות למלחמה ביוקר המחיה. חברי הכנסת, אני אקרא את רשימת המסתייגים שהוגשו כאן, ואחר כך יאמר לנו חבר הכנסת בועז טופורובסקי, להצעת חוק זו הוגשו הסתייגויות של קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד, אורנה ברביבאי,

אלעזר שטרן,

רם בן ברק, יואב סגלוביץ',

מיכל שיר סגמן,

יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

מטי צרפתי הרכבי, טטיאנה מזרסקי, יסמין פרידמן,

משה טור פז, סימון דוידסון, נאור שירי ושלי טל מירון, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, חברי הכנסת בנימין גנץ,

יפעת שאשא ביטון, חילי טרופר, זאב אלקין, מיכאל מרדכי ביטון,

אורית פרקש הכהן, שרן מרים השכל ואלון שוסטר.

קבוצת סיעת ישראל ביתנו, חברי הכנסת אביגדור ליברמן,

יבגני סובה,

עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף ויוסף עטאונה, קבוצת סיעת העבודה, חברי הכנסת מרב מיכאלי, נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן מרום.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שאתם מסירים את ההסתייגות. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו ניגש להצבעה. מאחר שההסתייגויות להצעת חוק זו הוסרו, נצביע כנוסח הוועדה על סעיפים 1 עד 5, כולל 5, כל הסעיפים, בקריאה השנייה. הצבעה. סעיפים 1 5 נתקבלו. 11 בעד, אין מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק התחרות הכלכלית (תיקון מס' 23 והוראת שעה), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית, כנוסח הוועדה.

חוק התחרות הכלכלית (תיקון מס' 23 והוראת שעה),

עשרה בעד, אין מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק התחרות הכלכלית (תיקון מס' 23 והוראת שעה), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

נספחות.[ נעבור לנושא הבא,

חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הבריאות אוריאל בוסו. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. רבותיי חברי

אני רק אסביר את מהות החוק. חברי הכנסת, נאום להצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 12). אני אקדים ואומר שאני מגיש הצעת חוק לשנות כך שלא יהיה המינוח "חולי נפש" בכנסת ישראל ובספר החוקים. יש "מתמודדי נפש". אך מאחר שהצעת חוק זו הוגשה כמו שהיא כהצעה ממשלתית, הייתי חייב להתייחס אליה כמו שהיא, ולא הייתה לי אפשרות לשנות בוועדה.

כשאני קורא את זה, לי זה צורם בוודאי,

אין מושג "חולי" יש התמודדות. לכן ההצעה שאני מביא כאן בפניכם, חד וחלק. לקריאה שנייה ושלישית היא הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 12). זה לא סוד שקיימת כיום במערך בריאות הנפש מצוקה כללית קשה, מחסור בפסיכיאטרים בכלל ובפסיכיאטרים בשירות המדינה בפרט.

ויש כאן קושי שרק הולך ומחריף. זה גם גורם לעיכוב, לעבודה מסורבלת של הוועדה, ולפגיעה בוועדות שמתכנסות לאשר את כל התהליכים. מהיום למתמודדי נפש יש כתובת סטטוטורית מסודרת שאחראית לתלונות על התנהגות חברי הוועדה ועל ניהול התהליכים. התיקון המוצע יאפשר גמישות רבה, בעיקר בקביעת מוטבי הוועדות, מבלי לפגוע בהרכבן המהותי, שיכלול משפטן,

כמובן שכאן גם תהיה סמכות של השר ומנכ"ל המשרד לשנות את הרכב הוועדה לפי המלאי של הרופאים שקיים. תמיד אומרים שחברה נמדדת ביחס לחוליה החלשה ביותר. כשאני מבקר ונפגש עם מתמודדי נפש, אני חושב ואומר בכאב ובעצב שלעיתים נדמה שהם אפילו לא החוליה החלשה, לא חלשים, הם שקופים. לא רואים אותם, לא שומעים אותם, הם "שם" באברבנאל,

במזור, בשער מנשה, בכפר שאול,

במרכזים רפואיים נוספים. אני מתחייב לכם, חברי וחברות הכנסת, מתמודדי נפש ובני משפחותיהם, אנחנו כאן בשבילכם, בשביל כולם. ללא ספק, החובה שלנו לפעול כך שמתמודדי נפש יקבלו את המענה המקצועי, המהיר והמיטיב ביותר כדי להתקדם.

הצעת החוק של הוועדות הפסיכיאטריות כאן, כפי שהוגשה על ידי המשרד, כוללת כמה תיקונים, כמו למנות שופט בדימוס כאחראי, לקבוע הוראה לעניין הפסקת כהונה, לקבוע תנאי למינוי חברי כל סגל הוועדות שלא הורשעו בעבירה פלילית, לקבוע הגבלת כהונה, לקבוע כללי ניגוד עניינים ואת שאר התיקונים כפי שהוגשו. אני רוצה להודות למשרד הבריאות על הבאת הצעת החוק, למשרד המשפטים, לסיוע המשפטי, על השותפות הרבה בקידום הצעת החוק, לצוות הוועדה, למנהלת הוועדה מיכל דיבנר כרמל, ליועצת המשפטית עו"ד נעה בן שבת, לעו"ד יעקב שטרן, ראש המטה שלי, ולכל צוות הלשכה שלי,

ראובן הופמן וכולם. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות. אני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות או להסיר, ולאשר את זה בקריאה שנייה ושלישית.

יש הסתייגויות. האם אתם מושכים את ההסתייגויות? מושכים את הכול ותומכים. אוקיי. אנחנו נעבור להצבעה, חברים. אנחנו נצביע בקריאה שנייה על סעיפים 1 עד 7, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. אני מבקש לשבת במקומות. נאור, אתה מוצא את עצמך או שאתה רוצה ליווי?

16 בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שהצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023, עברה בקריאה שנייה. נעבור להצבעה על הצעת החוק בקריאה השלישית, סעיפים 1 עד 7. הצבעה. חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023, נתקבל. 15 בעד, אין מתנגדים. אני מודיע שחוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023, עבר בקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי א' בתמוז התשפ"ג, 20 ביוני 2023,

16:00.